כהרגלנו,

ביום רביעי אנחנו פותחים בשאילתות דחופות. השאילתה הראשונה, של חברת הכנסת מיכל בירן: קיצוץ תקציב המתנדבים בבית-שמש. חברת הכנסת תשאל את שר האוצר חבר הכנסת משה כחלון. זה

עיריית בית-שמש החליטה על קיצוץ כל הסעיפים התקציביים, כ-200,000 שקלים, להפעלת מתנדבים צעירים, דבר שיביא לסגירת תוכניות נוער ומרכזי נוער רבים בעיר. ברצוני לשאול: 1. כיצד אתה מתכוון לפתור את הסוגיה? 2. האם הייתה התייעצות עם בתי-הספר והארגונים שייפגעו מהמהלך? סליחה, השאילתה לסגן שר החינוך. חבר הכנסת מאיר פרוש ישיב על השאילתה. אדוני סגן השר יעלה לדוכן וישיב לשאילתה. אני טעיתי ואמרתי שר האוצר. בכל מקרה שר האוצר הוא, בכל מקרה הוא אחראי לכסף. אדוני סגן השר ישיב. אדוני היושב-ראש, גברתי חברת הכנסת בירן, מכובדי, מבירור מהיר שערך משרד החינוך עולה כי העירייה החליטה על קיצוץ בתקציב להפעלת מתנדבים צעירים, וזה בא בעקבות קיצוץ מענקי איזון שהעירייה מקבלת ממשרד הפנים. מאידך,

תקציב מערכת החינוך שמגיע ממשרד החינוך לתחומי החינוך והחברה לא נפגע. זה לא יהיה סוד עבורך שראש רשות סוברני לקבל החלטות מסוג זה על תקציבים שהוא אחראי להם ישירות. אבל במקרה של משרד החינוך, הוא לא יכול לקצץ בתקציבים שהמשרד מעביר. הוא צריך לפעול עם הכסף הזה בפעולות שעבורן הוא ביקש את הכסף.

מענקי איזון הם בתחום אחריותו של ראש הרשות. אני מאוד מקווה שהפעילות שנעשית ברשות בית-שמש בתחום התנדבות תלמידים ונוער לא תיפגע. משרד החינוך כמובן ימשיך לתקצב את התחומים האלה כפי שעשה עד עכשיו ובהתאם לתקציב המדינה במשרד, שכפי שאמרת קודם, הוא ברשותו של שר האוצר, כפי שיאושר בעתיד, אנחנו מקווים, בתקציב המדינה. תודה לסגן שר החינוך. חברת הכנסת מיכל בירן, שאלה נוספת. גם אתמול בישיבת מועצת העיר היה ניסיון לפתור את זה בתוך מועצת העיר, והייתה התעלמות מוחלטת גם של ראש העיר וגם של הממונה על תחום החינוך מהצורך לפתור את הסוגיה. גם מה שאתה ענית הוא גלגול האחריות. בסופו של דבר אתם אחראים לחינוך. היום יש בבית-שמש כ-60 מתנדבים צעירים, מורות חיילות, שינשינים,

מכל הקשת הפוליטית, יש שם "בני עקיבא", יש שם "הצופים" ויש שם כל מיני. עכשיו דה פקטו בגלל 200,000 שקלים, שזה כלום במונחים של תקציבים של רשויות, הפעילות הזאת הולכת להיסגר. אני לא הצלחתי להבין אם אתם מתכוונים לעשות משהו בנדון. קודם כול אני יכול לומר לך מה שאני חושב לעשות. אנחנו נפנה למשרד הפנים, לשר הפנים. כל רשות מתפקדת עם כספים שהיא מקבלת כאשר יש כספים שמיועדים לפעולות מסוימות, זה לא מקרי שדווקא פעילויות של חילונים נסגרות. אני מצטערת. אם את מבקשת לפתח עכשיו את הדיאלוג הזה על חילונים ודתיים, אני לא חושב שזה הזמן, ואני לא חושב שאני מעוניין. אבל אם היושב-ראש יאלץ אותי לענות ולהיכנס לשאלה של חילונים ודתיים, אדוני, אני לא מאלץ אותך. אתה תענה על מה שאתה חושב שאתה צריך לענות. בוודאי אני לא מאלץ אותך לשום תשובה. אני לא חושב שזה יהיה נכון לומר זאת, אבל מאידך גיסא אני לא מסכים גם לומר שראש עיריית בית-שמש אין לו סמכויות של ראש עיר. הוא לא נבחר פעם אחת. במהלך שלושה חודשים הוא נבחר פעמיים. פעמיים הציבור בבית-שמש, אלה שיש להם זכות בחירה בבית-שמש, בחרו בו. הוא ראש עיר. אני לא הייתי במועצת העיר אתמול, לא קיבלתי על כך דיווח. יכול להיות שאלה שמדווחים לך הם יותר יעילים, אבל נשאיר את זה לוויכוח אחר. ראש הרשות, לפי הבדיקה שאנחנו עשינו, טוען שהוא נפגע ממענקי איזון של משרד הפנים. אני לא אומַר שמשרד הפנים הוא חילוני ולכן הוא לא נתן כסף לראש עיר חרדי, זה יישמע שאני אומר כאלו משפטים? המדינה היא מדינה, משרד הפנים אמור לתת כסף לכל הרשויות, לא משנה אם ראש העיר הוא חרדי או חילוני או ערבי או דתי-לאומי. מה זה משנה? התשובה שקיבלנו היא שראש העיר נפגע בתקציבי איזון של משרד הפנים. בכסף הזה הוא היה עושה את הפעולות. אין לו כרגע הכסף, ולכן הוא לא עושה את זה. אני לא רוצה לקבל את האמירה שזה מפני שזה לחילונים. כמשרד החינוך החלטתם לא לעשות שום דבר בעניין, הבנתי נכון?

משרד החינוך מעביר, העביר ויעביר גם בהמשך, אני אענה לה, משרד החינוך העביר, מעביר ויעביר גם בעתיד, והוא משקיע הרבה כסף בבית-שמש כמו בעוד ערים בארץ. הנקודה הספציפית הזאת,

אנחנו נפנה למשרד הפנים לצורך העניין הזה. זאת פעולה שמשרד הפנים צריך לתקצב, וכך זה יהיה.

תודה לחברת הכנסת מיכל בירן. חבר הכנסת מסעוד גנאים. בדרך כלל מה שאתה מבקש צריך להיעשות בין השאילתה הראשונה לשנייה. אבל אני אאפשר לך לשאול את סגן השר שאלה. אדוני היושב-ראש, כבוד סגן השר, רציתי לשאול על עתיד כמה רפורמות והחלטות שהיו בתקופת השר הקודם, השר שי פירון. במיוחד אני רוצה לשאול, מה עתידו של עניין התקציב הדיפרנציאלי? הייתה החלטה שהתקצוב במשרד החינוך יהיה דיפרנציאלי, שיעשה צדק עם השכבות החלשות, עם החברה הערבית ועם מערכת החינוך הערבית למשל. האם השר הנוכחי, השר נפתלי בנט, משרד החינוך, ימשיך בהחלטה הזאת, יפתח אותה או יגנוז אותה? תודה. אני סמוך ובטוח שכאשר נעבור את אישור התקציב, משרד החינוך יקבל את התקציבים שעליהם הוא מופקד כדי לתת את השירות ואת הטיפול לכל ילדי ישראל. שר החינוך, בהגיעו למשרד ביום הראשון, אמר: אם עד היום בבוקר הייתי אבא לארבעה ילדים, מעכשיו אני אבא ל-2.2 מיליון ילדים. הוא רוצה לתת את השירות לכולם. אז זה לא סוד שיש בעיות. למדינת ישראל יש הרבה בעיות. זה שאנחנו תמיד אומרים שהחינוך הוא בראש סדר העדיפויות, בראש סדר הדאגות שלנו, אומרים את זה. לא תמיד זה קורה. אנחנו מקווים שזה יקרה. יש בעיות, אתה יודע. יש לנו גם הצעה לסדר-היום בהמשך היום לגבי בית-ספר במגזר הערבי וככלל המוכר שאינו רשמי במגזר הערבי. כאשר ההצעה הזאת תגיע אנחנו נתייחס גם אליה. במהלך הזמן ודאי עוד נדבר רבות על העניינים האלה. תודה לסגן שר החינוך.

אני מזמין את סגן שר הבריאות חבר הכנסת הרב יעקב ליצמן לעלות לדוכן. הוא ישיב על שאילתה מס' 14: חשד להידבקות בשעלת. חבר הכנסת טלב אבו עראר ישאל את סגן שר הבריאות. אדוני יכול להתחיל בשאילתה. כבוד היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, בית-החולים סורוקה קרא להורים של כ-150 תינוקות שנולדו באפריל במחלקת יולדות ד' לגשת עם התינוקות לבדיקה. רצוני לשאול: 1. האם נכון הדבר? 2. אם כן, מה נעשה בעניין? 3 האם יש חומר חסוי? 4. האם יש סיכוי לבדיקה כוללת של התינוקות שנולדו באותו חודש במחלקה ד'? תודה לחבר הכנסת טלב אבו עראר. אדוני יכול לשבת. סגן השר הרב יעקב ליצמן ישיב. תשובה על שאילתה של חבר הכנסת טלב אבו עראר: 1 3. קיימת עלייה בתחלואה בשעלת בישראל באזורים שונים. מניעת המחלה נעשית באמצעות חיסונים וטיפול מנע. שיעור החיסונים בישראל בכלל ובמחוז הדרום בפרט הוא גבוה, אך התינוקות לא הספיקו עדיין לקבל את החיסון, שכן המנה הראשונה ניתנת בגיל חודשיים. התינוקות אשר זומנו לבית-החולים סורוקה נקראו לשם קבלת טיפול מונע עקב חשיפה אפשרית לשתי אחיות שחלו בשעלת. התינוקות מאותרים

עוד רגע, רק נסיים את התשובה, לא שומעים? לא. אם אפשר להגביר את המיקרופון של סגן השר, רבותי. אוקיי, אז עכשיו יותר טוב?

התינוקות מאותרים באופן פרטני על-ידי מסירת מידע לכל משפחה ומשפחה וזימונם באופן ישיר לקבלת הטיפול בבית-החולים. 4. אין צורך בבדיקה, אלא במתן טיפול מונע הניתן לכל התינוקות שנחשפו לאותן אחיות. אדוני, שאלה נוספת אם אתה רוצה. האם ידוע למכובדי על הידבקות תינוקות נוספים במחלקה או בבית-חולים סורוקה בכלל?

אדוני ישב. שאלה נוספת גם לחברת הכנסת קארין אלהרר. תודה, אדוני. אדוני סגן השר, אפרופו מחלות מידבקות, התפרסם שסורבה תרומתו של קצין צה"ל בשל החשש שמא הוא מקיים יחסי מין עם גברים, ורציתי לשאול בעניין הזה שתי שאלות: 1. האם אנחנו נמשיך בדבר הבלתי-מתקבל על הדעת, שבגלל חשש שמא מישהו אולי מקיים יחסי מין כאלה יסרבו לקבל את מנת הדם שלו? 2. אני יודעת שהשרה לשעבר יעל גרמן ביקשה לקבל המלצות של משרד הבריאות, של גורמים מקצועיים, בנוגע לתרומות הדם גם מיוצאי אתיופיה וגם מהקהילה הגאה, ההומוסקסואלים. האם בכוונתך ליישם את ההמלצות שניתנו, ולמיטב הבנתי וידיעתי טרם פורסמו? תודה לחברת הכנסת קארין אלהרר. ישיב סגן השר על השאלה של חבר הכנסת טלב אבו עראר וגם של חברת הכנסת קארין אלהרר. תודה, אדוני היושב-ראש. לגבי חבר הכנסת טלב אבו עראר, אני לא יודע אם יש עוד דברים, סך הכול אני בקושי שבוע בתפקיד. אני אלמד את זה ואבדוק את זה בסורוקה, בהחלט, את מה שקורה שם. בתקופתי הראשונה הייתי הרבה פעמים בסורוקה, וגם בביקור הפתע הראשון הייתי בסורוקה, ואני בהחלט אבדוק גם את הנושא הזה בימים הקרובים. אני אשמח אם תזכיר לי לתת לך תשובה פרטנית בנושא הזה. לגבי חברת הכנסת קארין אלהרר, תשמעי טוב, הייתה שרת בריאות לפני שבוע ימים, לפני חודש ימים, אני מניח שאת סומכת עליה ועל כל מה שהיא עשתה, אם היא עשתה משהו. לא הבנתי את התשובה הזאת. התשובה הזאת מאוד פשוטה.

חברת הכנסת יעל גרמן הייתה שרת הבריאות, והיא עסקה בנושא הזה. שנתיים היא התעסקה בזה. את באה עכשיו לשאול אותי? כי גם היא הגישה שאילתה על הנושא הזה. מה שהיא לא עשתה בשנתיים את רוצה שאני בשלושה ימים אעשה? רק רציתי, זה מה שאת רוצה? לוודא שאתה מיישם את המסקנות.

אני עניתי.

אני לא מכיר את הנושא. אני אלמד את הנושא. אבל אני מתפלא על חברת הכנסת גרמן שגם היא הגישה שאילתה על אותו נושא. יכול להיות שזאת שאילתה רגילה, נדמה לי, ואיזה פלא, סך הכול היא עשתה שנתיים, היא עשתה את זה, היא התעסקה בזה. היא שואלת אותי שאילתה מה המצב? לא, זאת לא השאלה.

לא, לא, רבותי, אתם לא יודעים. יש, רבותי, רק מה אתה חושב ומה אתה מתכוון לעשות. אני מבחין, אנחנו יודעים מה אתה חושב. רגע, רבותי, רבותי, תאפשרו לו לענות לכם. רבותי, תנו לי לענות לכם. אני לא מפחד להגיד לכם מה אני חושב, אבל תנו לי לענות לכם. זה לא, תנו לי, חברי הכנסת, אתם רוצים שהוא ישיב? תאפשרו לו. שישיב. זה כל

מבחינת הנוהל אני לא חייב לענות לך כרגע, כי זאת שאילתה לא מן העניין שאני, רגע.

חברת הכנסת קארין אלהרר, טיפה סבלנות, תאפשרי לו לסיים את דבריו. יש נוהל גם כן, לא חייב. את שאלת שאלה לא מן העניין של מה שעניתי.

אני יכול להגיד לך שלא בדקתי ושלא אענה לך על זה.

אני אומר, לאותו הנושא יש שאילתה רגילה.

ואני מתכוון לענות עליה, אבל איזה פלא שגם יעל גרמן, שהגישה שאילתה על אותו נושא, היא לא ידעה מה שהיא השאירה לפני שבועיים-שלושה וחודש? לכן בזה סיימתי את התשובה שלי. סליחה, אבל אני לא יעל גרמן.

שאתה לא רוצה לענות. טוב, רבותי, אני מודה לסגן השר. תגיד שאתה לא רוצה לענות, זה הכול. חברת הכנסת קארין אלהרר, אני מודה לך, מודה לסגן השר. רבותי, אני מזמין את השר להגנת הסביבה לעלות. זה לא מכבד אותך,

חיים ילין, אני אאפשר לך שאלה, אבל קודם כול נאפשר לשואל

סוג של אקמול, היא פותרת את העניין רק לכמה ימים, יצטרכו לעשות שם פרויקט נוסף בעצם של ייבוש האזור על-ידי שאיבה וכו'; דרך אחרת שעולה קצת יותר מהדרך הקודמת, ואנחנו מקווים שזה יפתור

כי מוזרמים שם שפכי חברון. שפכי חברון עוברים דרך מיתר, עומר, נחל-באר-שבע, מנוקזים דרך נחל-חובב ונחל-חצרים, מגיעים לנחל-הבשור, ובסופו של דבר, איך אני אמרתי? הנזקים שעושים בחברון מגיעים לעזה. ומי שאוכל את היתושים זה כל מי שגר שם בסביבה. האימונים בצאלים מופסקים בגלל קדחת הנילוס. זאת סוגיה שאתה נכנס אליה, היא לא פשוטה, אבל אני חושב שאי-אפשר יותר בקטע של לייבש בריסוסים. זה המלחמות שהיו. צריך חשיבה חדשה, ואני אומר לך,

יש לך ראשי מועצות תודה. וראשי ערים שרק ישתפו פעולה. הם רק מבקשים. אנחנו הגענו עד בג"ץ. ודבר נוסף, צריך לדעת את זה, יש שלוש רשויות: 1. מינהלת הניקוז והתשתיות, שאחראית,

שאחראי שבעצם לא יהיו יתושים, אבל מהרגע שיש יתושים ויש קדחת הנילוס, מי שמטפל באותם אנשים שנעקצו זה סגן שר הבריאות. מקום שיש בו הרבה "בלבתים", בסופו של דבר זה מה שקורה. תודה, חבר הכנסת חיים ילין. אני מודה לך. בגלל חשיבות הנושא נתתי לך להאריך בשאלה. צריך לקצר. חבר הכנסת איציק שמולי. אדוני, סוגרים מיקרופונים במרכז הליכוד.

את המיקרופון, בבקשה, אם אפשר להפעיל לדובר. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. קודם כול, כבוד השר, בהצלחה רבה בתפקידך. תודה רבה. אני רוצה לשאול אותך, יותר נכון ליידע אותך, אני לא חושב שזה הגון לבקש ממך תשובה במעמד הזה. נוכח זה שכולם מדברים על מזג האוויר ועל החום הבלתי-נסבל, רציתי להביא לידיעתך מצב שבו יש מקום שנקרא "קרוון החיות" במושב שזור במועצה המקומית מרום-הגליל. אזורית. אזורית, תודה. בשל מחלוקת על הקרקע, נוצר מצב שמקום שבו אדם טוב-לב שמטפל בכ-100 בעלי-חיים נטושים, שעברו התעללות, עם נכויות ומה שאתה רוצה, שאם היו נקלעים למקומות אחרים כנראה היו ממיתים אותם, בגלל מחלוקת על הקרקע ניתקו את המקום לפני כמה ימים מאספקה שוטפת של מים וחשמל. אני לא נכנס לסוגיית הקרקעות, ואני חושב שגם לך כשר בממשלה יהיה קשה להיכנס.

מפנה את תשומת לבך לעניין ההומניטרי. אפשר להמשיך ולדאוג לבעלי-החיים שנמצאים על הקרקע מבלי להכריע בסוגיה של הקרקעות. אפשר למצוא פתרונות יצירתיים של גנרטור ושל מים בג'ריקנים ואני לא יודע מה. אני יודע, כבוד השר, תודה. ואני לא אומר את זה בנימה אחת של ציניות, זה לא שתי מדינות לשני עמים, זה לא הגנה על בית-המשפט העליון, זה לא כל הדברים החשובים שאנחנו מדברים ועוסקים בהם כל היום. זה בסך הכול 100 כלבים וחתולים שאני רוצה שלא ימותו בימים הקרובים, ואני מבקש ממך לטפל בעניין הזה. תודה לחבר הכנסת איציק שמולי. אדוני השר להגנת הסביבה אבי גבאי ישיב לכל השואלים. טוב, אני, ברשותכם, אתחיל מהסוף. חבר הכנסת שמולי, תודה שהפנית את תשומת לבי לעניין. אני אבדוק את זה, אלמד את זה. בכל מקרה, אין בעיה שהיא קטנה מכדי הצורך לטפל בה, וגם בזה צריך לטפל. אלמד את זה.

לגבי יתושים, לצערי אני לא מכיר דרך כלשהי שפותרת את הבעיה באופן מוחלט, כמו ששאל חבר הכנסת מרגי. שאלתי את השאלה הזאת, כאחד שהוא גם חדש, שאלתי האם יש משהו שנעשה. זו בעיה עולמית. הטבע יותר חזק מאתנו בהרבה מאוד דברים, וגם בזה הוא יותר חזק מאתנו. וכאן נותר בעצם רק מה שאנחנו יכולים לעשות. בסך הכול תהליך חלוקת הסמכויות נראה לי הגיוני. זאת אומרת, המשרד להגנת הסביבה מאתר, גם כמובן הרשויות אמורות לאתר, אבל הוא מעדכן את הרשויות, מוודא שהן פותרות את הבעיה. משרד הבריאות עוסק רק במקרים שבהם באמת יש קדחת הנילוס וכו', ולא במקרים הפשוטים יותר. בכל מקרה יש פה צורך רב בהגברת המודעות של הציבור, כי בסופו של יום כל פעם שאדם שוטף את הרכב שלו ומשאיר קצת מים, זה המקווה שמייצר את היתושים הבאים. נעשה יותר בעניין הזה. אני אשב היום אחר-הצהריים עם מנכ"ל המשרד גם לראות מה אפשר לעשות ועוד לא עשינו, איזה דברים חדשים ניתן לעשות על מנת לפתור את הבעיה. ללא ספק, זו בעיה שמציקה לציבור, מציקה הרבה יותר מדברים אחרים שאנחנו מכירים. תודה לשר להגנת הסביבה, השר אבי גבאי. תודה לשואלים. אדוני. יש עוד שאילתה, לא?

חברת הכנסת איננה נוכחת באולם. היא לא יכלה. מאחר שזה גם מופיע בסוף סדר-היום, אנחנו נעשה את זה בסוף סדר-היום. רבותי, אנחנו ממשיכים בסדר-היום. אנחנו עוברים להצעות דחופות לסדר-היום: גבולות השיח במרחב האינטרנטי, התאבדות בעקבות פוסט בפייסבוק,

ראשון הדוברים חבר הכנסת יעקב מרגי, ולאחריו, חבר הכנסת איתן כבל. שלוש דקות לכל דובר. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, מכובדי השרים, סגני השרים, השבוע הובא למנוחות עובד רשות האוכלוסין וההגירה שלא היה יכול לשאת את המתקפה שהוא חווה. אדוני היושב-ראש, פינת היועצים בקדנציה הזו רועשת וגועשת. עובד רשות האוכלוסין ההגירה שם קץ לחייו בעקבות מתקפה ברוטלית ברשת על מעשה אחד שהוא עשה, חיובי, שהוא התבקש. פשוט עובד מדינה שמילא את תפקידו כראוי. עובד מסור, בעל עבר ביטחוני עשיר, מסירות נפש בכל תפקיד שמילא, וכולנו הזדעזענו ל-24 שעות. אפילו כותבת הפוסט התנצלה, אבל אותו זה לא יחזיר לחיים, וזה לא ינחם את בני משפחתו ואת חבריו. רבות דובר בבית הזה על גבולות השיח הציבורי במרחב האינטרנטי, וכולנו, כשמגיעים לחופש הביטוי, הופכים להיות חסידים, מחמירים, אין גבולות, אין גדרים, שמא חס ושלום נפגע בקודש-הקודשים שנקרא חופש הביטוי והשיח הציבורי. ותמיד צמד המילים מתחרז לנו, חופש הביטוי האם על המזבח של חופש הביטוי אנחנו מוכנים להתיר את חופש השיסוי? כל מי שרק משוטט במרחב האינטרנטי רואה את רמת השיח, רואה את רמת התגובות. אני חושב שזאת כבר לא בעיה של מי שמשתמש במרחב האינטרנטי, זו בעיה חברתית ממדרגה ראשונה במדינת ישראל. זה מוריד את הרמה של השיח הציבורי. ההתלהמות, הקללות, הביטויים, כולם מצביעים על הבעיה. כולם מאשרים שקיימת בעיה. כולם סולדים ממנה, אבל מפקירים את הזירה הזו כמו שהיא נראית, והיא מופקרת. הזירה האינטרנטית מופקרת. אדם יכול להביע את דעתו בתחום מסוים במסגרת תפקידו הציבורי ולחטוף באותו יום מאות,

פוסטים או טוקבקים, או כל מיני, סלחו לי על הביטוי, זבל אחר, שכל-כולו השמצות, קללות וביטויי גנאי. אני חושב שהכנסת, מכובדי השר, כבוד השר יריב לוין, אני מבין שאתה מגיב אומנם, אבל שר התקשורת, הלוואי ששר התקשורת הנוכחי, זו בעיה חברתית ממדרגה ראשונה, הלוואי שהוא היה יושב פה מולי ושומע. אין ספק שצריך לקבוע את גבולות השיח הציבורי במרחב האינטרנטי. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לקבל את הקורבן הבא,

לפחות,

שהחברה בישראל תדע להפיק את הלקחים ולקבוע גבולות. תודה, אדוני היושב-ראש. תודה לחבר הכנסת יעקב מרגי. הדובר הבא, חבר הכנסת איתן כבל, ואחריו, חברת הכנסת סופה לנדבר. חבר הכנסת כבל, שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברותי וחברי חברי הכנסת, רשמת פרלמנטרית, ברשותכם, אין מי שלא הזדעזע מהאירוע שהיה, בלי להיכנס לתהליך מה היה בדיוק, מה לא היה בדיוק. האירוע עצמו, אני באמת אומר, כששמעתי את זה, מצד שני, אם יהיה מישהו שהופתע, שיקום. אנחנו משוחחים ועוסקים בעניין הזה של עולם הרשתות החברתיות והעולם האינטרנטי החדש כבר תקופה ארוכה, אבל, לצערי, גם הכנסת עד היום לא באמת יצאה או מנסה להתעסק ולטפל בצורה מעמיקה ורצינית בשאלות העומדות לפתחנו. העולם האינטרנטי נמצא כל הזמן בהתפתחות כזו, שקשה להתמודד אתה. היא כל הזמן צעד, שני צעדים, שלושה צעדים לפנינו. אבל זה עולם חדש, מאוד אכזרי מצד אחד, חבר הכנסת כבל, לא על חשבון הזמן שלך,

אתה בטוח מכיר: שופך דם האדם באדם דמו יישפך. זו המציאות שאנחנו מכירים היום, שאפשר ככה לרדת על מישהו, לרמוס אותו, והרי כל המלבין פני חברו ברבים כאילו שופך דמו. נכון, אני אומר את זה כך: מצד אחד, העולם החדש, אנחנו שואלים את עצמנו, איך חיינו לפני כן? באמת, זה פתח, פעם היה יותר טוב. אני לא יודע,

אני אומר את זה לך, חיים ילין, אני לא מקבל את זה. אני לא מקבל את זה. דרך אגב, גם אם אתה אומר את זה באיזה סוג של בדיחות הדעת, אבל אני אומר את זה כי על כל דבר, על כל התפתחות, אמרו עליה בזמנה שהיא לא מתאימה אבל צריך להתמודד אתה.

אני אומר את זה כך: התופעה הזו שכל אחת ואחד נכנס, אומר את דברו, ואנחנו מרגישים את זה, חברי הכנסת, מימין ומשמאל מכל חלקי הבית, שכל אחד יכול, ודרך אגב, אם פעם אמרנו "לחשוף את פניהם של האנשים", היום כל אחת ואחד יכולים להיכנס ולומר את דברם בצורה הכי בוטה. אז נכון, זה כלי חזק, זה כלי שצריך לדעת להשתמש בו, אבל צריך לייצר את הכללים שיודעים לרסן אותו. אני אומר את זה ממקום אחר, עולם בית-הספר. בעולם בית-הספר, פעם כשיצאנו החוצה אל החצר והילדים התקוטטו ביניהם, זה חלום רטוב לעומת מה שקורה היום בתוך הרשת. בתוך הרשת, האכזריות הניבטת משם, חסרת רחמים, גם כי אתה לא צריך להתעמת פנים אל פנים עם מי שעומד מולך, אין לך יכולת להסתכל בעיניים ולהוריד מבט. העובדה היא שגם כל אחד מלהיט את השני. אז מה שאני מבקש, אדוני, ואני מניח שיתחיל דיון פה בכנסת ישראל בשאלות האלה. לצערנו, היה צריך את האירוע הזה,

חס וחלילה, כדי להתחיל את הדיון, אבל לסיום אני אומר את זה: הגיעה העת שנתחיל לעסוק ולקבוע לעצמנו כללים. הרשת היא דבר חשוב, נכון, גדול, אבל צריך, איתן, אנחנו בסיעה שלנו, במחנה הציוני, כבר התחלנו בשיח הזה, עם השדולה למרחב האינטרנטי, עם הצעת החוק, מצוין, כל הכבוד. לא ידעתי, ואני אומר לך סבבה, ואני כבר אומר לך שאני רוצה להצטרף לזה.

תודה לחבר הכנסת איתן כבל. תעלה חברת הכנסת סופה לנדבר, ואחריה, חבר הכנסת אורי מקלב. שרת הקליטה לשעבר, חברת הכנסת סופה לנדבר, שלוש דקות לרשותך. תודה, אדוני. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברי הכנסת, רבותי, אריאל רוניס, זיכרונו לברכה, לא עמד במבול של 6,000 מגיבים. מלח הארץ, שירות הביטחון, שיקום סוציאלי ואהבת הזולת היו נר לרגליו. רבותי, בעידן הנוכחי לכל אזרח יש כוח להגיב,

אנחנו לפעמים לוחצים בלי לבדוק על הכפתור, מעבירים הלאה לחברים, ובמקרה גיבשו דעה מהירה מדי, גזען. והסוף, טרגי, כפי שכולנו מכירים היום. סוף טרגי הפך את אריאל לגזען, לנותן יחס גזעני, וזעם, זעם פורץ גבולות. ואני אומרת כך: לינץ', משפט שדה, טרגדיה.

אתמול חיפשתי ומצאתי שיר, אני אנסה לתרגם אותו לעברית, שיר של אנדריי דמנטייב, שכתב כך: חשוב להספיד בזמן, לומר מילה טובה, כדי שהלב ירטוט מהתרגשות. הרי המוות יכול להרוס הכול, והאשמה המאוחרת תפגע בנו ונרגיש אשמה. סך הכול, ללמוד להקשיב. והנה היום, נוער שנמצא היום בכנסת, חשוב להעביר לכם: תקשיבו, תקשיבו לחברים, תקשיבו למי שסביבכם, הרי כולנו חשופים בחיים. ואני כאן אומרת מהבמה הזאת לנו, רבותי, בכנסת ולציבור שצופה בבית: חשוב מאוד להקשיב לפני שמקבלים דעה, לפני שלוחצים על כפתור, לשמוע ולהקשיב. תודה רבה, אדוני. תודה לחברת הכנסת סופה לנדבר. יעלה חבר הכנסת אורי מקלב, ולאחריו, חברת הכנסת מיכל רוזין. שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש,

מכובדי השר, חברי חברי הכנסת, יש פרשה בתורה, שנקראת פרשת עגלה ערופה. היא נמצאת בפרשת שופטים, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך ושפטו את העם משפט צדק. שם מביאים,

התורה אומרת: כי יימצא חלל באדמה לא נודע מי הכהו, ויביאו עגלה ערופה

למה מביאים עגלה ערופה? לכפר על הריגתו. וכל זקני העיר הקרובים אל החלל, כך התורה אומרת, וענו ואמרו: ידינו לא שפכו את הדם הזה ועינינו לא ראו. רש"י שואל: וכי עלתה על לב שזקני בתי-הדין הם שופכי דמים, הם רוצחים?

הם באים ואומרים: אשמתנו שאנחנו לא דאגנו לו, לא ליווינו אותו, לא נתנו לו מזונות לפני שיצא מן העיר. התורה אומרת עוד דבר אחד:

מנהיגי הציבור צריכים לקבל אחריות. יש חלל שנמצא בקרבנו ואנחנו לא יכולים להאשים מישהו באופן מיוחד שהרגו. אנחנו צריכים לקחת אחריות איך אנחנו כן יכולים להתמודד. ואולי נאמר פה גם כן שננסה לעצור את התופעה, ובאמת, אנחנו מבקרים את התופעה הרחבה. אבל אני לא חושב שאנחנו נצליח, בוודאי לא כאן, לעצור את התופעה. אנחנו לא הקדמנו תרופה למכה, אבל אנחנו יכולים לתת תרופה למכה. וזה שנדע, נשתמש בטכנולוגיה הזו כדי לתת תמיכה, ליווי לאדם שבאמת חשוף,

לאשמה שיש לו. ויש אפשרות גם על-ידי אנשי מקצוע, אבל גם על-ידי אנשים מתנדבים. אין לי ספק שבעידן של היום, בטכנולוגיה של היום, אנחנו נוכל לתת תמיכה, לזהות, הטכנולוגיה תזהה אדם שנמצא במתקפה כזאת או בהאשמה או ששופטים אותו מהר, ואנחנו נדע לזהות כדי ללוות אותו בעניין הזה. וזה דבר שהוא אפשרי, זה דבר שאפשר לעשות אותו, וזה חובתנו לעשות את זה. וההיגיון הוא שלא צריך להיות דבר מסובך כדי לעשות את הדברים האלה. לזהות ומייד לתמוך באדם שמלווה אותו. עד כדי כך שאני חשבתי, והלכתי אפילו רחוק, רחוק מאוד, בעניין הזה. אנחנו יודעים על נערים ונערות שסבלו, ואת זה כולנו הבנו, שלהם צריך לתת תמיכה, אבל גם לאנשים מבוגרים. גם כשזה מעשה קיצוני, עד המעשה הקיצוני יש בדרך עוד אנשים סובלים ופגועים, ולא רק הם, גם כל הסובב אותם, משפחותיהם. ואי-אפשר לדעת אם אדם עשה את המעשה הקיצוני לא רק מפני שהוא לא יכול להתמודד, הוא לא יכול לסבול את זה שהמשפחה שלו תתמודד. ואם אנחנו נמצאים בתופעה כזאת, אני גם מרחיק לכת.

אמרתי לעצמי שגם התופעה שראינו, הנושא של "טיסת השוקולד" איזה נושא?

כולנו גינינו את התופעה הזאת. אבל בסופו של דבר לא חשבנו שאדם שהתחרט על שעשה מה שהוא עשה, אנחנו לא יכולים לשפוט ולדון מהר. ואם אנחנו שופטים מהר ודנים מהר, אנחנו צריכים לתת את ההגנה המתאימה. וההגנה המתאימה היא באמת ליווי. והקמנו רשות. חבר הכנסת,

חבר הכנסת אברהם מיכאלי, שאני מקווה שהוא יחזור לפה, בכנסת הקודמת וגם לפני כן פעל רבות למען תוכנית לאומית למניעת התאבדויות, אובדנות. תוכנית לאומית. אבל כשהיא דיברה על כאלה שמזהים אותם, לא הרחבנו אותה. ואני חושב שבאמצעים מאוד מצומצמים, וכמעט, זה היה צריך להיות דרך הרשויות המקומיות, והיא כמעט לא התפתחה.

משקרה דבר כזה, התשובה שלנו: לפתח את הנושא, להרחיב אותו, להקים באמת את האפשרות הטכנולוגית, באמצעים הטכנולוגיים, ולתת ליווי ותמיכה. אין לי ספק שאם אדם כזה היה מקבל מייד את תמיכת הארגון, לא היה קורה מה שקורה.

תודה לחבר הכנסת אורי מקלב. תעלה חברת הכנסת מיכל רוזין, ואחריה, חברת הכנסת עליזה לביא. שלוש דקות לרשותך.

אריאל רוניס, זיכרונו לברכה. חופש הביטוי, אמרו פה גם לפני, אני חושבת שהוא סגולה טובה, ואני חושבת שצריך לראות בו גם דבר טוב ולא רק, כמובן,

כפי שאנחנו מבטאים פה על הבמה הזאת. הוא טומן בחובו אפשרויות רבות. עד היום אני לא פעם אומרת להורי המבוגרים כשהם קוראים משהו בעיתון, והם עונים לי: אבל היה כתוב בעיתון. אני אומרת להם: כן, היה כתוב, אבל מי כתב? ומטעם מי? ואת מי הוא משרת? הרשתות החברתיות מאפשרות לנו את מה שהתקשורת הממוסדת לאורך השנים לא תמיד אפשרה. לא תמיד אפשרה. הרשתות החברתיות מאפשרות לנו חופש ביטוי, נותנות לאדם להשמיע את דעתו, את עמדתו, בלי פילטרים, גם לא של מישהו אחר שמחליט מה נכון להשמיע ומה לא נכון להגיד, חופש להיחשף למידע, שככה באמת היינו תלויים אך ורק באותה תקשורת ממוסדת שדיווחה לנו מה שהיא רצתה לדווח. וכך אנחנו יכולים גם להגיע למידע שאנחנו מעוניינים לדעת עליו בהרחבה. ולכן יש פה גם זכות הציבור לדעת, וזו נקודה מאוד מאוד חשובה. הרשת מספקת פלטפורמות מאוד חשובות גם לפעילות ציבורית, לשיתוף פעולה חברתי, אסור לשכוח את זה, הרבה מאוד קמפיינים ציבוריים, הרבה מאוד קידום יוזמות, גיוס משאבים למען אנשים. אנחנו ראינו פה תופעות מדהימות: חייל בודד, שהגיעו עשרות-אלפים להלוויה שלו, אדם שלא היה לו איפה לגור, והתגייסו לגייס עבורו מקום לינה או כספים למחיה. יש בהחלט צדדים חיוביים מאוד לרשתות החברתיות. וכן, יש גם תופעת השיימינג. תופעת השיימינג, ההוקעה הציבורית בשל התנהגות, בין שהיא פוגענית ובין שהיא גזענית, הופכת רווחת יותר ויותר. הרבה אנשים שחשים שנעשה להם עוול רוצים לדרוש צדק והכרה. גם לא תמיד אדם שמרגיש שנעשה לו עוול יכול מייד לפנות למשטרה, יכול מייד ללכת לבית-הדין,

הזירה הזאת מאפשרת לו את המקום לקבל את הצדק וההכרה על מה שקרה לו.

אני חושבת, וזו הסיבה שגם פניתי כבר בשבוע שעבר לחברי חבר הכנסת אורי מקלב, שמיועד להיות יושב-ראש ועדת המדע, וביקשתי ממנו לקיים דיון בנושא הזה בהקדם האפשרי, ברגע שהוועדות יכוננו בכנסת, בהיעדר החקיקה המסודרת, הפיקוח והאכיפה בשימוש באינטרנט וברשתות חברתיות, היעדר הכתובת, למי פונים, מי רואה את הדברים. פעם היו פורומים, אז היו מנהלי פורומים שראו אם מישהו התבטא באופן לא נכון, לא הוגן,

היום אין בעצם מישהו שמפקח, אין מישהו שרואה את הדברים, וגם אין למי להתלונן. אי-אפשר להרים טלפון ל"פייסבוק" ולהגיד: היי, שימו לב, מישהו פה מארגן פגיעה מכוונת באדם מסוים. חוסר התקשורת הזה, חוסר האחריות הזה של גורם שבכל זאת מסתכל, שבוחן, שיכול לווסת את הדברים, שיכול להיות שם באמת כדי למנוע מקרים קשים, כמו של הנער דוד-אל מזרחי בן ה-16, שהתאבד לאחר שהותקף ברשתות החברתיות על-ידי חבריו, או המקרה האחרון, העצוב כמובן, של ההתאבדות של אותו מנהל ברשות האוכלוסין וההגירה. לכן יש לנו חובה ציבורית למצוא את האיזון הראוי בין חופש הביטוי לבין איסור השיסוי ושימוש לא נאות במרחב האינטרנטי.

תודה לחברת הכנסת מיכל רוזין. תעלה חברת הכנסת עליזה לביא, אחרונת המציעים. מייד אחרי כן ישיב השר יריב לוין בשם שר התקשורת. שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, תודה, אדוני השר, השר לוין, חברותי חברות הכנסת, חברי חברי הכנסת, נושא קשה הובא לפתחנו. אני משתתפת בצער המשפחה. אבל אנחנו מצווים,

לבוא ולמצוא פתרון ולבוא ולתת מענה לסוגיה שהולכת ונהיית כבדה, כבדה מאוד, במרחב הציבורי של חיינו. אנחנו פה בבית-המחוקקים, ולעולם הטכנולוגיה תקדים את המחוקק. אבל זה לא פוטר אותנו מלבוא ולקחת אחריות ולבוא לחשוב יחד ולהציע עצות. לא הכול בחקיקה. ראינו את זה בכנסת הקודמת בשני מקרים. הובא לשולחני כיושבת-ראש הוועדה לקידום מעמד האישה העניין שעברייני מין משתתפים בתוכניות ריאליטי, אנשים שריצו את עונשם אבל הוזמנו להשתתף כפעילים בתוכניות הריאליטי. מה אפשר לעשות? הם ריצו את עונשם. אבל מצד שני, הגיעו תלונות על עצם ההשתתפות שלהם. מה עושים? ישבנו וחשבנו, והקמנו פורום ופיתחנו יחד קוד אתי, יחד עם ארגוני הנשים, המכון הישראלי לדמוקרטיה, כמובן הזכיינים, ועוד ועוד. ובאמצעות קוד אתי שכולם מחויבים אליו התנהלנו, ויש היום כלי שכולם חתומים עליו. אי-אפשר לבוא ולפטור את חברות הטכנולוגיה. העובדה שלא ניתן גם בדברים פשוטים לפנות אליהן ושאין כתובת לא פוטרת אותן. וגם כאן צריך ללמוד מה קורה בשוק. אני מזכירה לכם שהמקום הזה של תרומה לקהילה בחברות הגדולות היה משהו שלא עשו, ובעקבות לחץ ציבורי וסנוניות שהתחילו, היום החברות הגדולות במשק תורמות לקהילה. אני קוראת כאן גם ל"פייסבוק", גם ל"ווטסאפ" וגם לכל החברות הללו, "גוגל" ואחרות, להבין שהאחריות הקהילתית היא חלק מהעשייה ומההתקדמות שלהן. מרחב ציבורי תקין הוא מרחב ציבורי שמאפשר לכולנו. בוודאי שאסור לנו לחסום, וחופש הביטוי הוא נר לרגלינו. אבל כמו בכביש, אנחנו צריכים תמרורים וצריכים כלים כדי לבוא ולהתמודד. והטכנולוגיה מאפשרת, יש היום מספיק אלגוריתמים שיאפשרו לאתר מקרים חריגים, והראיה: הם יודעים לאתר אותנו בהתאמה לנושאים הפרסומיים. הידע קיים. צריך שיתופי פעולה. לא הכול זה חקיקה.

ובוודאי חינוך, אבל צריך לפתח קוד אתי בין החברות, בין הציבור,

כל אחד מאתנו, לפני שאנחנו משתפים, בואו ניקח כולנו אחריות למה שאנחנו עושים. קל להאשים אחרים, אבל פחות את עצמנו, ואדוני היושב-ראש, זה כן נושא של הכנסת הזאת. הנושא הזה צריך לעלות לסדר-היום. המקרה המצער הזה הוא תמרור אדום. אנחנו רואים את זה לאורך כל הדרך. אני מזכירה לכם את השיתופים שהיו על תמונות פורנוגרפיות, צילומים, סרטונים שבני-זוג העלו האחד על השני. אז כאן הרחבנו את החוק למניעת הטרדה מינית וחוק הסרטונים המפורסם, של חברת הכנסת לשעבר יפעת קריב,

הוא חוקק בוועדה לקידום מעמד האישה, כי אני לא בטוחה שבוועדת חוקה הייתה מספיק רגישות למשמעות של ההרחבה הזאת, וגם זה לוקח זמן.

של הטרדות מיניות, אני מזכירה לכם, עד שנות ה-90 לא ידעו לקרוא לו.

כן יודעים לקרוא, וכן מבינים, וכן מתפתח חוק, ועוד הפעם אנחנו באמצעות הטכנולוגיה מבינים שצריך לרווח את החוק הזה, ולהוסיף סעיפים לחוק להטרדה מינית, וכאן יש לנו מציאות חדשה, שעדיין אין לנו השם של ההגדרה, אבל המצוקה קיימת, אדוני היושב-ראש, והבית הזה צריך להוביל את אותו קוד אתי ואת אותה הבנה, כי לא תמיד חקיקה מאפשרת. תודה, אדוני היושב-ראש. תודה לחברת הכנסת עליזה לביא. ישיב על כל הצעות לסדר השר יריב לוין. אדוני היושב-ראש, תודה רבה, חברות וחברי הכנסת, ראשית, אני רוצה להודות למגישי ההצעות לסדר-היום על כך שהעלו את הנושא לסדר-היום. אני חושב שמדובר באמת בנושא כואב ובנושא עמוק, ונדמה לי,

שבוודאי הדיון כאן איננו יכול למצות אותו, ולכן אני אומר מראש שבוודאי אסכים אם המציעים ירצו להעביר את הנושא לדיון מעמיק יותר באחת הוועדות. אני

אני רוצה להשתתף בצערה של משפחתו של אריאל רוניס. אני חושב שזה באמת אירוע קשה, של אדם שתרם תרומה חשובה למדינת ישראל, גם בתפקידו בשירות הביטחון הכללי, ואחר כך בתפקידו כמנהל ברשות האוכלוסין. אני רוצה גם, בהזדמנות הזאת, להביע הערכה לעבודתם של עובדי רשות האוכלוסין, שמתמודדים באמת עם קשיים בלתי מבוטלים, עם ציבור רחב, ואין לי ספק שעושים את המיטב, גם כדי לתת שירות וכדי לעשות את הדברים באופן כזה שישמור על כולנו מפני הבעיות הלא-פשוטות שכרוכות במצב שבו השהייה בישראל הופכת לעניין שהוא פרוץ. אני חושב שהמקרה הזה הוא בהחלט תמרור אזהרה, והוא מבטא בעיה עמוקה, שהיא בעיני בעיה שחורגת בהרבה רק מהתחום שבו,

עסקו כאן ההצעות לסדר-היום, שהתמקדו בסוגיה של הרשתות החברתיות, כי לצערנו הרב זה קרה כתוצאה מאיזה פוסט שפורסם, וכן הלאה, אבל נדמה לי שהבעיה היא הרבה יותר רחבה, היא בעיה בכלל בשיח, שהוא הרבה פעמים שיח מאוד אלים, מאוד שופט, מאוד לא סובלני, ולעתים קרובות גם, הייתי אומר, במין אווירה כזאת של חיסול חשבונות שקיימת גם מחוץ לבניין הזה, ולפעמים אנחנו רואים תופעות מן הסוג הזה גם כאן, של האשמות קשות, לא בדוקות, בעצימות גבוהה, כאילו אין אדם מאחורי הדברים. זה קרה אומנם בעקבות פוסט ברשת החברתית, אבל זה יכול היה לקרות, חס וחלילה, גם בעקבות פרסומים בעיתונות, בעקבות האופן שבו כל אדם שנטען כלפיו משהו כבר הופך למורשע. העובדה שבמדינת ישראל כבר מזמן אדם הוא זכאי רק אם הוא הצליח להוכיח את זה, ולא להפך, כפי שמתחייב בחברה דמוקרטית, שבה אדם הוא זכאי כל עוד מישהו אחר לא הוכיח את אשמתו, כל עוד המדינה לא הוכיחה את אשמתו, זה תמיד יכול להיות, אבל אני מוכרח לומר לך, חברת הכנסת רוזין, אני יכול להגיד לה משהו? זה לא מתיר בשום פנים ואופן לשפוך דמו של מישהו. בשום פנים ואופן.

לצערי הרב, אנחנו חיים בחברה שממש אוכלת, כתוב: "בדבר ה' שמים נעשו". שואלים: מה זה "בדבר"?

היום כבר כותבים את זה. כתיבה זה אותיות, זה מילים. לצערנו הרב, החיים והמוות ביד הלשון. אני מסכים עם היושב-ראש.

אני אומר לך, חברת הכנסת רוזין, אמירה אפילו יותר מרחיקת לכת מזה, אם מותר לי להגדיר את זה כך: אני מעדיף אנשים אשמים שאינם באים על עונשם מאשר אנשים זכאים שנענשים או שדמם נשפך על לא עוול בכפם. ואת זה צריך לזכור.

שמה בעצם? זה אומר שאם כדי להביא, ואני מדבר עכשיו ברמה התיאורטית, ואני מניח את השאלה הזאת לפתחך, האם נכון יותר להגיע, לצורך העניין, ל-100% אשמים הבאים על עונשם במחיר של עוד 30% שמצטרפים אליהם, של אנשים שהם זכאים? או שאת מעדיפה לחיות בחברה שבה אולי רק 80% מהאשמים באים על עונשם, אבל אנשים זכאים הם זכאים ולא באים על עונשם ולא מקבלים עונש. ברור שהתשובה היא התשובה השנייה, נדמה לי שזה ברור לכל בר-דעת. נדמה לי שזה חלק מבסיסה של הדמוקרטיה.

הכלל הוא שהמדינה צריכה להוכיח בהליך הפלילי מעל לכל ספק סביר את אשמתו של אדם, ולא האדם צריך להוכיח בדרך כזו או אחרת, או בוודאי מעל לכל ספק סביר, שהוא זכאי, כי זה בדיוק הקו שמפריד בין דמוקרטיה לבין מדינות מסוג אחר, שאנחנו לא רוצים להיות כמותן. והבעיה הגדולה היא שאם פעם יכולנו לדבר על כך שמה שצריך להבטיח כדי לשמור באמת על החירות הבסיסית הזאת זה את העובדה שהמערכת של המשפט הפלילי תתנהג באופן הזה, היום אנחנו נמצאים כבר בעולם אחר: זה כבר בכלל לא חשוב מה קבעו לגביך, זה בכלל לא משנה מה קרה בסוף, זה בכלל לא משנה אפילו אם עשית משהו או לא עשית משהו, הדבר היחיד שחשוב הוא מה כתבו עליך ומה אמרו עליך ואיך אתה נראה כשאתה הולך ברחוב. התדמית הפכה לעיקר, והמהות הפכה לשולי, והרי אנחנו בבניין הזה מתמודדים עם הבעיה הזאת יום-יום. אני יכול להזכיר כאן סיפור, אדוני היושב-ראש, שאני מספר הרבה פעמים כאשר אני מופיע ומדבר על הדילמות והבעיות שאתן אנחנו מתמודדים ועל הסוגיה של תדמית מול המהות. אזכיר לאדוני שבשעתו דנו כאן, במליאת הכנסת, בחוק הטיס,

אדוני מחייך ולא במקרה, חוק הטיס זה מין ספר עבה כזה, שכלל שורה ארוכה של הוראות שמסדירות את כל ענף התעופה, על כל היבטיו,

חוק בעל חשיבות עצומה. ואחרי שהחוק הזה עבר בקריאה ראשונה ישבנו על המדוכה ושאלנו את עצמנו מי יכין וידון בחוק ויוביל את הדיון בו בוועדת הכלכלה לקריאה שנייה ושלישית, והגענו לכלל מסקנה שאנחנו, לפחות אלה שחברים במפלגות שיש בהן פריימריז, לא יכולים להרשות לעצמם את הלוקסוס הזה, כי יצטרכו להשקיע עבודה אדירה בנושא מקצועי שאין לו שום חשיפה,

כשיגיעו וישאלו מה עשיתם, יגידו: עשינו את חוק הטיס, ואז יגידו: טוב, אתם טייסי חלל, אבל זה לא מה שאנחנו צריכים. ואז פנינו לחברנו היושב-ראש ואמרנו לו: תשמע, לך יש שני יתרונות גדולים: יש לך גם יכולת מקצועית ואתה גם לא נבחר בפריימריז. לא לא, אני טייח במקרה, אז אני יכול להיות. אני חושב שיש לך ניסיון בתחום הזה, לא מבוטל. והיושב-ראש באמת הוביל, אני מוכרח לומר, בצורה הכי מקצועית, חקיקה של חוק מאוד מאוד חשוב. אני לפחות יכול פה לומר, הרבה יותר משפיע מרוב החוקים שקיבלו סיקור וחשיפה תקשורתית שהובאו כאן במליאה, אבל הבעיה היא בעיה אמיתית, הפער העצום בין מה שאתה עושה ומי שאתה באמת לבין מה שאומרים עליך ומה שכותבים עליך. זה לא סוד שהחקיקה במדינת ישראל נמצאת בפיגור עצום אחרי תהליכי הטכנולוגיה בתחום הזה. מי שיסתכל גם על חוק לשון הרע וגם על חוקים אחרים שנוגעים בנושא הזה יראה שנדרשים שם התאמה ושינוי יסודיים. שוב, בכל פעם שמנסים לגעת בעניין הזה, לצערי הרב זה הופך לוויכוח פופוליסטי על סתימת פיות כביכול אל מול, אנחנו דיברנו גם עם בני-נוער, על האפליקציה, אמרו לנו: מה?

אל מול הניסיון הזה כל הזמן להציג את הדברים כניסיון לבוא ולהצר את צעדיהם, או של כלי התקשורת או של אנשים בכלל.

חופש הביטוי הוא מאוד מאוד חשוב, הוא איננו ואסור שיהיה חופש הביזוי.

לצערי הרב, במדינת ישראל, נמצאים במצב שבו אנחנו נמצאים בחופש ביזוי מוחלט, באופן כולל וגורף. אדוני השר, מכיוון שיש בבית הזה חברת הכנסת סויד, אני תכף נותן לך דעה נוספת, ככה שתוכלי להגיד את זה וכולם ישמעו אותך. ואני עכשיו אומַר, חברת הכנסת רוזין, זה המבחן האמיתי שבסוף צריך לעמוד בו. כי אין שום בעיה לעמוד כאן ולהביע צער ולהתריע על התופעה ולהתריע על הבעיה. אבל בסוף צריך להחליט אם אנחנו שמים איזה גבול, האם אנחנו נותנים לאנשים כלים להגן על שמם הטוב, האם אנחנו מבטיחים את העובדה שלאדם תהיינה עוד אופציות מלבד, לצערי הרב, להתכנס בתוך עצמו ולפעמים להגיע למקומות שאסור להגיע אליהם. וזה המבחן, וזה מבחן שצריך יהיה לעמוד בו. אני מאוד מקווה שהפופוליזם שליווה עד היום את העיסוק בנושא הזה לא ימשיך ללוות אותו, ואולי מהמקרה הנורא הזה באמת נגיע למקום אחר, למקום של הסדרה אמיתית. עכשיו, ההסדרה הזאת היא צד אחד של העניין. הצד השני שלו, ללא שום ספק, הוא גם צד של חינוך והוא גם צד של הסברה. והדבר הזה מתחיל בוודאי מגילי נוער, ששם הדברים האלה הם, כפי שציינה קודם חברת הכנסת לוי אבקסיס, חמורים וקשים ומקבלים הרבה פעמים עצימות מאוד גבוהה. והוא ממשיך הלאה,

לא רק בהתנהלות של אנשים בתוך הרשתות החברתיות, אלא כפי שאמרתי קודם, ואני לא פוחד לומר את זה, גם באווירת ההתלהמות הכללית שמשדרים כלי התקשורת בתחרות העזה שיש ביניהם וברצון, כי מה לעשות, הכותרת הרבה יותר משכנעת את הקורא להגיב, מי מפרסם ראשון.

לא רק מי מפרסם, אלא גם באיזו עוצמה זה נעשה. אם פעם הפרסומים היו הרבה יותר זהירים, היום אלה פרסומים שנעשים בכותרות זועקות ובאופן כזה שאדם בעצם מורשע עוד לפני שההליך בכלל החל. ולכן אני אומר, אדוני היושב-ראש, לסיכום, הסוגיה הזאת באמת מחייבת טיפול. אני חושב שנכון לנסות לטפל בה בהסכמה רחבה בבית הזה. אבל אני אומר שוב, רבותי, היא מצריכה אומץ. אני אומר את זה מהניסיון שלי, כאשר אני ניסיתי להוביל מהלך כזה, שנבלם פה, היא מצריכה אומץ כדי שלא ללכת שבי אחרי הפופוליזם של פגיעה בחופש הביטוי ודברים מן הסוג הזה. צריך למצוא איזון נכון. האיזון הנוכחי, לצערי הרב, כפי שהוכח במקרה הזה, רחוק מאוד ממספיק.

תודה לשר יריב לוין. רבותי, הוא מציע, לא,

הוא הציע שאם ירצו להעביר את זה לאחת הוועדות,

רבותי, כמה חברי כנסת ביקשו עמדה נוספת. הראשונה, חברת הכנסת רויטל סויד, ולאחריה, חברת הכנסת מירב בן ארי, גם כן דעה נוספת. דקה לכל אחת, רבותי. אדוני היושב-ראש, השרים, חברי חברי הכנסת, נקודת המוצא של הדיון הזה היא שיש ערך חשוב מאוד שאותו מכבדים כולנו, בוודאי בבית הזה, והערך הזה הוא הזכות הזו, זכות לחופש הביטוי. כל דיון בנושא של מיגור שיח אלים ובריוני ברשת יוצא מנקודת מוצא שאנחנו לעולם לא נפגע בחופש הביטוי. אבל מהי המשמעות של חופש הביטוי? חופש הביטוי משמעותו שאפשר לומר הכול, לבקר בוודאי, אבל השאלה היא באיזה אופן מבקרים ואומרים. זה דבר אחד. נקודה שנייה: חופש הביטוי איננו חופש השיסוי. אנחנו הגענו בארץ למצב שבו לא נשמעת רק ביקורת, אלא הביקורת נשמעת באופן אלים, פוגעני ובריוני. ואת הדבר הזה חייבים למגר. לצערי ולשמחתי, הנושא עלה לדיון בבית הזה כתוצאה מטרגדיה איומה וגדולה מאוד, וזו התאבדותו של רוניס, זיכרונו לברכה. אני הבאתי את הנושא הזה עוד קודם, ביום כינונה של הכנסת. גם פתחתי את השדולה למרחב האינטרנטי, שהיעד מספר אחת שלה הוא מיגור שיח אלים. הגשתי גם הצעת חוק לתיקון חוק איסור לשון הרע כך שיחול גם על המרחב

"אמצעי תקשורת" יהיה גם המרחב האינטרנטי ולא רק רדיו וטלוויזיה. הרבה חברים בבית הזה הצטרפו. אני קוראת לכל מי שנמצא פה, כי יש פה קונסנזוס, להצטרף גם לשדולה וגם להצעת החוק. אבל הדבר החשוב שאנחנו צריכים להבין: נכון שהמחוקק תמיד נמצא באיחור מול המציאות המתהווה, ונכון שבבית-המשפט העליון כבר קראו לתקן את חוק איסור לשון הרע, וזה מה שאנחנו עושים פה היום בבית הזה. יחד עם זאת, צריך להבין שלא צריך לחכות למקרה כל כך טרגי כמו זה שקרה עכשיו, וצריך להמשיך ולפעול ולשמר, מכיוון שמיגור שיח אלים ובריוני הוא מלחמה ומאבק על צביונה החברתי של הארץ ועל הדור הבא, על בני-הנוער. תודה לחברת הכנסת רויטל סויד. עמדה נוספת של חברת הכנסת מירב בן ארי, ואחריה, חברת הכנסת רחל עזריה. להקפיד על הדקה, רבותי.

חברי חברי הכנסת, אני רוצה דווקא לנצל את המקום כדי, במקום להגיע לעוד הצעות חוק ושדולות שהן חשובות לא פחות, אני ממליצה לכולם להיכנס לאינטרנט, ללחוץ על "הכפתור האדום". זו עמותה, סטרט-אפ חברתי שהוא ללא כוונת רווח, היחיד שקיים היום בארץ ובעולם שמתעסק בסינון של תכנים פוגעניים כמו הסתה,

וכמובן הנושא של הפייסבוק ו"סיקרט". אני לא יודעת כמה אתם מכירים את "סיקרט", אבל המצב שם הרבה יותר חמור ממה שקורה בפייסבוק. "הכפתור האדום" היא עמותה שפועלת בשני מישורים: גם בתוך האינטרנט עצמו, לסנן תכנים פוגעניים. ברגע שילד מדווח,

הוא לוחץ פיזית על כפתור אדום במחשב. ובמקביל, הם גם מבצעים הדרכות בבתי-הספר, מאוד מעניינות, איך ניתן למנוע את האלימות. ראיתי שיש פה תלמידים למעלה, אז אני מניחה שחלק מהם גולשים ומכירים. היכנסו לאינטרנט, היכנסו ל"הכפתור האדום", גם תגיעו למודעוּת למה שעושה העמותה המדהימה הזאת בתוך הרשת, אבל מעבר לזה תהיה לכם אפשרות לדווח על תכנים פוגעניים, אם הסתה,

או אלימות מילולית ברשת בכלל.

לחברת הכנסת מירב בן ארי. חברת הכנסת רחל עזריה, ואחריה, האחרונה שביקשה, ענת ברקו.

אורלי, אורלי, טוב, את היית מעבר למכסה המותרת,

לא, לא, אני לא חוסם שור בדישו. אני חושבת שיש משהו מאוד מבלבל באינטרנט ובפייסבוק, כי כאילו יושבים בבית, איפשהו, ויש המסך, ויושבים לפעמים בפיג'מה או באיזה, לא בסיטואציה חברתית בכלל. ואנשים שוכחים שמה שהם כותבים בסופו של דבר מגיע לכל מקום ויש לו השפעה מאוד מאוד גדולה. אולי אחד הדברים הכי משמעותיים שצריך ללמד בעיקר בגיל הצעיר, זה לקחת נשימה רגע לפני שלוחצים על ה-send, לחשוב עוד רגע, לקרוא את זה שוב ולראות: האם מה שכתבנו זה באמת מה שאנחנו רוצים שאנשים יקראו אחר כך, או שמה שכתבנו זה מה שבאותו רגע ככה, ברגע של דרמה, עבר לנו כמו דם חם ואנחנו משליכים אותו לאינטרנט? ומרגע שהוא נכתב אי-אפשר למחוק.

תודה לחברת הכנסת רחל עזריה. תעלה חברת הכנסת ענת ברקו, ולאחריה, חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני חושבת שמה שאנחנו רואים פה זה לא פחות מאשר טרור ברשת, טרור שבעצם אנחנו רואים אותו, שילדים מגיל מאוד צעיר חווים אותו, וחיים במציאות אלטרנטיבית. היום מדברים גם על איך מגיעים למצב שיש ריחות ברשת, איך חווים חוויות דרך הרשת, ואז גם התקשורת הבין-אישית, אמפתיה כלפי הזולת, זה משהו שהולך ונעלם. אני חושבת שזה מתקשר גם לדרך-ארץ, לנימוס, ליחסים ולאינטראקציה החברתית שאנחנו רואים פה. היא אלימה. אנחנו צריכים לדבר על חינוך, והחינוך הוא לא רק בתוך הרשת, שכל מילה נותרת שם, לצערנו הרב. אנחנו רואים את התכנים הפורנוגרפיים שילדים נחשפים אליהם מגיל מאוד מאוד צעיר. זריקת הבוץ, חשיפת נטיות מיניות בעל-כורחם של מתבגרים, והגעה להתנהגות שהיא פוגענית, לעתים עד כדי התאבדות, כפי שראינו כאן. העניין צריך להתחיל גם בחינוך. זה לא רק חקיקה של חוקים, אלא גם בתרבות ובדרך שבה אנחנו בעצם מתבטאים ביום-יום שלנו.

תודה לחברת הכנסת ענת ברקו. הבקשה האחרונה לעמדה נוספת, חברת הכנסת אורלי לוי. תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש. בנושאים הללו, מי כמוך יודע, אדוני השר,

שזו הפעם הראשונה שאני אומרת "אדוני השר יריב לוין" דנו בנושאים האלו, דיברנו בהם, ניסיתי לשנות את החקיקה לגבי אינטרנט בטוח לילדים. הצלחנו להעביר את זה בקריאה טרומית, והיו הרבה דעות לכאן ולכאן. בשורה התחתונה, יש חוק, תזכיר חוק, במשרד המשפטים, שבדיוק בא לתת מענים לדברים האלו. למשל, בנושא סדר הדין הפלילי והאחריות יש המושג "הגולגולת הדקה". הרי לא כל אחד שתכתוב עליו פוסט באינטרנט יסיים את חייו במעשה התאבדות, מצער ככל שיהיה. אצל הילדים ואצל בני-הנוער סביר להניח שהמנעד מאוד קיצוני, ולכן שם אנחנו צריכים להיות אובר-מגינים, גם אם זה אומר טיפה פגיעה בחופש הביטוי,

חופש הביזוי או חופש השיסוי. בשורה התחתונה צריך לעשות את האיזונים על מי אנחנו באים להגן. כאשר מדובר בילדים, צריך להסתכל עליהם לא כעל האדם הסביר אלא כבעל הגולגולת הדקה. שם אנחנו צריכים לנהוג במשנה זהירות. אני קוראת לך, כמי ששיתפה אתך פעולה בכל הנושא של הגנה על ילדים, של נפגעי פגיעה מינית וכדומה: בבקשה, קח לך כפרויקט את התזכיר שנמצא במשרד המשפטים, הצעת חוק ממשלתית, תודה. שאני וחבר הכנסת גפני הסכמנו לחכות עם הצעת החוק הפרטית רק כדי שתחילו את זה, איך שאתם רואים, כדי שלא לעצור את החקיקה.

בבקשה, עשה זאת. אם לא, אנחנו נעשה את זה באופן פרטי.

תודה לחברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס. חברת הכנסת תמר זנדברג, לפנים משורת הדין. בגלל חשיבות הנושא אני מאפשר לך. תודה רבה, אדוני.

לא תכננתי לדבר בנושא הזה וחשבתי להסתפק בדברים, אבל אני חייבת באמת לייצג עמדה אחרת הפעם, לנצל את העובדה שלדבר הזה קוראים "עמדה אחרת" להצטרפות, וקצת לנסות להטות טיפה את הכף גם לכיוון השני. שמענו כאן כל הדיון, מה ששמעתי, והצטרפתי באמצע: טרור, זה לא היה הקו של, אני חוזרת, חברתי חברת הכנסת מיכל רוזין: לא שמעתי מההתחלה. ממה ששמעתי ולכן החלטתי להצטרף לדיון, אנחנו צריכים טיפה להיזהר גם מטכנופוביה וגם מאיזה חשש שאנחנו שולטים על הכול, רשתופוביה, נקרא לזה, וממצב שבו אנחנו מאשימים את המדיום בפשעים של התוכן שלו. האינטרנט הוא מרחב, צריך להבין את זה ולהפנים את זה, הוא מרחב כמו המרחב הפיזי. אין הרבה שוני. אני מסכימה, אנחנו חיים במציאות שהיא מציאות אלימה, מציאות עוינת. האלימות בחצר בית-הספר אחר כך מיתרגמת גם לאלימות ברשת ובקבוצות הווטסאפ. לחשוב שאנחנו נוכל לחסום את האינטרנט וככה לעצום עין מול האלימות הזאת זו מחשבה תמימה במקרה הטוב, והיא גם לא תועיל במקרה הרע.

יש לנו חוקי לשון הרע שלא חל על המרחב הציבורי. ויש לנו חוקים למניעת אלימות. יש הרבה חוקים.

אם צריך לתקן אותם, אפשר לתקן אותם. אבל אני רוצה פה להזהיר מפני המחשבה שבאמצעות חסימת האינטרנט נחסום את האלימות שמתבצעת באינטרנט. זו תהיה עבודה, במקרה הטוב, קלה מדי.

תודה לחברת הכנסת תמר זנדברג. רבותי המציעים, גם השר הסכים להעביר את זה לוועדה.

אני הייתי מציע או מדע או חינוך או כלכלה, מה שאתם תחליטו.

בנושא הספציפי הזה, רבותי, יש הסכמה: הנושא יועבר לוועדת המדע. אנחנו נצביע, רבותי. מי בעד שהנושא יועבר לוועדת המדע? מי נגד? ההצעה להעביר את

21 בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים. הנושא יועבר לוועדת המדע בראשות חבר הכנסת מקלב, כשהוועדה תוקם. רבותי, אנחנו עורכים שינוי קל בסדר-היום. אנחנו נקיים דיון על הצעות לסדר-היום בנושא: פגיעה בתנאי העסקתם של עובדי קבלן,

ומייד אחרי כן יעלה הנושא של ביטול קריטריון מיצוי כושר ההשתכרות כתנאי לסבסוד מעונות-יום. אלה שני נושאים לסדר-היום שכמה חברי כנסת הגישו. אחרי כן נחזור לנושא: הסדר חניה ותשלום בכניסה לחופי קיסריה, וישיב על זה שר הפנים, השר סילבן שלום. כרגע אנחנו עוברים להצעה לסדר-היום של כמה חברי כנסת: פגיעה בתנאי העסקתם של עובדי קבלן. ראשונת הדוברים היא חברת הכנסת קארין אלהרר. ישיב על כל ההצעות לסדר-היום שר הכלכלה ופיתוח הנגב והגליל, השר אריה מכלוף דרעי. כל מציע גם ידבר?

אדוני היושב-ראש, שרים נכבדים, חברותי וחברי חברי הכנסת, במעבר מנושא קשה אחד לנושא קשה אחר: 10% מתושבי מדינת ישראל חיים היום בלי קביעות, בלי יציבות כלכלית, עם שכר זעום ויחס משפיל ובלי שום ביטחון תעסוקתי. הם נמצאים בכל מקום סביבנו. הם עושים את מה שאף אחד מאתנו לא מוכן,

הם קמים לפנינו והולכים לישון תמיד אחרינו, וכנראה גם פנסיה הגונה לעולם לא תהיה להם. רבותי וגבירותי, אלה הם עובדי הקבלן. במגזר הציבורי קיימים היום בערך 408,000 עובדי קבלן, ומספר דומה יש גם במגזר הפרטי. 38% מהמועסקים במגזר הציבורי הם עובדי קבלן, 38%. זה נתון שהוא לא פחות ממפחיד. לפני פחות משבוע נחשפנו למקרה שבעיני הוא, חצוף זו מילה מנומסת, בסניף סופרמרקט של "חצי חינם" בראשון-לציון. זה מקרה שהוא כנראה ראשון אבל בטח לא אחרון. עובדי הרשת הגיעו בבוקר לעבודה ונדהמו לגלות שיש שלט חדש ליד שעון כרטיסי העבודה שכתוב עליו באותיות קידוש לבנה: להחתים את הכרטיס רק אחרי לבישת המדים ולהחתים את הכרטיס ביציאה רק לפני שמחליפים שוב בגדים כדי לצאת החוצה. לכאורה, זכותו של המעסיק לנהל את העובדים כאוות נפשו, אבל בואו נחשוב: מי הם אותם עובדי הקבלן? מי הם אותם האנשים שאנחנו לא רואים את המצוקות שלהם? רוב העובדים הם עולים חדשים, יוצאי אתיופיה, רוסיה, ברית-המועצות לשעבר. רובם מתמודדים עם קשיים קשים של השתלבות, שפה ותנאים סוציו-אקונומיים. יש עובדי קבלן מכל המגזרים. יש חרדים, יש חילונים, יש דתיים, יש צעירים ויש מבוגרים. כולם מרגישים רע מאוד בגלל שלטים מהסוג הזה, שלטים עם אמירות ועם עונשים שהמעסיקים עשויים לתת להם, כי לא רואים את הבן-אדם. גם כאן, בכנסת, דרך אגב, נמצאים עובדי קבלן רבים שחוששים לעבודתם. הם חוששים לעבודה שלהם. כל פגרה הם לא יודעים אם הם יחזרו או לא. יש כאלה שנאלצים גם להתמודד עם פיטורים. הפערים בין עובד קבלן לעובד רגיל באותו מקצוע ממש, באותה עבודה ממש, הם עצומים. אין שי לחג, אין ימי חופשה ואין שום יחס. סתם כקוריוז: בימי השלג הכבדים שהיו בשנה שעברה עובדי המדינה נהנו מהסדר כספי מפני, נא לסיים. בסדר, אדוני. שנבצר מהם להגיע. הם עדיין קיבלו פיצוי על ימי העבודה. לאותו יחס הוגן לא זכו עובדי הקבלן. אני מעלה את ההצעה הזאת כדי לצעוק בקול גדול שלכל אדם עובד צריכות להיות אותן הזכויות, שמגיעים להם תנאים הוגנים, ואני קוראת מכאן להפסיק להתייחס אל עובדי הקבלן כאל מוצר שניתן לקנות את השירות שלו, לבחור את האיכות שלו ולזרוק אותו כשנמאס. אני חושבת שהגיע הזמן, תודה. למגר את התופעה, עוד שנייה, אדוני. מדובר בבני-אדם, רגשות, מחשבות ומשפחות שצריך לפרנס. עובדי הקבלן הם קודם כול אנשים, ונפסיק להתייחס אליהם כמו אל סבון כלים.

תודה לחברת הכנסת קארין אלהרר. יעלה חבר הכנסת דב חנין. אני מקדם בברכה את תלמידי בית-הספר לחינוך מיוחד "צבר" בדימונה. ברוכים הבאים למשכן הכנסת. חבר הכנסת דב חנין, שלוש דקות לרשותך, ואחריך, חברת הכנסת שלי יחימוביץ. תודה לך, אדוני השר. אכן, כפי שאמרה חברתי, תודה לך, אדוני היושב-ראש. השר, תודה גם לך, אדוני השר. כפי שאמרה חברתי חברת הכנסת אלהרר, המקרה האחרון משקף מצב רוחבי בעייתי שקיים אצלנו. עובדי קבלן, שאולי נכון יותר לקרוא להם, למרבה הצער, עבדי קבלן, הם אותם עובדים שעובדים ללא תנאים, ללא זכויות, בדרך כלל בשכר פחוּת. זו מחלת מגפה, מחלת מדינה בישראל, דרך מאוד נוחה ויעילה להתחמק מזכויותיהם של עובדים, מהחובה לעמוד בתנאים, בזכויות ובשכר של עובדים, ובמיוחד פוגעת וכואבת העובדה שחלק ניכר מעובדי הקבלן עובדים במערכת הציבורית. אדוני השר, התחומים שבהם עובדים היום עובדי קבלן, אדוני השר להגנת הסביבה, ברכות לכניסתך לתפקיד, תודה רבה, אדוני.

שכל מה שאתה אומר אני מסכים.

אבל בכל זאת, אני מקווה לשמוע מפיך בשורות היום בתשובתך לנו כאן. אנחנו מדברים על עובדי קבלן בתחומים שונים של המשק, וגם במערכת הציבורית, אנחנו מדברים על עובדות סוציאליות, הן נמצאות במשרד הרווחה, אנחנו מדברים על מורי קבלן, הם נמצאים במשרד החינוך, אנחנו מדברים על אחיות בריאות הציבור, יושבת מולי חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, שמלווה את הנושא הזה לאורך שנים רבות, הנמצאות במשרד הבריאות. יש מכנה משותף לכל סוגי העובדים השונים האלה: כולם עובדים במתכונת העסקה נצלנית, לא ראויה, לא צודקת, ובכל המקרים האלה, אדוני השר, נגרם לנו, לציבור הישראלי,

את הדוגמה של אחיות בריאות התלמיד. זו מערכת שמהרגע שהיא הופרטה לחברות פרטיות, לא רק שהשירותים לילדים נפגעו, לא רק שרמת הבריאות המונעת במדינת ישראל צומצמה, אלא בסופו של דבר זה גם עולה יותר כסף. התקציב של השירות לבריאות התלמיד נסק מ-50 מיליון שקלים בשנת 2007 לכ-100 מיליון שקלים בשנת 2013, ובמקביל, מספר האחיות צלל משיעור של אחות אחת ל-2,000 תלמידים לאחות אחת ל-5,000 תלמידים. אגב, אלה נתונים רשמיים של מסקנות הוועדה לבחינת בריאות התלמיד שמונתה על-ידי השרה גרמן. מה אנחנו רואים? פחות שירות, פחות בריאות לילדים, יותר עלויות למדינה. כמובן, יש קופונים בדרך של כל מיני חברות כוח-אדם, שגוזרות ונהנות מכולנו. אדוני השר, אני חושב שהנושא הזה מחייב לא רק את הטיפול הפרטני של כל שר בחצרו, שר הבריאות בתחום הבריאות, שר החינוך בתחום החינוך וכדומה. הגיע הזמן לבשורה יותר רוחבית. אני מאוד שמחתי לשמוע על פגישה שקיים השר כחלון עם יושב-ראש ההסתדרות, משפט אחרון. ובה דובר על הצורך להיאבק בתופעה ולצמצם את התופעה של עובדי או עבדי קבלן בשירות הציבורי. הגיע הזמן לאמירה ברורה ונחרצת, ואני מקווה שאתה תוכל לומר אותה, שאנחנו נבער את התופעה הזו מהשירות הציבורי, שעובדי השירות הציבורי יהיו עובדי השירות הציבורי, לא עוד עובדי קבלן. לא עוד עבדי קבלן בתוך המערכת הציבורית שלנו.

תודה לחבר הכנסת דב חנין. תעלה חברת הכנסת שלי יחימוביץ, ואחריה, חבר הכנסת עיסאווי פריג'. שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני ממש מייחלת ומתפללת ליום שבו נחדל מלעלות לכאן על הדוכן ולעמול בכל כוחנו על חוקים כמו חוק אחריות מזמין השירות, שאתה, חברי חבר הכנסת חנין, וחברי כנסת נוספים היינו שותפים לו שוב ושוב ושוב ולא הצלחנו להעביר אותו. ואני מייחלת ליום שבו יבואו שר כלכלה ושר אוצר ושר רווחה, ויאמרו את הדברים בלי כחל ושרק, וההתחייבות שלהם גם תמומש ולא תסתיים רגע אחרי אותה אמירה שנדה לגורלם של עובדי הקבלן המסכנים. אני חייבת לומר שאני תחת רשמי יום אתמול, אחרי ששר האוצר משה כחלון שיש לי הערכה רבה אליו, הודיע במפתיע שהוא לא יוכל כלל לטפל בענייני מונופול הגז. אני מאוכזבת מההודעה הזאת, מאוכזבת מהעיתוי שלה. היא הייתה צריכה לקרות, אבל היא הייתה צריכה לקרות לפני הבחירות ולא אחריהן. והעיתוי הזה מעורר בי דאגה שמא גם ההכרזות החברתיות האחרות סופן יהיה בתהום הנשייה ולא בתחום הביצוע. וכבר אמרתי שאם יהיו הצעות שהן חברתיות וטובות לעם בישראל, אנחנו נתמוך בהן בלי כחל ושרק ובלי קשר לזהות מי שמציע אותן, אבל אני חוששת שלא נהיה בכלל בדילמה הזאת כי אתם פשוט לא תעשו את זה. אכן, מבחן עובדי הקבלן הוא מבחן ראשון במעלה, כי נורא קל לחמול על העובדים המסכנים ולרחם עליהם ולהגיד שחייבים לעזור להם ולהגיד שהם שקופים. הם באמת באמת שקופים, הם באמת שקופים, הם יכולים למות ואף אחד לא ידע שהם מתו כי מישהו אחר יבוא במקומם, כי הם חלק מחבילת עבודה, חלק ממכרז, הם יכולים ללדת והם יכולים לחלות והם יכולים לעשות המון דברים שאדם רגיל עושה, וכשהוא במקום עבודה שמכירים בקיומו כאדם, מקום העבודה והמעסיק שלו יודע שזה קרה לו, וכאן זה לא ייוודע לעולם כי מישהו אחר יבוא במקום ואיש לא ידע את שמם לעולם. השקיפות שאתה, אדוני שר הכלכלה אריה דרעי, דיברת עליה במהלך קמפיין הבחירות, שם שם שם השקופים. הם מול העיניים שלנו, הם חלק מעולם העבודה שלנו, הם מנקים את השירותים שלנו, הם עושים לפעמים עבודה שהיא ממש כתף אל כתף מורים, עובדים סוציאליים, ואנחנו לא יודעים מי הם. יכול להיות שבקרן קרב, שעובדים שם אנשי חינוך מהמעלה הראשונה, יוחלף הזכיין במכרז, ו-4,000 עובדים ייעלמו כלא היו. לא נזכור, לא נודע כי באו אל קרבנו. זה עוול שהוא עוול מוסרי והוא עוול מבני, כיוון שעובדים עניים בסופו של דבר גם לא פוגעים בעצמם אבל מביאים לכך שהמשק לעולם לא ישתקם. אדם עני קונה פחות. תוסיף לאדם עני ביטחון תעסוקתי, תודה. ועוד תוספת שכר, ואת כל זה הוא יזרים בחזרה למשק. לכן באמת, למרות המהלומה של אתמול, אני מרשה לעצמי עדיין להיות אופטימית במקומות מסוימים, לא במקום המדיני, לא במקום של ההגנה על הדמוקרטיה, אבל כן במקום החברתי, ובאמת אני חושבת שאם אנחנו נהפוך את העבדים האלה, נטולי השם והשקופים, לאנשים עם ביטחון תעסוקתי, גם אם בשכר מינימום, ונכיר בקיומם ונעשה מהלכים לקליטתם כשווים בעולם העבודה, ונביא לכך פתרון, כי אז באמת, אדוני השר, כאילו הצלת עולם מלא. תודה רבה. תודה לחברת הכנסת שלי יחימוביץ. יעלה חבר הכנסת עיסאווי פריג', ואחרון המציעים, חבר הכנסת ישראל אייכלר. שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, חברי, אדוני השר, והשר גבאי, חברים, למען האמת, אין חדש תחת השמש. הרי הנושא הזה, אנחנו מדברים עליו ודיברו עליו לפני שנים. אבל לקרוא את הכתבה הזו, מה שהקריאה חברתי חברת הכנסת אלהרר, ואני מתאר לעצמי שכבוד השר ראה את זה, שבסוף, עובד שלא ינהג לפי הכללים, נתייחס אליו בהתאם. הרי הכי קל, ה"טיקט" החברתי שכבוד השר מכלוף דרעי ושר האוצר הבטיח ועלה עליו, הכי קל להגיד את זה. הכי קל. חברי אילן גילאון הציע מע"מ על הבטחות, וגם גובה המע"מ ייבדק בסוף. זה מעניין, מע"מ על הבטחות. וזה, עובדי הקבלן, שאתם, ה"טיקט" החברתי שהתגאיתם בו, הנה עכשיו מונח לפניכם. כשאני קורא את זה אני שואל את עצמי אלף שאלות, ומגיע למסקנה שהדג מסריח מהראש. הדג מסריח מהראש. הכול מתחיל מאגף התקציבים. ברגע שאני רואה במגזר הציבורי 400,000 עובדים, ש-40% מהם עובדי קבלן, אז "קו-אופ" מי עשה את המעשה הזה? "חצי חינם". "חצי חינם".

"חצי חינם", יש לו בעל-בית שעושה את הדברים, למה שהוא לא יעשה? לפני שנה הפריטו את רשות השידור רק בטענה, איך לקצץ שכר ולפטר עובדים ולנסות לגבש עובדי קבלן מסביב. אם משם המחלה והמגפה מתחילות, אז מה אני אגיד? מה אני אגיד? עכשיו אני אחזור לעניין מזווית אחרת, מחר אשתמש, מה לעשות, אני עובד, קבוצה מוחלשת: אתיופי, רוסי, ערבי, קבוצה שרוצה לעבוד, עובד יוצא לעשות פיפי, מה יעשה? נכניס לו בתוך השירותים איזה אלמנט עשייה? תרומה? אין להם גבול, אין גבול לחזירות. בשביל שלוש-ארבע דקות "ננהג בך בהתאם"? מה אתה מאיים על העובד? מה זה "בהתאם"? מה זה "בהתאם"? בושה וחרפה. ואתם, אדוני השר, וכל השרים שמתגאים שהם שרים חברתיים, זה זמן המבחן שלכם. אומנם היו, וראינו את התוצאות. עכשיו אתם נמצאים בפרונט. צריך לשמוע אתכם בזה.

אנחנו יכולים לצעוק יום ולילה על זה, אבל אתם הכתובת. תודה, אדוני. תודה לחבר הכנסת עיסאווי פריג'. יעלה אחרון הדוברים, חבר הכנסת ישראל אייכלר, ואחריו, תשובת השר. אדוני היושב-ראש, כבוד השר, כבוד השרים, חברי הכנסת, אתמול ניגש אלי, אדוני השר, אני מתכבד בהקשבתך,

ניגש אלי אחד מחברי הכנסת והציע לי שאחתום על הצעת חוק שמערכת החינוך, אסור לה להעסיק מורים עובדי קבלן, כולם שיהיו במערכת. אמרתי לו: זה מאוד הגיוני, אבל מה לעשות שיש ציבורים שלמים שאין להם שום סיכוי להשתלב במערכת, ואם לא תהיה אפשרות להעסיק עובדי קבלן, הם פשוט לא יהיו מורות ומורים. במקום זאת עדיף לעשות חוק שעובד בחברת קבלן יקבל את אותם תנאים ואת אותו שכר כמו עובד במערכת. זה אולי יותר קל. אותו ויכוח היה לי עם אנשים סוציאליסטים, בהם חברי דב חנין, שרצו לבטל את השר"פ בבתי-חולים, כי ההנחה היא ששר"פ, אנשים עשירים יכולים להרשות לעצמם שר"פ והמוני העם מחכים ברפואה הציבורית. אני שאלתי אותו ואני שואל אתכם: כשישכב בבית-חולים אדם ערבי, חרדי, עני, זקן, קשיש, ויהיו שם חולים שהם חברים, מכרים, שמכירים את הרופאים ברפואה הציבורית, אל מי ייגש הרופא? אל מי תיגש האחות קודם? הדרך היחידה של אותם עניים ומיעוטים להגיע לטיפול רפואי ראוי זה דרך השר"פ. אותו דבר בעניין עובדי קבלן. הגיע הזמן להבין שהמערכות הן כל כך מושחתות, כל כך רקובות, כל כך חלודות, שאין סיכוי לאדם, אם תיקח את משרדי הממשלה והעיריות, רובן ככולן, ותבדוק אחד-אחד את העובדים, אין אחד שלא נכנס עם מישהו שקשור למישהו שחבר של מישהו שמשפחה של מישהו, שכל הרופאים ילכו לשר"פ, וכל האנשים ה"זרים", שהם מזרחים,

המזרחים כבר השתלבו, הם כבר בעצמם יודעים להדיר את העניים ביותר, והעשירים יותר יכולים להיות חברים של העשירים האחרים, יש ציבורים שלמים וגדולים, לאו דווקא חרדים, אבל בראשם החרדים, שאין להם סיכוי לקבל שום משרה.

כבוד שר הכלכלה, משהו שעומד עכשיו לפתחך: יש עוול מזעזע במדינה הזאת, שזה לא חוק, שקבעה את זה נציבות שירות המדינה, שכמעט בכל תפקיד הם דורשים תארים אקדמיים: תואר ראשון, תואר שני ותואר שלישי, שלא רלוונטי לתפקיד. זה נועד אך ורק להדיר ציבורים שלמים שאינם באליטות השלטוניות. פשוט הגילדה השלטונית מבטיחה לעצמה, זה מתחיל בבית-המשפט העליון, ששם כבר כולם יודעים שרק מי שהוא חבר מביא חבר מאזור רחביה והאוניברסיטה העברית יכול להתקבל, אבל זה מסתיים בכל משרדי הממשלה וכל העיריות וכל המפעלים. את זה צריך להסיר, את הגזירה הזאת צריך לבטל. אדם צריך להביא תואר אקדמי או תואר מקצועי רק למקצוע שהוא רוצה למלא. כל תואר אחר לא רלוונטי להעסקתו.

ועוד משפט, אדוני היושב-ראש, שהוא חשוב מאוד: בשעה זאת, שאנחנו יושבים פה, יש ילדים באשדוד שלא הולכים לבית-ספר, כי העירייה החליטה שאי-אפשר להכניס אותם לבית-ספר, כי הם לומדים בקרוונים לא מוגנים: "בית יוסף", "נווה חנה", סמינר ויז'ניץ, "דעת מישרים", תיכון "בית יעקב", "חזון מאיר", "עוז והדר",

"אורות מרגלית", "שערי ציון", "אור מלכה" אלפי ילדים אין להם יכולת ללכת לבית-ספר כי אין להם כיתות מוגנות. אני כבר לפני ארבע שנים דיברתי עם השר מתן וילנאי, והוא כבר נתן הוראה לבנות בדרום כיתות,

מוגנות, ועד היום הדבר לא נעשה. גם זה עומד לממשלה הזאת, לשר החינוך החדש, לסגן שר החינוך: להבטיח שכל ילד בישראל תהיה לו כיתה מוגנת לא פחות מלאחרים, בעיקר בדרום.

תודה לחבר הכנסת ישראל אייכלר. ישיב על כל ההצעות לסדר שר הכלכלה, הנגב והגליל, השר אריה מכלוף דרעי. אדוני היושב-ראש, חברי השרים, חברי וחברות הכנסת המציעים,

אבל אני אומר לכם: יישר כוח. אומנם זה נותן תעסוקה לבוא לכאן שעות, אבל אני חושב שאתם חייבות,

להמשיך להתעסק בנושא הזה, גם אם זה מייאש לפעמים, ולא מקבלים את התשובות הנכונות, וגם עדיין זה לפעמים מטריד עוד פעם ועוד פעם, אין ברירה אחרת, רק הצפה שלכם של הנושא הזה תביא את זה לפתרון. אני אומר את זה מראש, אנחנו צריכים את העזרה שלכם בעניין. אבל אתה איש הביצוע. דקה. אני צריך את העזרה.

כיוון שלא כולם מסכימים למה שאני אומר, ולא כולם מוכנים גם לשלם גם את המחיר הזה. זאת האמת לאמיתה. יש פה מאבק חברתי, כלכלי, והמבט של זה.

אם ניקח את הנושא של שכר מינימום, זה לא דבר פשוט. אני מתכוון כבר בזמן הקרוב מאוד להניח על שולחן הכנסת הצעת חוק להעלות את שכר המינימום לדרגה שהגיעו עליה להסכמה עם ההסתדרות, ל-28, ל-5,300 שקל, וזה שלב שני. בעזרת השם יותר מאוחר נגיע בסוף ל-30 שקל לשעה כפי שהתחייבנו. זה לא מאבק פשוט, זה מאבק קשה, צריך להשתמש בזה גם לפעמים בכוח פוליטי. זה בסדר גמור. אבל בנושא עובדי הקבלן אני רוצה לספר לכם גם: המשרד שלי מופקד יותר על ביצוע של רישוי חברות הקבלן, לדאוג לכל הפחות שהחברות, כבר עם התופעה ההמונית הזאת, שזה יהיה הגיוני, לדאוג. אבל זאת לא המלחמה, המאבק האמיתי הוא שהתופעה הזאת לא, אי-אפשר לבער את זה, לפעמים זה גם כלי חברתי, זה גם כלי עסקי, אבל להגיע למצב הזה שחלק גדול משירות המדינה ומהמגזר הציבורי הוא על-ידי חברות קבלן, זה דבר שאסור להשלים אתו בשום אופן. זה לא בתחום הסמכות שלי, אבל אני מתכונן, כשותף בקואליציה, ואני יודע את גודל האחריות שעל כתפינו, אנחנו לא נרפה מזה. מי אחראי לזה? זה האוצר. האוצר והממשלה, כיוון שזה הרבה מאוד כסף, ואנחנו, אני מאוד מקווה, מהדיונים שקיימנו שבוע שעבר, היה אצלי גם מזכ"ל ההסתדרות, ואחר כך גם פגישה עם השר כחלון, אני מאוד מקווה שהסיכום שסיכמנו, שבתוך חודש, בעזרת השם, בתוך חודש נביא הסכם בנושא של עובדי הקבלן, איך מצמצמים, בעיקר בנושא של עובדים של כתף אל כתף, עובדים שעובדים במשרות אמיתיות, כמו שאת הבאת דוגמה: קרן קרב, עובדות סוציאליות ואחרים, שהם עושים את כל, הם ממש כעובדים ממשלתיים לגמרי, אבל אין להם אבא ואין להם אימא, הם קשורים לחוזה שמחר בבוקר אפשר לגמור אתו ולהיעלם בכלל. אני מאוד מקווה שאכן השר כחלון, אני מאוד מקווה ומאמין שהוא ילך אתנו בעניין הזה, ואנחנו, בעזרת השם, לא יודע אם נפתור את הבעיה אבל נתקדם לקראת מיגור התופעה ההמונית הזו. זה לגבי הנושא של עובדי קבלן בכלל. הנושאים האחרים, של הזכויות של אלה שכבר נמצאים בחברות הקבלן, אני חייב לומר לכם שדווקא בזה המשרד שלי, המשרד שאני מופקד עליו, עושה עבודה גדולה מאוד בנושא של הרישוי ושל הפיקוח בעיקר, על חברות הקבלן, כדי לבצע את החוק הזה, שאם כבר הם עובדים בחברות קבלן, אכן הם יקבלו את מלוא התנאים ואת מלוא הזכויות שלהם. היום כבר יש כ-1,150 חברות של קבלני שירות בתחומי השמירה, האבטחה והניקיון וחברות כוח-אדם שאנחנו מפקחים עליהן. אנחנו דואגים לכך שאכן כל התקשרות תהיה עם חברה שיש לה רישיון ולא עם חברות שלא מבקשות או שלא קיבלו רישיון. יש לנו עוד שורה של חוקים שאנחנו מבצעים ומפקחים. בתשע"ב, ב-2011, נכנס לתוקף חוק, אחריות להפרת חוקי עבודה, הן על מזמין השירות והן על הקבלן בתחום השמירה והאבטחה, הניקיון וההסעדה. בכל זה אנחנו מטפלים. אני חייב לומר שיש הסכמה עוד מהממשלה הקודמת, משנת 2012 הסכימה המדינה עם ההסתדרות לפעול למנוע עבודה קבלנית כתף אל כתף.

הסכימה המדינה עם ההסתדרות על תנאים משופרים לעובדים בענפי השמירה והניקיון, שיחולו על כל המגזר הציבורי, בחוק העסקת עובדים מ-2013. התנאים המשופרים הללו הוחלו גם על כלל העובדים בענפים האמורים, גם על אלה שמועסקים במגזר הפרטי, בצווי הרחבה שפרסם המשרד ב-2014, אשר הרחיבו את ההסכמים הקיבוציים שנחתמו בין המעסיקים הפרטיים ובין הסתדרות העובדים הכללית החדשה. יש לציין לגבי הנושא הספציפי שאתם העליתם, חברי הכנסת, כי עובדי רשתות השיווק נהנים מצו הרחבה להסכם קיבוצי כללי בענף, אשר מקנה להם זכויות מעבר לזכויות המינימום, לרבות פנסיה, קרן השתלמות וכיוצא בזה. משרד הכלכלה, שאמון על שמירת זכויות העובדים, ובכללם עובדי הקבלן, פועל להבטחת זכויותיהם של עובדים אלו גם באמצעות אכיפה יזומה וטיפול בתלונות. במהלך שנת 2014 מינהל ההסדרה והאכיפה שבמשרד הכלכלה הוציא 486 התראות מינהליות והטיל 43 עיצומים כספיים בסך של 2 מיליון ו-550,000 שקל על חברות קבלן בתחומי האבטחה, השמירה והניקיון. באשר לתיאור המקרה בסניף של רשת "חצי חינם", אני חייב לומר לחברי הכנסת שלמרות פרסום הכתבה בעיתון טרם התקבלה תלונה בקשר לסוגיה זו במינהל הסדרה ואכיפה, ומהשאילתה לא ניתן לקבוע אם יש במקרה הזה הפרה של חוק שעות עבודה ומנוחה, כיוון שהפרטים לא הובאו לידיעתנו.

כי אני חוקקתי את חוק הזכות ליציאה לשירותים, שמחייב מעסיק לאפשר לעובד שלו לצאת לשירותים ולא לנכות משכרו, מה שקרה בעבר, וכתופעה המונית. לכן זו עבירה על החוק. בסדר. לא קיבלנו תלונה. אני מאמין שבנושא שעלה, אני ביקשתי מעובדי לשכתי שידברו עם הבעלים, זכי שלום. הם שוחחו אתו היום. הוא טוען שכל תופעה חריגה או כל דבר שהיה, יתוקן. הוא חושב שלגבי הבקשה להתלבש לפני זמן העבודה,

לטענתו, בבתי-חולים ומקומות אחרים. לא משנה, אם היא קיימת זה לא אומר שזה נכון.

לגבי השלב השני, של להחתים את הכרטיס לפני שאתה, אין כזה דבר, הוא טוען.

אני אומר, אני מציע את הנושא, אנחנו נטפל בעניין. מה הבשורה של כבוד השר? שאנחנו הולכים להתמודד, לא לדאוג רק לזכויות של עובדי הקבלן, אלא אנחנו הולכים להיאבק, בממשלה ובתקציב, לצמצם את תופעת עובדי הקבלן. זו הדרך היחידה. כמה שאפשר יותר להכניס למגזר הציבורי, ולהכניס אותם לעבודות קבועות, זו המשימה שלנו. אז הם יקבלו את מלוא הזכויות. כל עוד זה לא נעשה,

כמשרד הכלכלה, ניאבק ונמשיך באכיפה, שלכל הפחות יקבלו את הזכויות שלהם. כל תלונה שאתם תביאו או שתגיע למשרד שלנו, תטופל. ולכן אני מציע שהנושא הזה ירד לוועדת העבודה והרווחה של הכנסת, ושם נעקוב אחרי הדברים הללו. תודה לשר הכלכלה, הנגב והגליל, השר אריה מכלוף דרעי. רבותי, לא, הוא לא צריך להישאר על הפודיום. דעה נוספת, חברת הכנסת תמר זנדברג, ואחריה, דעה נוספת של חבר הכנסת מיקי רוזנטל. מייד אחר כך תתקיים הצבעה על העברת הנושא לוועדת העבודה והרווחה, אם זה יוסכם על כל הדוברים. תודה, אדוני היושב-ראש. אני רוצה בהקשר הזה להביא בפניכם מקרה ששמעתי היום. הרשת, ובעקבות זאת גם הכנסת, בהצעה הזאת

סערה בעקבות המקרה של השלט שצולם שמבקש מהעובדים להתלבש לפני החתמת הכרטיס, כלומר שהרגע הזה של לבישת המדים, רחמנא ליצלן, לא ייחשב במניין שעות זמן המשמרת. אני רוצה להביא בפניכם עוד מקרה כזה שהובא בפני היום, של עובד ברשת גדולה בעיר גדולה ומרכזית בארץ, שבחנות עצמה, שבה הוא עובד, אין שירותים, יש שירותים מחוץ לחנות, בקניון שבו ממוקמת החנות, והשירותים האלה עולים כסף, שקל. שקל עבור כניסה לשירותים כשאת או אתה, או אחד מאתנו, בא כאורח או אורחת לעשות קניות בקניון, זה לא כל כך נורא, אבל כשאתה עובד או עובדת, התשלום עבור הזכות ללכת לשירותים,

זה לא רק שההליכה לשירותים מנוכה מהמשכורת או לא נחשבת בזמן, אלא אתה עוד צריך לשלם עליה. וכאשר אותו עובד הביא את העניין בפני ההנהלה, נאמר לו שהחוק בישראל מחייב את מקום העבודה לספק שירותים, אבל לא מחייב לעשות את זה בחינם.

אז אני רוצה לנצל את הבמה הזו כדי, א. להודיע שאני מתכוונת לתקן את החוק הזה. מי חשב שנצטרך תיקון חקיקה על מנת להבטיח את הזכות ללכת לשירותים?

לציין, עד לאן הגענו, שמקרה כזה צריך לקרות בישראל.

תודה לחברת הכנסת תמר זנדברג. חבר הכנסת מיקי רוזנטל, דעה נוספת, עמדה נוספת. תודה רבה. אדוני השר דרעי, ברשותך, יש לי בקשה. אני מבין, קודם כול אני מאוד שמח על עמדתך שיש לצמצם את נושא עובדי הקבלן, ואני יודע שמשרדך באמת מנסה לעשות דברים בסוגיה. אבל יש דרך שהיא כן בסמכותך, וביכולתך להשפיע על התחום, והיא נושא השקיפות של החלטות המשרד כשמצא עבריינים. חברות קבלן שנמצאו עוברות עבירות, על-ידי המשרד, התוצאה הזאת והמסקנות לא מתפרסמות לציבור. לדעתי, אם אדוני יאמץ את הרעיון שההחלטות האלה הן החלטות שיפוטיות של המדינה, חברה שנמצאה מפרה זכויות של עובדי קבלן, הדבר צריך להיות מפורסם לציבור, וזה עוד כלי הרתעה שיצמצם את ההפרה של הזכויות. אני אשמח אם אדוני יאמץ את הרעיון הזה. תודה לחבר הכנסת מיקי רוזנטל.

השר הציע שהנושא יועבר לוועדת העבודה והרווחה. אני מבין שגם המציעים מסכימים לכך?

אנחנו מצביעים על העברת הנושא של עובדי הקבלן ותנאי העסקתם לוועדת העבודה והרווחה. רבותי, מי בעד? מי נגד?

30 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים.

רבותי, הנושא יועבר לוועדת העבודה והרווחה להמשך טיפול.

אנחנו ממשיכים בסדר-היום, הצעות לסדר-היום בנושא: ביטול קריטריון מיצוי כושר ההשתכרות כתנאי לסבסוד מעונות-יום, מס' 169 ו-174. ראשון הדוברים, חבר הכנסת שרון גל, ולאחריו, חבר הכנסת מיקי לוי. שלוש דקות לרשותך.

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, הרב שלמה אבינר נשאל על-ידי הורים לבן שהתלבטו לאיזה מוסד חינוכי על-יסודי לשלוח אותו, אם נכון וצודק להביא בחשבון את הבטחת פרנסתו ורווחתו הכלכלית.

כותבים ההורים, "שאין מנוס מלשים את הקמח לפני התורה". משיב להם הרב: "בוודאי, אם אין קמח אין תורה". הוא מוסיף כביאור הרב דרעי, תשמע: "לכן כתבו רבותינו שחייב אדם ללמד את בנו אומנות, כל זאת כדי שלא ייווצר מצב שבו לא יהיה מסוגל לפרנס עצמו וייפול כנטל על החברה". אני מבקש להביא לפניכם כמה ציטוטים מהעולם שאתם חיים אותו יום-יום, לא טיעונים כלכליים, לזה נשאיר קצת מקום בסוף, אבל העיקרון כאן הוא חשוב. והנה ציטוט ראשון: הנהנה מיגיעו, יותר מירא שמים, מסכת ברכות ח', א'. וציטוט שני: יגיע כפיים כי תאכל, אשריך וטוב לך. יגיע כפיך. ציטוט שלישי: "כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלה וגוררת,

יפה.

אתם יודעים הכול. הרב אבינר גם מבאר את כל אלה, הוא אומר: כיוון שאין לו לאדם במה להחיות את נפשו, הוא עלול להשיג מחייתו בדרכים לא ישרות, וזו פגיעה בתורה עצמה. מילים חזקות ופירוש לא מסובך. אף אחד לא המציא את זה. אני במכוון עוד לא אמרתי מילה בתחום הכלכלי-חברתי, אבל כולם יודעים שההחלטה 149 של הממשלה הקודמת, שהתקבלה רק לפני שנתיים, שנתיים היא החלטה שעשתה מהפכה אמיתית, צודקת, בריאה, שהיטיבה עם האנשים. ואני לא אומר את זה, הרב דרעי, ואחרים, הרב גפני, לא, אתה איש רציני, אתה אומר מהפכה, אנחנו מחפשים את המהפכה.

כמי שהוא נגד לימודי התורה, אפילו אחד לא. חבר הכנסת גפני, חבר הכנסת גפני. זה לא מיצוי כושר השתכרות,

אימהות עובדות, להפך, בעיני זה אחד מעמודי התווך של קיומנו בכל הדורות. חבר הכנסת גפני.

ואם הרב אבינר הוא לא בר-סמכא, הרב גפני חברי וחברי הכנסת החרדים, בואו נעמיק עוד קצת במקורות ונלך אחורה, שהרי רבותינו כתבו שאין סתירה בין לימוד תורה לעבודה,

יכול להיות שהרב דרעי ינהג כך, ולא יכול להיות שהרב גפני ינהג כך ולא יכול להיות שהרב פרוש ינהג כך. תודה.

בעצמכם לדרוש לשנות את ההסכמים הקואליציוניים האלה ולהוציא את זה החוצה. וגם טיעונים כלכליים יש למכביר, אבל נגמר הזמן. תודה. תודה לחבר הכנסת שרון

ניסו להפעיל לחץ כדי למנוע את הדיון. לזכותו של יושב-ראש הוועדה יש להגיד כי נהג ביושרה, הצבענו והנושא הזה עבר. לעניין עצמו, אתם מנסים להחזיר את הגלגל

שקל לפח. עזבו את הכסף, השילוב במעגל העבודה מוציא ממעגל העוני, ואתם מקדשים את העוני ומניפים מחדש את הססמה: מי שמתבטל, יקבל. תודה רבה. תודה לחבר הכנסת מיקי לוי.

גם לחבר הכנסת שרון גל וגם לחבר הכנסת מיקי לוי, שר הכלכלה ופיתוח הנגב והגליל, השר אריה מכלוף דרעי. אדוני היושב-ראש, חברי וחברותי חברי הכנסת, אני משתדל להיות ענייני, ולא להיות מגדרי, ולא להתפלמס ולא להתפלסף עם אף אחד, אבל צר לי שהמציעים, שאני מכבד אותם מאוד, מערבבים כאן שני דברים. הנושא שהעליתם, העסקת חרדים, הוא נושא חשוב ביותר, ואני מאוד אשמח לקיים על זה דיון ולפרוס את כל היריעה: איפה הבעיות, איפה אתם כחברי כנסת, ואני לא רוצה לומר, אתם בממשלה הקודמת, איפה הייתם צריכים להתמודד עם אפליית חרדים במגזר הציבורי, עם אי-קבלת חרדים לעבודה בכל המגזר הפרטי ובבנקים ובמשרדי עורכי-דין. אלה נושאים שבאמת, מי שאוהב את החרדים, ואני בטוח שאתם מדברים מתוך אהבה, היה מתמודד, כדי לראות איפה אנחנו נלחמים ככנסת כדי להוריד את הסטיגמה הזאת ולהעסיק את החרדים ולשלב אותם.

זה לא יכול להיות,

סליחה, סליחה, זה לא יכול להיות?

טוב, אז אוקיי, תסגרי את העיניים ואין בעיה, בסדר? זאת ההתמודדות עם הבעיות, לצערי הרב. זאת המציאות היום במחקרים, לא שלי, של הגופים הכי מקצועיים שיכולים להיות, שיגידו לך שכל חרדי, סטודנט חרדי או בעל תואר,

ששולח את קורות החיים שלו להתקבל לעבודה, אפילו לא מוזמן לריאיון. על כל 70, 1 חלקי 70, אחוזים נוראים. אבל, אדוני,

אני אחר כך אשמע את כולם.

אני לא מסוגל להגיד חצי משפט ולשמוע עשרה משפטים. אז קודם כול אני אומר, הנושא הזה הוא חשוב מאוד, אבל אתם לקחתם עכשיו את הנושא הכי לא קשור לעניין, ואתם משתמשים בו,

לצורך, סליחה שאני אומר לכם,

ואני אגיד לכם גם למה. מה קרה בהחלטת הממשלה מלפני שנתיים? מה זה כל הסיפור של מעונות-היום? הסיפור של מעונות-היום, אני בעיקר פונה לחברות הכנסת, הסיפור של מעונות-היום הוא כלי חברתי ממדרגה ראשונה, לעזור לאישה לצאת לעבודה. זו, קודם כול, המטרה האמיתית של מעונות-היום. למה לאישה?

דקה, דקה, אני אגיד לכם עוד מטרות, אחרות. קודם כול, המטרה האמיתית של מעונות-היום, למה להם מותר לקרוא קריאת ביניים ולי אסור?

ממך. למשפחה. לא, לי צועקים כל הזמן. היושב-ראש לא שומע אותך בכלל. אדוני היושב-ראש, כבודו אתנו? כן, לגמרי. אתה רוצה עזרה? כן, אני לא מצליח לדבר. חברים, לא להפריע בבקשה לשר אריה דרעי, ובאמת, לתת לדיון להתנהל. אחר כך יש לנו גם עמדות נוספות, אז נוכל להמשיך את הדיון.

משרד הכלכלה פועל לשילוב מגוון אוכלוסיות בשוק העבודה, בהן המגזר החרדי, המגזר הערבי ומגזרים אחרים, בכלים מגוונים ורבים,

סיוע למעסיקים בקליטת עובדים ומגוון כלים נוספים, בהם גם סבסוד מעונות-יום. שילוב הגברים החרדים במעגל התעסוקה, שאתם כל כך מתעניינים בו, נובע משילוב נכון ומקיף של מגוון הכלים שהוזכרו לעיל, ויופעלו גם בשנים הקרובות, ולא מסבסוד מעונות-היום, שהוא כלי אחד מני רבים.

חבר הכנסת שרון גל וחבר הכנסת מיקי לוי,

אדם אחד מהחרדים שיצא בשנים האחרונות לשוק העבודה,

בגלל הקנס שקנסו את אשתו ב-150 שקל. תתייחסו קצת בכבוד כבוד השר, זה לא נכון. סליחה, רגע. אם אתה לא מתייחס אלי בכבוד, מה אתה רוצה? תן לי לגמור משפט. תקשיב, סליחה. כבוד השר, זה לא נכון. למה אתה אומר "לא נכון"? תקשיב. תקשיב. אבל אתה דיברת, חבר הכנסת מיקי לוי. הנתונים שהוא מביא,

תתעניינו בביטוח הלאומי,

לא, אבל הנתונים שהוא מביא, זה לא נכון. חבר הכנסת מיקי לוי,

אני התייחסתי אליך בכבוד, שמעתי אותך. אתה יכול לחלוק עלי,

הנתונים, אז בוא אגיד לך את הנתונים. דקה, עם כל הכבוד, אני מביא לך נתונים ממשלתיים,

הנה, צריך גם לדעת לקרוא נתונים. הנתונים שהקראת קודם לכן,

לכן אני אומר, תפרידו בין שני דברים.

עם שורה שלמה של החלטות אחרות, היא רצתה, בלי שום שיקול אמיתי, קודם כול, אני לא רוצה להגיד מילים קשות, המשימה הייתה לצמצם כמה שיותר, בעזרה ובסיוע של הממשלה, כדי לפגוע במגזר החרדי.

מי שחושב שאפשר להוציא את החרדים בכוח, טועה טעות מוחלטת.

הדרך להוציא את החרדים, כמו שאתה אמרת, היא לדאוג למקומות עבודה,

לדאוג ללימודים. יש הרבה דרכים, ואנחנו מתמודדים עם זה, ואנחנו נעשה את זה, אבל לא בדרך הזאת, לא בדרך של קנס על האישה העובדת.

אתה יודע מה, בוא ניקח את הציור הכי פשטני שיכול להיות: אישה חרדית שיוצאת לעבודה, הילדים שלה במעונות-יום, ובעלה רוצה לשבת ללמוד תורה. הוא אידיאולוג,

בשביל שלא תקנוס אותו,

הוא ימשיך ללמוד תורה. אז מה עשית בזה? גרמת לכך, לקנוס את אותה אישה עובדת, שצריכה להביא פרנסה לילדים שלה. היא לא יכולה, מה, אתה רוצה להכריח,

שבעלה לא ישב וילמד? איזה היגיון זה?

במקום זה תציע לאותו בעל קורסים להכשרה מקצועית, תציע לו דברים שיתאימו לו, תציע לו אולי לעבוד בשעות אחר-הצהריים והערב, שלא יפגע בלימודים שלו. יש עוד הרבה דרכים, אבל ללכת ולקנוס את אותה אישה? אני חייב לומר לכם, מה שהממשלה הזאת החליטה לפני שנתיים זה אפליה ברורה נגד החרדים. הם לא החילו את זה על המגזר הערבי או על מגזרים אחרים.

ואני מסכים אתם שלגבי האישה הערבייה, לא צריך 37 שעות שבועיות, מספיק גם משרה חלקית, העיקר להוציא את הנשים הערביות,

לעבודה. לא שאלו שם אם הבעלים עובדים, אם הבעלים לא עובדים.

היה עניין להוציא את הנשים מהמגזר הערבי לעבודה. הנשים החרדיות, שישבו בבית, שלא יעבדו, העיקר לפגוע במגזר. והנה, חבר הכנסת מיקי לוי, נפלט לו בלי כוונה: בזבזנו 45 מיליון שקל. מה מטריד אותך, 45 מיליון שקל של הסבסוד, או מטריד אותך שהחרדים יצאו לעבודה? מטריד אותי שיצאו לעבודה.

אבל אתה רואה, נפלט לך בלי כוונה: 45 מיליון שקל. זה מה שעניין אתכם, לפגוע ולפגוע. את זה אני לא אתן. אתה משנה את מה

אני אדאג ואתן את הכלים למי שרוצה לעבוד, ונעודד. אבל אני לא אתן בשום אופן שבמשרד שלי ובמשמרת שלי יפגעו, ויפלו בין אישה לאישה. תודה רבה. אני מציע להסיר את ההצעה הלא-הגונה הזאת מסדר-היום. הרב דרעי, תציע משהו חלופי. מה שאתה אומר, אתה רוצה לעשות, תגיד איך עושים.

אנחנו עוברים לעמדה נוספת. יש לנו ארבעה חברי כנסת.

חבר הכנסת איציק שמולי,

חבר הכנסת מנחס אליעזר מוזס,

חבר הכנסת משה גפני, ואחרונה, חברת הכנסת יעל גרמן.

אדוני היושב-ראש, תודה רבה, חברי חברי הכנסת, פעם הייתה מפלגה כאן, אולי לפני שאני נולדתי,

שקראו לה הדרך השלישית. אני חושב שבנושא הזה צריך להציע דרך שלישית. אנחנו לא צריכים לקום בבוקר ולחשוב שהספורט הלאומי זה לחבוט בחרדים. אבל אתם, הרב גפני והרב דרעי, צריכים לראות גם אותנו. אני רוצה להגיד לכם בנימה באמת אישית: מה שפתח את כל הדיון על מיצוי כושר השתכרות היה כשלפני שלוש שנים, קביעת הקריטריון של ותק בשנות נישואים על 100% הדירות. אני כתבתי השבוע טור דעה, ואמרתי שיש מצוקות דיור גם במגזר החרדי ואסור להתעלם מהן. אתם מתארים לעצמכם כמה אש אני חטפתי על הדבר הזה? אבל אני חושב שההגינות מחייבת לומר את זה.

הבית הזה צריך להתחיל לחשוב בצורה יותר מורכבת. אנחנו חושבים שיש מקום למיצוי כושר השתכרות, אבל אני לא חושב שדרך הדיור צריך לחנך אתכם, ולא צריך לחנך אף אחד, ולכן מותר שעל 20% מהדירות ניתן איזה מרווח פעולה לשר הרלוונטי לקבוע שבדירות האלה לא נחיל את מיצוי כושר ההשתכרות, ובא לציון גואל. אז אני מזמין גם את הצד הזה של המליאה וגם את הצד ההוא של המליאה להתחיל לחשוב בצורה קצת יותר מורכבת על העניין הזה, ולשאול את עצמנו שאלה פשוטה: מה באמת עקרוני לנו, אוקיי. ומה קצת פחות.

חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס, בבקשה. מהמיקרופון שם, לידך.

דקה. אדוני היושב-ראש, תודה, שר הכלכלה, תחת הכותרת מיצוי כושר ההשתכרות, שלדעתי צריך לקרוא לזה מיצוי כושר הרשעות, שביצעה ממשלת הזדון, שברוך השם בירכנו עליה "ברוך שפטרני מעונשו של זה"; היא ביצעה את כל הרוע בשם החינוך מחדש והשינוי התרבותי, כביכול, של הציבור החרדי. תחת ססמה זו הדירו חרדים מזכויות בדיור, כגון השתתפות בשכר-דירה, וכלה במעונות-יום, כאשר באמצע גזרו עוד 20 גזירות על הציבור החרדי, מהן 11 בלבד במשרד החינוך, שהיה תחת שיפוטכם, ובראש ובראשונה בקיצוץ בקצבאות הילדים,

לדברי הביטוח הלאומי, נוספו עוד 50,000 ילדים למעגל העוני וחרפת הרעב. תודה רבה. חבר הכנסת משה גפני, בבקשה. כן,

אדוני היושב-ראש, אני לא מבקש להתייחס לדברים של חבר הכנסת מיקי לוי אלא לחבר הכנסת שרון גל.

וזה בסדר, הייתה להם מטרה שהחרדים לא יוכלו לחיות כאן,

והם ניסו באמצעות כל מיני גזירות עם כל מיני שמות שאין להם שום רלוונטיות,

אתה לא היית בכנסת הקודמת, חבר הכנסת שרון גל: לא היה תחום מתחומי החיים של הציבור החרדי,

אידיאולוגית, לא אידאולוגית, האישה החרדית, הגבר החרדי, הילד החרדי, המשפחה החרדית, אין נושא שלא ניסו להכות בנו. חלק הצלחנו למנוע, חלק נמנע מאליו. ברוך השם, הממשלה נפלה. אין מטרה אחרת. אין מיצוי כושר השתכרות, אין מיצוי כושר השתכרות בדיון הזה. אין מיצוי כושר השתכרות. מיצוי כושר השתכרות זה דיון אחר. יש החלטה, שאני הייתי שותף לה כיושב-ראש ועדת הכספים בכנסת השמונה-עשרה, לתת סבסוד לאימהות עובדות, וסבסוד מוגדל. מנענו בזה את בג"ץ פרי, שנתן את זה רק לנשים עובדות שהן ממעמד הביניים ומעלה, ונתנו את זה לכל מי שמצבה הכלכלי קשה, כדי לעודד אישה לצאת לעבוד. באה הממשלה הקודמת, ולא לפני שנתיים, לפני שנה וחצי, והחליטה שאישה שעובדת משרה מלאה, והיא יוצאת לעבודה, והיא עושה קריירה, או שהיא סתם מפרנסת את המשפחה, לא תקבל את הסבסוד בתוך שלוש שנים, יורידו לה את זה בהדרגתיות, בתוך שלוש שנים היא לא תקבל סבסוד, כי בעלה לומד בכולל. משל למה הדבר דומה? שיגידו על אישה עובדת, יגידו לה: את לא תקבלי סבסוד, כי אנחנו צריכים את בעלך, שהוא יהיה רופא, או אנחנו צריכים שבעלך, אני לא יודע מה שיהיה. הסבסוד ניתן לאישה עובדת, הוא לא ניתן למשפחה. מעודדים נשים שהן אימהות לילדים לצאת לעבודה. היחידים שאמרו לנשים האלה: מפסיקים לעודד אתכן לצאת לעבודה, תחזרו הביתה,

הנשים החרדיות, זה אם הבעל שלך לומד בכולל. פשוט לא ייאמן. אין דבר כזה בעולם המערבי, שלוקחים ציבור מוגדר, מיעוט אומנם, אבל גדול, ומכים בו ללא רחם, ועולים פה לדוכן עם טיעונים אידיאולוגיים. מדובר בלפגוע באישה, מדובר בלפגוע באישה עובדת, מדובר בלפגוע באישה,

אם לילדים שיוצאת לעבודה, שיוצאת לעבודה. אתם תסתמו את הפה שלכם, רשעים שכמותכם. האכזריות שלכם ידועה, אתה משקר במצח נחושה. לכן אתם באופוזיציה. על כל פנים, אדוני היושב-ראש, פשוט שקרן. לא דיברתי אתך. אתה משקר, לא דיברתי אתך.

אתה בסדר גמור. חבר הכנסת, אתה השגת את המטרה. מיקי לוי. לעבודה. אדוני היושב-ראש, חבר הכנסת מיקי לוי,

לצאת לעבודה.

מפלגת שנאה, אדוני היושב-ראש, ואתם לא רוצים לצאת ולהשתתף במעגל העבודה, זה הכול. אדוני היושב-ראש, מה עשיתי,

אבל הייתה לו דקה אחת, אתה נותן לו חמש דקות, חבר הכנסת, אתה עושה איפה ואיפה, אדוני היושב-ראש. חבר הכנסת, אדוני היושב-ראש, למה הוא מפריע לי?

תמשיך, אני, אני מסיים. כשאני הייתי על הדוכן, אני מסיים.

דקה אחת, אתה נותן לו חמש דקות,

אדוני, אדוני היושב-ראש, אתה דיברת מספיק.

אני מסיים את דברי. היושב-ראש

אני לא נכנס לעניין, אבל עניתי רק לשרון גל, כי שרון גל,

הוא חבר כנסת חדש. שידע מה שהיה כאן.

התוצאה של ההחלטות האלה זה שהם שם צועקים. תודה רבה. תודה רבה.

היא, היא גם אישה. תודה. בבקשה, גברתי. כבוד היושב-ראש, ראשית אני מבקשת לקבל אותה רשות דיבור, בניכוי כל הצעקות, אם וכאשר יהיו. אם הם יצעקו. אם הם יצעקו. אם יצעקו,

שלוש דקות. אמר כבר, זה דקה, אחד,

יש לי הערכה רבה גם לציבור החרדי גם למנהיגיו. אבל באמת, אינני יכולה לתפוס ואינני יכולה להבין מדוע הם מסרבים ליצור מצב שבו הציבור שלהם,

יהיה חלק, הוא לא יהיה מודר, הוא לא יהיה עני, הוא לא יהיה שנוא. הרי הם רואים מה הם עושים בצעקות, אתם שנואים.

חבר הכנסת, שוב אתה, אתה גורם לה להמשיך בדבריה. זה בטח לא דבר שאתה רוצה בו. אבל, לא, אבל אתם מפריעים לה. גם אתה, הם רוצים להיות בעלי-הבית, בגלל הצעקות. אבל אני אצטרך להפסיק. אנא, גברתי, תסיימי. אל תפריעו, כי היא לא תסיים ככה. אל תפריע, חבר הכנסת אורי מקלב. אני מבין שהנושא מסעיר. אני מבקש להירגע.

הם רוצים להיות בעלי-הבית, אני מבקש להירגע. תודה, חבר הכנסת ביטן. אני מסתדר לא רע. תודה, אורי מקלב, חבר הכנסת מקלב. תנו בבקשה לחברת הכנסת גרמן לסיים, בעל אלכוהוליסט זה בסדר, בעל נרקומן זה בסדר, היא תקבל. אבל מי שבעלה לומד, אתם,

האלה הושמעו כבר. בדיון הושמעו. עכשיו, חבר הכנסת מקלב, אני מבקש ממך, אני מבקש מכם. אני יודע שהנושא מסעיר.

תודה.

חבר הכנסת מקלב, מספיק. תודה. בבקשה, גברתי. מטרתנו הייתה כפולה: ראשית, לשלב את הציבור החרדי, שנית, לא ליצור מצב שבעוד כמה שנים הילדים שלנו יצטרכו לשאת על גבם את כל אותה אוכלוסייה שאינה עובדת. אני רוצה לציין ולומר לכולם, ובעיקר לכם, חברי הכנסת החרדים, שבניו-יורק, בברוקלין, בכל מקום שנמצאים בו חרדים, עובדים וגם לומדים. עובדים ביום,

גם נוסעים בתחבורה ציבורית וב-Underground, גברים ונשים, עובדים ביום ולומדים בלילה, ולא קורה כלום,

לא, לא, סליחה, לא עברו שלוש דקות. אני דיברתי,

הפרוטוקול מאפשר לי,

לא, לא, דיברת הרבה יותר. ממש לא. אני לא סיימתי, אני מצטערת מאוד. אני דורשת את זכותי לדבר באותה, זכותך היא ללא ערעור,

באותה כמות שניתנה גם להם. אני רוצה לקרוא מכאן, לאחר שאני באה ואני אומרת: שקר אתם אומרים באשר לכוונתנו, אבל לאחר שאמרתי זאת, אני קוראת לכם, ואני קוראת לכם באופן אישי: בואו נשב סביב שולחן עגול, בואו תשמעו מה יש בלבנו, בואו תשמיעו מה יש בלבכם. אולי בסופו של דבר נראה שאיננו רחוקים כל כך האחד מן השני.

רק די לשקרים. תודה, תודה רבה. על-פי התקנון מותר להזכיר את שמי ומותר לי לבוא ולהגיב. הוא לא הזכיר את שמך,

באופן שאתה יכול לראות את עצמך נעלב. הוא הזכיר את שמי, אדוני.

אני אבדוק את זה תכף אצל מזכירת הכנסת, ואם כן, אז זה יהיה רק אחרי ההצבעה. בבקשה, השר.

רגע, אין רשות דיבור, לשר מותר. לא. אם אתה חושב שאתה נעלב. לא חשבתי שעלבו בך. חבר הכנסת מיקי לוי מרגיש שעלבו בו. אסור שהדיון הזה יהיה דיון של שנאה בין אחים. זה נכון תמיד. חברת הכנסת גרמן השמיעה דברים מאוד ברורים באשר להידברות ולשיח,

אלה היו הדברים האחרונים שלה, ואני שמח שהיא אמרה אותם.

אדוני היושב-ראש, שמעתי את הדיון, ובאמת חבל, זה דיון זה? תלוי גם איך מגישים את זה, סליחה, עם כל הכבוד. אפשר היה לומר את אותם דברים, גם של המציעים, בצורה אחרת. אבל אי-אפשר להשתחרר, ואני מדבר אל חברת הכנסת גרמן, שאני מאוד מכבד אותה, אמרתי דברי תורה. חבר הכנסת גל, בבקשה. אנחנו, במשך שנתיים, כשישבנו באופוזיציה, כל בקשותינו, לצערי הרב: אל תגזרו גזירות, כוונתכם טובה, אני לא מייחס כוונות שליליות לאף אחד כל עוד לא הוכח, אבל תדברו אתנו, תשבו, תכירו את הצרכים שלנו, תבינו במה אנחנו מתעסקים. אל תבואו כמומחים בלי שאתם בכלל שמעתם את הצד השני, לצערי הרב, בשיטה של "זבנג". עשרות גזירות האחת אחרי השנייה, ואחר כך היינו צריכים, לפעמים בתחנונים, לנסות לשנות, ולא הצלחנו הרבה. אז לכן, עם כל הכבוד, אני מקבל את מה שאת אומרת עכשיו,

נשב לשולחן,

טוב מאוחר מאשר אף פעם לא, ואני בעד שיח ובעד דיבור, אבל רק תבינו איך זה עבד עד היום.

אני מלמד זכות על חברי: כשאת שומעת את הזעם שלהם, זה לא איזה, סתם ליצור ויכוחים או לא. זו תחושה של שנתיים שבהן היינו כמו סיר, אף אחד לא רצה להקשיב לנו, אף אחד לא רצה לשמוע לנו. אתם עליתם כאן כל שבוע, פעם אחרי פעם, בעוד גזירה ועוד גזירה. אז אם עכשיו השתנו הנסיבות, לא משנה למה, כן? ורוצים לשבת לדבר? אני אומר: ברוך הבא, ברוכים הבאים, נשב בשמחה. אדרבה, אין לי שום עניין שבעולם. ולכן אני אומר גם לחברים המציעים: קודם כול, כבר כרצון טוב, אני מסכים, אני מבקש שזה ירד לוועדה. אל תסירו מסדר-היום. אני בעד שנדבר, אין לי שום בעיה.

אל תהפכו, תעשו לי טובה, את מעונות-היום או כלים אחרים, שהם כלים חברתיים, לעזור לאנשים או למגזרים אחרים, חלשים, תהפכו אותם לוויכוח. כיוון שההחלטה שאני קיבלתי והממשלה קיבלה, זה לא שעשינו את זה על חשבון מגזרים אחרים, זה לא שאני הפליתי מגזרים אחרים. אני רק הסרתי את האפליה מהנשים החרדיות. אבל כל הנשים האחרות, כל מי שעובדת, כל הנשים במגזר הערבי ממשיכות לקבל. זה לא בא על חשבון אף אחד אחר. לכן, אני מסכים שזה,

אני בעד להעביר לוועדה. הוא מציע, כן, כן. השר שינה את עמדתו.

אני מסכים שירד לוועדה, ואני מסכים שנשב ונדבר, ואני אמרתי גם לחברת הכנסת עליזה לביא: אני אשב עם כל ארגוני הנשים ונדבר. יש הרבה בעיות במעונות-היום, 700 מעונות חסרים, אדוני. אני יודע. אלה הבעיות האמיתיות. יש בעיות של בינוי, יש בעיות אחרות. יש בעיות של פיקוח, יש בעיות של סיכון הילדים. לפני שקיבלתם החלטה, דיברתם אתנו? תודה. חברי הכנסת, אנחנו מסיימים את הדיון ברוח טובה, חבר הכנסת גפני. דיברתם אתנו לפני שקיבלתם החלטה? חבר הכנסת גפני, עכשיו אני כועס. עכשיו אני כועס. חבר הכנסת גפני, חבר הכנסת גפני, הייתה פה רוח טובה, בהשראת השר, להביא את זה לוועדה. הוא הציע להסיר ועכשיו הוא שינה את עמדתו.

אנחנו צריכים לגשת להצבעה, והצבעה תהיה בעד ונגד דיון בוועדה.

הוועדה היא ועדת הכספים, מפני ששם היה הדיון, לא בא בחשבון, לא בא בחשבון. לא בא בחשבון.

למה? זה היה דיון בוועדת הכספים. כל כך הרבה, יש בקואליציה. הבנתי. נעביר לוועדת הכנסת והיא תחליט. חבר הכנסת מיקי לוי לא מסכים לוועדת הכספים, נכון? וגם חברת הכנסת עליזה לביא, אני מניח. אז זה יעבור לוועדת הכנסת והיא תחליט. אבל זה היה בוועדת הכספים. הם מנצלים את זה. אז תבוא לוועדת הכנסת ותבקש דיון בוועדת הכספים. אבל זו זכותה של ועדת הכנסת להחליט. אני רוצה לדעת למה מיקי לוי, תכף תהיה לו דקה להשיב לך. יש לו עוד להשיב לך מהדיון הקודם. מפני שאני חרדי, לא?

שם השוו את, חבר הכנסת גפני, היום אתה פעיל מאוד. תסתום את הפה, די, תודה. אנחנו מצביעים, זה מפני שאני חרדי, אנחנו מצביעים בעד ונגד העברת הנושא.

יהיה בעד העברה לוועדה, נגד יהיה נגד העברה לוועדה. איזו ועדה? אנחנו נחליט אחר כך. ועדת הכנסת תחליט לאיזו ועדה. כרגע זה עובר לוועדה המסדרת שקדמה לוועדת הכנסת. יש לכם עוד חמש שניות, ארבע, אחת, אפס. נסתיימה ההצבעה. ההצעה להעביר את הנושא לוועדה שתקבע ועדת הכנסת נתקבלה. 23 בעד, שניים נגד, אין נמנעים ואין נוכחים. הודעה קצרה לחבר הכנסת מיקי לוי. הודעה קצרה. הוא מרגיש פגוע.

אדוני היושב-ראש, חבר הכנסת גפני, שב בבקשה, תשב בבקשה, שב, שב, בבקשה. לא רוצה, דבר לקיר. חבר הכנסת גפני, בבקשה שב. אתה לא הסכמת שזה יהיה אצלי בוועדה, נכון?

כי אתה לא רוצה חרדים. לא רוצה אותך. די, די עם

חבל שהשר דרעי יצא. אני רוצה להגיד לו שיציאה לעבודה זו לא גזירה. שיבדוק במשרדו, היו 300 מיליון שקלים בשנה הקודמת המיועדים רק להכשרות. 300 מיליון שקל. ולימודי ליבה, חברים, זו לא גזירה, זה פשוט כדי להכשיר את התלמידים ולראות איך הם מסתדרים בעולם, כי גם לך, אדוני השר, יציאה לעבודה היא לא גזירה. ולימודי ליבה הם לא גזירה, אדוני שר הדתות. ומעונות-יום למשפחה, הם מיועדים למשפחה, הם לא מיועדים רק לאישה.

הם מיועדים למשפחה, גם זו לא גזירה. חבר הכנסת גפני, שיצא מכאן בסערה, תודה. ממשיך עם דברי הבלע ואומר, אנחנו רשעים. אנחנו רשעים. שמעתם מה הוא אמר? אנחנו רשעים. לא, אנחנו ישרי דרך. מפלגתי ואני ישרי דרך, תודה רבה.

כושר ההשתכרות עבור משכנתה, רכישת דירה,

גם היא לא גזירה.

כל מה שהביאה יש עתיד לעולם בקדנציה הקודמת היה לטובת החברה בישראל, ובוודאי ובוודאי לא גזירות.

סיימנו את הדיון בנושא ביטול קריטריון מיצוי כושר ההשתכרות כתנאי לסבסוד מעונות-יום.

מילה, לא, מה זה "נזכרתי"? התייחסו אליך. חבר הכנסת גל, אני מבקש ממך. מילה של אחדות.

היו פה דברים קשים שנאמרו כלפי חברי הכנסת מיקי לוי. זה לא המקרה שלך. שרון, באמת. אני רוצה להגיד, כל הכבוד לרב דרעי שהסכים להעביר את זה לוועדה, העביר,

תוכל לבוא לוועדה להביע את דעתך. באמת אין סיבה. חבר הכנסת גל, אני לא מאשר לך.

אנחנו העברנו את הנושא הקודם לוועדת הכנסת כי הייתה מחלוקת לגבי ועדות. אני עובר עכשיו לנושא הבא: הצעה לסדר-היום, הוזכרה כספים. איזה עוד ועדות הוזכרו? כספים, חבר הכנסת מיקי לוי, ועדת

זה מספיק כדי שהנושא יעבור לוועדה המסדרת, שביום מן הימים תוחלף לוועדת הכנסת. אני עובר לנושא הבא: הסדרת חניה ותשלום בכניסה לחופי קיסריה, הצעות מס' 176 ו-214. שני מציעים, חבר הכנסת חיים ילין, אתה הראשון,

חברת הכנסת תמר זנדברג. בבקשה. כבוד היושב-ראש, ידידי השר סילבן, זה בשבילך. לאחרונה נסגרה חלקה של חוף בקיסריה, מי שמכיר את חוף הקשתות, אחד החופים היפים שיש. זה לא החוף היחיד, דרך אגב. זאת סוגיה שקיימת כמעט בכל רצועת החוף של מדינת ישראל. בעצם אני יכול להגיד לכם באופן אישי, חוף זיקים הוא רצועת החוף של עוטף-עזה, וכל בן-אדם שם חונה ומשלם 12 שקלים. זה תג מחיר של כניסה לחוף שכולו "צבע אדום", וכל מי שמגיע לא רק שצריך לשלם עבור ה"צבע אדום" יחד עם הגלים שיש שם, אלא במקום שהמדינה תעודד את האנשים להגיע לחופים אנחנו צריכים לשלם. אבל זאת סוגיה עוד יותר כואבת, כי בעצם החוף הזה היה חוף שהיו יכולים להיכנס אליו כמעט באופן חופשי, ומהיום מתחילים לגבות. אני רוצה להקריא לכם את כל ההתניות שיש שלא מתקבלות על הדעת: א. יש לנו בעיה בכל החופים, כולל בקיסריה, שאין דרך סלולה, דרך שכל אדם וכל ילד יכולים להגיע בתחבורה ציבורית לחוף הים. בעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו מנציחים שני דברים: לא רק שמשלמים כסף, אלא רק מי שיש לו רכב פרטי יכול להגיע לחוף.

אנחנו כל הזמן מדברים על תקציבים חברתיים, אנחנו מדברים על איך אנחנו מצמצמים את הפערים. תאמינו לי, אני שמעתי במסע הבחירות הזה משמאל ומימין, תאמינו לי, מיליארדים זורמים. לא יודע לאן, אבל מיליארדים זורמים. החוף, כמו הגז, כמו האשלג, כמו המלח, כמו כל משאבי הטבע של מדינת ישראל, שייך לנו ושייך למדינה, ואין לגבות על הדברים האלה. אני חושב, כבוד השר, שהסוגיה הזאת היא לגבי כל החופים. אתה תלך לכל ראש עיר ולכל ראש מועצה, והם יגידו לך את המשפט שעכשיו אני אומר לך: קח את החוף. כשר הפנים קח אותו, תנהל אותו. אנחנו לא רוצים אותו, זה כאב ראש אדיר בשבילנו. אנחנו צריכים מימון, אין לנו מימון. זה מתמודד מול חינוך, מול רווחה. אנחנו לא מסוגלים לעשות את זה. אז מה שאני מציע, א. שקודם כול יהיה דיון בשביל לנסות לפתור את הבעיה. שיהיה דיון בוועדת הפנים של הכנסת. שרת התרבות מירי רגב הייתה בעד הנושא הזה.

הממשלה נפלה ובעצם קמנו, ואין עדיין ועדה. אני חושב שצריך לשמוע קודם כול את ראשי הרשויות, להבין מה המצוקה הכלכלית שלהם,

ולתת פתרון, שמשרד הפנים יגיד: אנחנו מבינים שזה שטח סטטוטורי של מועצות וערים, אבל אנחנו נממן ונחזיק את החופים. ברגע שיהיה דבר כזה, אני מודיע לך חגיגית, כולם ימחאו כפיים. זה לא עניין של שמאל וימין, זה לא עניין פוליטי, זה עניין של להחזיר את האמון ואת החופים לעם. זה אחד הדברים הכי חשובים, תודה רבה. ולא לעבור על החוק. כי כל מה שקרה בחוף קיסריה, אני לא אקריא לכם את הכול, זאת עבירה על החוק סעיף אחרי סעיף.

תודה רבה לחבר הכנסת ילין. עכשיו חברת הכנסת תמר זנדברג.

שר הפנים סילבן

בבקשה, שלוש דקות. אדוני היושב-ראש,

כפי שציין לפני חבר הכנסת חיים ילין, עמד על שולחנה של הכנסת ועומד על שולחננו בדעת הקהל בציבור בשנים האחרונות. נקודת המוצא שלנו כשאנחנו מדברים על גביית תשלום בכניסה לחופים, זאת גם הזדמנות לברך אותך, אדוני השר החדש להגנת הסביבה, שהנושא הזה, כמו הרבה מהנושאים שתחת אחריותך, משיק למשרד הפנים והפוך, נקודת המוצא שלנו צריכה להיות שחוף הים, ובמדינת ישראל התברכנו ברצועת חוף ארוכה, יפה, חשובה, עם הרבה מאוד ערכים חשובים של פנאי, של נופש, של שמירת טבע וגם של ערכים כלכליים אחרים, כמו אנרגיה וכו' רצועת החוף הזאת היא משאב טבע ציבורי שהגישה אליו, קודם כול, הנחת המוצא, צריכה להיות חופשית וחינמית לציבור. כי זה מעשה הטבע להתברך. גם בית-המשפט בישראל, בפסק-דין "אדם, טבע ודין" הידוע, הכיר בעיקרון הזה וקבע שהגישה לחופים בישראל צריכה להיות חופשית, פתוחה וחינמית, למעט מספר מצומצם של מקרים שקבועים ברישיון ממשרד הפנים. כיום יש באמת ספורים כאלה. אלא מאי? כמו במקרה הנוכחי, שקרה בשבועות האחרונים באזור קיסריה, במועצה האזורית חוף-הכרמל, יש כל מיני דרכים לנסות בסוג של ישראבלוף לעקוף, לא לאכוף, אלא לעקוף, את הכלל הזה. אחד מהם, הידוע שבהם אולי, זה התשלום באמצעות דמי חניה. אתה לא משלם על הכניסה לחוף, אבל אתה משלם על חניה, רק שאין דרך אחרת לגשת אל החוף אלא לעבור אותה חניה. זאת שיטה דרך הגבייה על חניה, גביית תשלום בכניסה לחוף. בית-המשפט אסר גם את זה, ובמקרה הזה נעשה ישראבלוף כפול: מתוך השטח הגדול שהותר לחניה חינמית עד לא מזמן, שטח קטן מאוד עדיין מותר לחניה חינמית, ועל השאר נגבה כסף, כאשר גם קודם הביקוש לחניה במקום עלה בהרבה על ההיצע למגיעים לחוף. בהקשר הזה אני רוצה לציין, וחובה לציין, את היעדרה של תחבורה ציבורית נגישה לחוף הזה, בטח ובטח היעדרה של תחבורה ציבורית בשבת, שזה כידוע יום הבילוי והפנאי המוביל. לכן, ציין גם קודמי שוועדת הפנים בקדנציה הקודמת, בראשות חברת הכנסת אז, היום השרה,

נתנה דעתה לנושא. אני הגשתי הצעת חוק שאוסרת לגבות תשלום בכניסה לחופים שגובתה על-ידי הוועדה. הצעת החוק נכתבה על-ידי ארגון "אדם, טבע ודין" בהמשך לבג"ץ. אני בהחלט מצפה ומקווה לשמוע ממך, אדוני השר, ותעלה בקרוב לענות על השאילתה הזו, שאתם תאמצו שינוי חקיקה בנושא הזה,

ותעמדו מאחורי העיקרון שרצועת החוף צריכה להיות פתוחה וחופשית, וכתוצאה מזה גם חינמית,

ושאנחנו לא נאפשר כל מיני אמירות כמו: הרשות המקומית צריכה לדאוג לשירותים, לחניה. זה הכול נכון. כל רשות מקומית צריכה לדאוג לשירותים, תודה רבה. גם עיריית תל-אביב צריכה לדאוג לשירותים להולכים על מדרכותיה, תודה רבה.

תודה רבה לחברת הכנסת תמר זנדברג. נעבור עכשיו לתשובתו של שר הפנים סילבן שלום. אחריו, עמדה נוספת של חבר הכנסת אורי מקלב.

ידידי. אדוני היושב-ראש, תודה, חברי הכנסת, 1. בסעיף 8 לחוק הסדרת מקומות רחצה, התשכ"ד 1964, נקבע: "לא ייגבו דמי כניסה למקום רחצה בים, בנהר או באגם אלא אם נקבע חלק סביר של אותו מקום, שהגישה אליו נוחה, לכניסה בלי תשלום ובכפוף לקבלת אישור שר הפנים". 2. החוף המדובר בתחום המועצה האזורית חוף-הכרמל הוא חוף מוכרז לרחצה הפתוח לכלל הציבור ללא גביית דמי כניסה עבור הרחצה בו. 3. לענייננו, הרשות המקומית אינה גובה דמי כניסה לחוף הים, אלא גובה כסף בגין החניה הצמודה לחוף, וזאת שלא כגביית דמי כניסה לחוף הים בהתאם לחוק הסדרת מקומות רחצה, אלא בהתאם לסמכויותיה השונות של הרשות המקומית בהסדרה ובגביית דמי חניה, דבר שלא שייך אלינו בכלל. הכול נכון.

4. עם זאת, ועל מנת להבטיח כי לא ייעשה שימוש בסמכויות לגביית דמי חניה כדי לעקוף את הוראות המחוקק ולאפשר באמצעותן להגביל את הגישה לחוף הים ולגבות תשלום בעבור פעולה כאמור, נקבע בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 4/2007, שעניינו אמות מידה לקביעת דמי כניסה למקומות רחצה, כדלהלן: "ככלל, אין מניעה לגבות דמי חניה במחיר ראוי עבור כניסה למגרש חניה הנמצא סמוך למקום רחצה והוקם על-פי כל דין, ובלבד שאין בכך כדי לחסום את הנגישות הרגלית של אותו מקום רחצה בדרך סבירה אחרת. במסגרת זו ייבדק כי אין מדובר ביישום לא נאות של אפשרות זו, בדרך שתתנה את השימוש בחוף הים בתשלום דמי חניה ותשמש הלכה למעשה כפגיעה בזכות הציבור למעבר חופשי לחוף הים וכגביית דמי כניסה שלא כדין. העמדת נגישות בדרך סבירה אחרת לעניין זה, יכול שתהיה על דרך קיום תחבורה ציבורית הנותנת מענה הולם לציבור המבקרים. במקום שבו אין תחבורה ציבורית המספקת מענה הולם לציבור המבקרים בחוף הרחצה, אפשר שתהיה על דרך הסדרת אפשרות לחניית רכב ללא תשלום במרחק הליכה סביר מן החוף".

5. בעקבות הפנייה שבענייננו, נבחנה באגף לאתרי רחצה עמידת גביית דמי החניה בהוראות סעיף 3 לעיל, ולפיהן: "העמדת נגישות בדרך סבירה אחרת לעניין זה, אפשר שתהיה על דרך הסדרת אפשרות לחניית רכב ללא תשלום במרחק הליכה סביר מן החוף". כפי שעולה מן המידע שנמסר לאגף על-ידי הרשות המקומית, הרשות המקומית הקצתה במרחק סביר מהחוף, על-פי נתוני המפה שנמסרה, שטח של 180 מקומות חניה ללא תשלום, המהווים 30% משטח החניה הכולל, ועל 350 מקומות החניה הנוספים בתשלום גובים 30 שקלים לרכב. דרך אגב, לפי הבירור שעשינו, הגבייה עדיין לא החלה. דבר נוסף, החניה במקומות בתשלום היא חינם לתושבי חוף-הכרמל ואור-עקיבא.

אלה שנהנים מהשירות הזה והם תושבי המקום, החניה היא חינם עבורם. אני חוזר: קודם כול, אי-אפשר לגבות תשלום עבור כניסה לים, 2. אפשר לגבות תשלום עבור כניסה לחניה אם יש חניה אחרת בסמוך, או אם יש תחבורה ציבורית. במקום שאין תחבורה ציבורית, אם יש חניה קרובה. במקרה הזה, 180 מטר מחוף הים יש, 30% ממקומות החניה, חינם, 3. הגבייה עדיין לא החלה, 4. גם בחניה שהיא בתשלום, החניה היא חינם לתושבי האזור, גם לתושבי מועצה אזורית חוף-הכרמל וגם לתושבי אור-עקיבא. נוסף

כפי שעולה מהמידע שנמסר לאגף על-ידי הרשות המקומית, זה מה שאמרתי עכשיו, אותם 180 מטר, נוכח האמור לעיל, היינו סוברים כי התמהיל המצוין לעיל עומד באמות המידה שנקבעו בחוזר המנכ"ל. מעבר לכך, כל נושא תשלום החניה בכלל לא נמצא בתחום שלנו, זה מול גורמים אחרים. לגבות דמי חניה או לא לגבות דמי חניה בעיר מסוימת, זה לא מול משרד הפנים. אבל מעבר לזה, אני גם מתכוון לדבר אתם ולבדוק את העניין הזה, כדי שאולי יאפשרו יותר מקומות חינם. העובדה היא, בסופו של דבר, שאין גבייה של תשלום עבור הכניסה לים, גם לגבי החניה עצמה, 30% מהחניה שנמצאת שם הם חינם. החניה עצמה כולה חינם לתושבי האזור. לתושבים שבאים מבחוץ יש, אכן, חלק שהוא בתשלום. אבל זה חוף הים, אדוני השר, זה חוף הים.

מגרשי חניה לא נמצאים בהחלטתנו, העניין של מגרשי חניה, אבל למרות זאת אנחנו עושים את הכול כדי לוודא שבעצם אין עקיפה,

קוראים לזה חניה, אבל זאת כניסה לים.

לא, אבל אני מסביר שלא.

אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, אבל אני מסביר שלא. לא גובים דמי כניסה. כל אחד יכול להיכנס חינם, 2. יש חניה, 30% ממקומות החניה הם חינם. אלו מקומות חניה, 3. כל תושבי האזור חונים חינם בכל אחד מהמקומות, ולגבי תושבים שבאים מבחוץ, הם גובים את התשלום.

שזה לא צריך להיות, אבל כל הנושא של החניה לא נמצא בכלל בתחום סמכותנו.

תודה רבה, אדוני היושב-ראש.

אין לי בעיה לקיים דיון בוועדת הפנים,

אני אשמח לקיים דיון בוועדת הפנים כדי להעלות את הנושא הזה ולנסות באמת לפתור את העניין הזה אחת ולתמיד. אין לי שום בעיה עם זה. עמדה אחרת. בסדר, רגע, מיקי לוי. אין עוד שאלה, אחריו. קודם ביקש חבר הכנסת

בסדר, תודה. אנחנו תכף נצביע. תודה רבה לאדוני השר.

אדוני היושב-ראש, בבקשה. בבקשה, ידידי. תודה רבה, אדוני היושב-ראש, מכובדי השר, דווקא אני מבקש את תשומת לבך בעניין. כן. חבר הכנסת מקלב רוצה לדבר אליך.

אם יש נישה חברתית במשרד הפנים, דווקא הנישה הזאת, לא רק בחלק הערכי, כפי שאמרו חברי חברי הכנסת, חלק של משאבי טבע, גם בחלק הערכי, משהו חברתי וצרכני, זה נושא של החופים שלנו, שאנשים באים ולא יכולים לשלם תשלום עבור כניסה לחוף. והחוק מאפשר זאת וגם קובע זאת, שצריך להיות חוף חינם, בלי שלוקחים כסף. אבל המציאות בשטח היא אחרת לגמרי. זה גם משתקף בוועדת הפנים, גם משתקף בוועדה לפניות הציבור, בכל תחילה של עונת רחצה אנחנו מקבלים פניות מטבריה בצפון, גם בכינרת וגם בחופי הים התיכון, שהמציאות היא אחרת לגמרי. יש שיתוף פעולה וניגוד אינטרסים בין המחלקה במשרד הפנים שאחראית לכך לבין הרשויות המקומיות, שזה נכנס כעוד מחולל הכנסה, ויש העלמת עין, ויש יד באמת ארוכה ומאפשרת למבחן סביר, גם אם יש 2 קילומטרים ללכת ברגל, אומרים שזה מבחן סביר, גם אם כתוב 180 מטר. במציאות יש חופים רבים שנסגרים ולא מאפשרים כניסה, רק ברכב, ועל רכב צריכים לשלם. ולרשויות המקומיות זה דבר שכדאי, כי זכיין מקבל את זה, זוכה במכרז, וזה מכניס הכנסות לרשות. ניגוד האינטרסים הזה גורם לרפיון ברגולציה של משרד הפנים, ראינו את זה בוועדות, זה השתקף בוועדות: הגנו על הרשויות במקום על האזרחים. וכאן מקומו של השר לקחת את המחלקה הזאת, שאחראית לחופים האלה, ובאמת לראות שמי שמקבל את זה, הצרכנים והתושבים מקבלים באמת גישה חופשית לחוף, ולא שהם צריכים ללכת 2 או 3 קילומטרים.

תודה רבה. חבר הכנסת מיקי לוי, בבקשה. חבר הכנסת רוזנטל, גם אתה ביקשת עמדה נוספת?

לא, מה? אבל הוא לא הגיב, הוא רק צעק מהצד. כן, בבקשה, ידידי. אדוני השר, אני מבקש לנצל את ההזדמנות הזאת, והנושא שהועבר לוועדה לדון בו, אני מבקש שתורה למשרדך, לאותו מדור או מחלקה, אינני מתמצא, שאחראי לחופים, כדי לרכז את הנושא של כלל חופי מדינת ישראל. בשבת הייתי בחוף תל-ברוך. היה קר, אנשים לא נכנסו למים, הלכתי לשתות קפה עם חברים, וגבו 30 שקל על החניה, מחיר של שתי כוסות קפה. לא נכנסו למים, אבל על החניה גבו. ולמיטב הבנתי אין שם 180 מקומות פנויים.

אז אם אפשר, מה? בתל-ברוך גם חוסמים את הכניסה לים ואין מקומות חינם. וזה במרחק כזה, הבקשה שלי מהמציעים, ברשותכם, חברי הכנסת, לא להסתפק רק בחוף של קיסריה אלא, אם כבר, לעשות איזו עבודה מקיפה על כלל חופי מדינת ישראל, כדי שמשרדך יוכל לשלוט גם במחירים וגם בהוראות המנכ"ל.

חבר הכנסת בר-לב, אתה רוצה להביע את דעתך מהמיקרופון? אני מוכן לאפשר לך. בבקשה. אני בהחלט מסכים עם חבר הכנסת מיקי לוי.

הבעיה היא כללית, כל חופי מדינת ישראל. הזכרת את חוף תל-ברוך, חוף הצוק מצפון לתל-ברוך, לפני שנה היה חינם. לפני שנים היה בתשלום, לפני שנה, בעקבות מאבק ציבורי, היה חינם, השנה שוב בתשלום. אז בהחלט בהחלט יש כאן מקום לראייה כללית, לפתור את כל נושא הגישה לחופי הים במדינת ישראל. אנחנו מדברים על משאבי ציבור, זה משאבים של כל אזרחי מדינת ישראל.

תודה רבה לחבר הכנסת בר-לב. חבר הכנסת מיקי רוזנטל, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש, אדוני השר, גם לי יש איזה ניסיון מסוים, עסקתי בנושא הזה בקריירה הקודמת שלי,

הרבה מאוד. כשהתחלנו לעסוק בזה, בכל חופי הכינרת אמרו: לא לוקחים על כניסה, לוקחים רק על חניה.

אתה יכול להגיע לחוף בכינרת בלי,

איזה מין זה הכול המצאות.

לרשות המקומית יש אכן הוצאות, של הצלה, של ניקוי החוף וכו' וכו', וצריך לדאוג לזה. אבל התוצאה היא, המדינה צריכה לומר אמירה חד-משמעית בעניין הזה: חוף הים זה בילוי עממי, ואנחנו רוצים שאנשים ייכנסו חינם או במחיר סמלי של החניה, ויש להסדיר את זה אחת ולתמיד, כי כמו שתיארו קודמי פה, השנה הם לא לוקחים, ובשנה הבאה הם כן לוקחים, ובשנה אחרי זה זה דמי חניה, ובשנה אחרי זה זה דמי כניסה. צריך לקחת את הנושא הזה.

תסדיר את זה, יירשם על שמך, רפורמה חשובה מאוד,

ובא לציון גואל. תודה רבה. בסדר, מיצינו. אז הצעתך, השר, היא לוועדת הפנים. אנחנו נצביע בעד או נגד העברה לוועדה, ועדת הפנים. יש מישהו שחולק על ועדת הפנים, חברי הכנסת זנדברג וילין? אתה מסכים לוועדת הפנים? בטח. בטח זה מצוין. בטח זה מצוין, ואנחנו ניגשים להצבעה. בעד זה לוועדת הפנים, נגד זה נגד ועדת הפנים. לא, בעד זה להעביר לוועדה.

בעד, לוועדה, כן, נגד זה לא להעביר בכלל. תודה לך. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת הפנים והגנת הסביבה נתקבלה. 14 בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים. ההצעה עברה לוועדת הפנים. הנושא הבא הוא הצעות לסדר-היום בנושא: הפגנות סוערות על תעריפי תאגיד המים אל-עין, מס' 183,

של ארבעה חברי כנסת. ראשון יהיה חבר הכנסת איציק שמולי.

אני רוצה לברך את שגריר ארצות-הברית בישראל דן שפירו, ואני רואה קבוצה של אורחים ביציע. ברוכים הבאים לכנסת ישראל. בבקשה, חבר הכנסת איציק שמולי.

לא לא, השגריר מדבר עברית, וזה בסדר.

אוקיי, הוא יתרגם. בבקשה, חבר הכנסת שמולי. אדוני היושב-ראש, תודה רבה, חברי חברי הכנסת, אדוני השגריר,Welcome, It's always good to see you here. קודם היה לנו דיון סוער מאוד על העניין של מיצוי כושר השתכרות. היה פה ויכוח מי נפגע יותר ממי בחברה הישראלית. אבל הנושא הזה, אדוני היושב-ראש, מה שמשותף לו זה שהחברה הישראלית כולה, מאז הוקמו תאגידי המים, מוצאת את עצמה נפגעת שוב ושוב ושוב, ובאלמנטים שונים. עזבו אתכם מפרשנות, תסתכלו מה קובע דוח הממ"מ של הכנסת, גוף אובייקטיבי לכל דבר ועניין, שאומר בצורה מפורשת, שחור על גבי לבן, שבעשור האחרון עלו תעריפי המים לאזרחי ישראל ביותר מ-100%. יותר מזה, הכנסות התאגידים מדי שנה, 4.5 מיליארד שקל. דיבידנדים: בשנת 2012: 55 מיליון שקל משכו הרשויות המקומיות דיבידנדים, בשנת 2013 הייתה כבר עלייה של 300% זה קפץ כבר ל-180 מיליון שקל. כל מה שקורה בתאגיד המים אל-עין, שנותן שירות לתשעה כפרים דרוזיים בצפון, הוא רק קצה הקרחון של הסיפור הכאוב של תאגידי המים במדינת ישראל, והדברים צריכים להיאמר, ולהיאמר בצורה ברורה: תאגידי המים הם לא חלק מהבעיה, הם הבעיה עצמה, והם בוודאי לא יכולים להיות חלק משום פתרון למשק המים במדינת ישראל. אתה יודע, אדוני היושב-ראש, אני פתחתי את עיתון יום שישי של "ידיעות אחרונות", וכמעט נפלתי מהכיסא, ראיתי ריאיון עם ראש רשות המים אלכס קושניר. במשך השנתיים האחרונות, אני מזכיר לכולם, הובלנו כאן מאבק עיקש נגד ניתוקי מים. מה באה רשות המים בשנתיים האחרונות ואמרה לנו? זה משק כספי סגור, חבר'ה, כי המים זה משאב במחסור. ואם לא תיתנו לנו לנתק מים, זה ייפול על כל הצרכנים. והנה אני פותח את עיתון יום שישי, ומה אני מגלה? שראש רשות המים אומר לסבר פלוצקר, בכבודו ובעצמו, שאין בעיית מים. זה לא הפתיע אותי, אבל סוף-סוף אומרים את האמת. אז אם אין בעיית מים, מה פשר התעריף הזה? איציק, זה גם לא משק סגור. האוצר לוקח את הכסף ואחרי זה,

הוא מתכוון שבגרוזיה אין בעיה, יש סיפור על ביטול, נכון,

מה שהיה בכנסת האחרונה, יותר נכון בממשלה האחרונה, ואני חושב שזה הפתרון שנצטרך ללכת אליו גם בכנסת הזאת, ובוודאי בתוך הממשלה, זה לכל הפחות החלטה על צמצום מסיבי של התאגידים. אין שום סיבה שזה לא יהיה תחת חברה ממשלתית אחת, ונעצור את כל בזבוז הכספים והמנגנונים,

רגע, מה תודה? יש לי עוד ארבע שניות. והמנגנונים המנופחים, ועוד, ועוד, ועוד. ואני חושב לגבי העניין עצמו, של ההפגנות מול אל-עין, אדוני היושב-ראש, הצעתי, ואני מקווה שזה יהיה מקובל גם על החברים שהגישו אתי את ההצעה, חמד עמאר, עבדאללה אבו מערוף ומשה גפני, להעביר את זה לדיון בוועדת הפנים, כי יש שם תלונות קשות מאוד על השירות, על התעריף, על חוסר הזמינות, ולכן, הצעתי היא זו. אני רוצה בהזדמנות הזאת גם להודות לתושבים ולמובילי המאבק, זורו עטאללה, אוסאמה ברכאת ועימאד אבו טריף.

תודה רבה לחבר הכנסת שמולי. אתה ביקשת הצעה לסדר-היום, השר יכול לעדכן אותה. אוקיי, כשנגיע להצבעה.

הדובר הבא הוא חבר הכנסת חמד עמאר.

חבר הכנסת אורי מקלב, שהחליף את חבר הכנסת משה גפני, וחבר הכנסת עבדאללה אבו מערוף. בבקשה, חבר הכנסת חמֵד עמאר. לזכותך שלוש דקות. חמַד עמאר, עמאר, קל. אתם מלמדים אותי כל הזמן דברים חדשים שאני לא יודע. חמד עמאר, בבקשה.

נחמן צריך קורס

אני מוכן. חבר הכנסת גטאס, גטאס, השתפרתי.

לפחות צלחתי את חבר הכנסת גנאים. בבקשה. אני מתקדם מישיבה לישיבה. יפה מאוד. אדוני היושב-ראש, תאפס את הזמן, שאתחיל בזמן. אני מחזיר אותך. יפה מאוד.

אני רוצה להודות, באמת, מי אמר שאין דו-קיום? תודה, תודה רבה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, קודם כול אני רוצה להודות לחברי המועצה מירכא, שמובילים את המאבק, עימאד אבו טריף ואוסאמה ברכאת. אני חושב שהם התחילו במאבק, ארגנו הפגנה גדולה מאוד בסוף השבוע, השתתפו יותר מ-500 איש, וההפגנה הייתה בצדק, כי תאגיד המים אל-עין החליט באופן עצמאי, קודם כול, לפני שאני מדבר על העלויות של המים, להעלות את היטלי המים והביוב מ-95 שקל למטר ל-167 שקל, החלטה שרירותית, העלאה של כמעט 100% בהיטלים. זה נטל שאני חושב שהתושב לא יכול לעמוד בו. אם מעלים את המחירים, לא מעלים בצורה כזאת את ההיטלים. לפני שאתחיל לדבר על מים ואתחיל לדבר על התרגילים שעושה אותו תאגיד מים, שהוא לא בודק את זה אחת לחודשיים,

זה פסיק. גם במי-הגליל, בכפר עראבה ודיר-חנא העלו מ-70 ל-140 150 שקל. אני קיבלתי על תאגיד המים אל-עין, שמעתי את הנתונים, אני לא יודע מה קורה בתאגיד מים אחר. אבל כל הנושא של תאגידי המים, הייתה החלטה בשנת 2001 להקים תאגידי מים. החוק נחקק ב-2001, וב-2006 התחילו לקיים את החוק. המטרה הייתה מטרה טובה, לחסוך במים שמתבזבזים בצנרת, כי אמרו שהרשויות המקומיות לא מתחזקות את הצנרת. המטרה הייתה טובה.

ואת זה רשות המים אומרת, שחצי מעלות המים שאנחנו משלמים עכשיו הולך לתאגידים: למשכורות מנופחות של האנשים שעובדים שם, למשרדים מאוד מאוד יפים, מינויים פוליטיים של ראש הרשות, שלא מצליח לעשות את זה במועצה ועושה את זה דרך התאגיד. זה בדיוק מה שקורה עכשיו. אתן לכם דוגמה. אני חוקקתי חוק בכנסת בשמונה-עשרה לייצוג הולם של בני העדה הדרוזית גם בחברות ממשלתיות וגם בתאגידים לפי חוק. אני לוקח דוגמה את התאגיד בשפרעם, אנחנו 16% מהתושבים בשפרעם, אין אפילו עובד דרוזי אחד בתאגיד. הם גם מפֵרים את החוק. עצם העובדה שלא מחזיקים, אני בעצמי שלחתי את החוק ליושב-ראש התאגיד וביקשתי ממנו: יש חוק במדינת ישראל, תכבד אותו. אפילו לא ענה לי, עדיין לא ענה לי. לכן מה שאני חושב, העמדה שלנו בכנסת התשע-עשרה בוועדת הפנים הייתה עמדה ברורה: לבטל את התאגידים, ואם לא הולכים לביטול תאגידים אחרי שתוקם הוועדה, לצמצם את מספר התאגידים, מ-55 תאגידים ל-15 תאגידים. אני חושב שמקומות שהחליטו שהם לא מצטרפים לתאגידים, יש 38 רשויות שאמרו: אנחנו לא רוצות להיות בתאגידים, מחירי המים אצלן יותר נמוכים, ואף אחד לא מחייב אותן להיכנס לתאגיד, אף אחד לא מחייב אותן להיכנס לתאגיד. גם עמדת שר התשתיות סילבן שלום, שנכח עכשיו כאן בכנסת והשיב על שאילתה בדיון מהיר, גם עמדתו הייתה ברורה, שהוא בעד ביטול התאגידים

לכן אני חושב שאנחנו נצטרך לקיים דיון. המחשבה שלי היא לא רק ועדת הפנים. אני חושב שנושא כזה צריך לעבור לוועדת הכספים. נשמע את השר המשיב, לאיזה ועדה הוא רוצה להעביר את זה, ונקיים דיון מעמיק בנושא הזה. אני חושב שהאזרח לא צריך לשלם חצי מתשלום המים בשביל תפקידים וג'ובים וניפוח המשכורות של האנשים שיושבים שם. תודה רבה. תודה רבה. הדובר הבא יהיה חבר הכנסת אורי מקלב, בבקשה, ידידי. אחריו, חבר הכנסת עבדאללה אבו מערוף. אחר כך נראה לגבי ההמשך.

אדוני היושב-ראש,

מכובדי השר, חברי חברי הכנסת, כחברי כנסת שמלווים את הקמת התאגידים מאז היווצרם, יש לנו אתם דיונים רבים בנושא תאגידי המים. אם זה טוב או לא טוב, יש כמה מבחני תוצאה. אם מבחן התוצאה הוא שהיום משק המים מחזיק את עצמו,

איך אמר חברי חבר הכנסת שמולי? יש להם רווחים רבים. אם זה מבחן התוצאה, הצלחנו. אבל אם מבחן התוצאה הוא המחיר שמשלם הצרכן, נכשלנו, ונכשלנו בגדול. המים נהפכו למשהו יקר מאוד בהוצאה הפרטית של כל משק-בית. אם הדבר נכון לגבי יישובים עירוניים, כפל-כפליים הדבר נכון ביישובים כפריים, במיוחד ביישובים ערביים ודרוזיים. תרבות הצריכה של האנשים האלה, של המשפחות האלה, באופן שהוא גם חקלאי, גם בית גדול, גם באות אליו הרבה נפשות שלאו דווקא תמיד גרות באותו בניין, השימוש במים הוא שימוש גדול. לבקש מהם 13 שקלים על קוב מים זה מחיר מופקע שהם לא יכולים לעמוד בו. לא זו אף זו, אלא תושבי הכפרים האלה סובלים מתשתיות לקויות שגורמות לצריכת יתר, לצריכה משותפת, לפערים גדולים בין השעון המרכזי לשעון הביתי. זה גורם למחירי מים מאוד גבוהים, לחשבונות מאוד גבוהים, ואף אחד לא נותן את הדין על זה. קם תאגיד מים, מנותק מהציבור, מנותק מהתושבים, הוא גם לא עומד לבחירה, אין לו שום קשר לעירייה, או במקרה הזה למועצה, והוא מנותק מהעם. לא אכפת לו לא השירות שהוא נותן, איך אמר אותו ראש תאגיד? יש לך תקלה במים? תיקח אינסטלטור, תשלח לי קבלה. את התלונות אתה תקבל, אני רק מספק מים. הנתק הזה שאתו עבדנו ופעלנו בעניין הזה, אולי קצת שיפרנו במגזר העירוני, אני חושב שהוא לוקה כאן במגזר הדרוזי ובמגזר הערבי, ולא בכדי אתם מעלים את זה לסדר-היום, לא בכדי יש פה מחאה של תושבים. לא יכול להיות דבר כזה, שעושים חוק אחד שיכול להתאים לכלל הציבור. לא יכול להיות תעריף מים אחד, שהוא דיפרנציאלי בצורה מסוימת. לא יכול להיות במדינה אחת, עם סביון מצד אחד, ששם השימוש לבריכות שחייה, לשעשועים, מול צריכה ביתית למשפחות גדולות, שכולם ישלמו אותו מחיר. מה עוד שהמחירים הגבוהים שם נובעים גם מאופי הצריכה, גם מאופי היישוב,

כפי שאמרנו, בגלל תשתיות ועוד דברים שהם לקויים ולא מתקדמים, ולכן מי שצריך לסבול מזה זה התאגיד. אז כשיש עירייה ויש התחשבות, משהו יותר ביתי, משהו מתחשב, משהו שהוא חי, יודעים להסתדר. שמנו מסך ברזל בין התושבים, בין הרשות לבין התאגיד: הוא לא נפגש אתם, הם לא מעניינים אותו, יש לו רק דבר אחד, המאזן, ושיהיה מאזן רווחי. זה גורם למשהו דרקוני מול התושבים, והתושבים לא יוכלו לעמוד בעניין הזה, וזה יביא בסופו של דבר למה שקורה, כשברשות המים מתלוננים על גנבות מים,

אנשים רוצים להיות ישרי דרך, רוצים לשלם, אבל מחיר סביר. הם לא יכולים לשלם מחירים שהם לא סבירים בעליל לפי כל קנה-מידה.

תודה רבה לחבר הכנסת מקלב. אחרון הדוברים יהיה חבר הכנסת עבדאללה אבו מערוף. בבקשה, ידידי. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חוק תאגידי מים וביוב הוא הפרטה של משאב הטבע החשוב ביותר במדינה, שהוא המים. זאת כמובן טעות חמורה וגסה. אסור להפקיר את משק המים בכלל. אף שהיו כוונות טובות מאחורי החוק אז, כפי שנכתב: להבטיח רמת שירות, איכות ואמינות עם מחירים סבירים לצרכן, להבטיח פיקוח של הרשויות על תעריפי המים, להבטיח פיקוח על ההתנהלות של החברות, של התאגידים שיוסדו בעניין, וגם נאמר בחוק שאחת המטרות היא השקעה במערכת המים והביוב בכלל, בהפעלת פרויקטים סוציאליים,

לטובת הצרכן. עוד נאמר בחוק, כי כדאי לשמור על שקיפות מלאה באשר לשימוש שנעשה בכספים, ברווחים. תאגיד המים יפרסם אחת לשנה בצורה בולטת וטובה את תוכניותיו לייעוד כספי הרווחים, וכן יפרסם אחת לשישה חודשים פירוט של השימוש שנעשה בכספי הרווחים בפועל. ומה אנחנו מקבלים? בפרקטיקה ובמציאות בכלל אין שום דבר מזה, והתאגידים האלה נהפכו למונופולים,

וזה מה שיש בפועל מהתאגידים האלה. וכבר דובר כאן על המחירים הפנטסטיים, האם מחיר של 8 שקלים לקוב מים לצרכן במצב הכלכלי הקשה בישראל, זה מספיק? איזה 8? 8 שקלים זה בלי חריגות.

12. אני אסביר, חבר הכנסת אוסאמה.

8 שקלים זה בלי חריגות. נותנים 7 קוב לחודשיים לבן-אדם, ובלי חריגות זה 8 שקלים. כשמגיעות החריגות זה מגיע ל-14 שקל. אז האם 7 קוב לחודשיים לאזרח ישראלי, אני מדבר על זה באופן ממש ממש פשוט, 7 קוב לאזרח, אני לא מדבר על אנשים חולים, אנשים סיעודיים והכול, האם 7 קוב מספיקים? לא יודע מי החליט על דבר כזה. והחוק ממשיך וממשיך ואף אחד לא מסתכל על זה. טוב שיש צעקה, והצעקה שהייתה ביום שבת שעבר, ההפגנה שהשתתפתי בה, הייתה הפגנה סוערת. הזעם של התושבים על תאגיד אל-עין, שמאחד תשעה כפרים, שהגיעו מים עד נפשם, והם צעקו לשמים, ואנחנו צועקים עכשיו בכנסת: אכן המצב בלתי נסבל, ובאמת יש צורך לא רק לדון בעניין, אלא לקבל החלטות, החלטות ממש החלטיות. לכן אני מציע להעביר את העניין לוועדת הפנים. בינתיים, עד אז וגם בהמשך, לפרק ולבטל את כל החוק. אומנם יש הצעה לבטל אותו בסוף 2017, אבל המצב לא מחכה עד 2017,

יש צורך לבטל את החוק, ועד שוועדת הפנים, ואני מציע שוועדת הפנים תדון בדחיפות רבה, אני מציע שיהיה פיקוח שיבדוק את כל ההתנהלות וההתנהגות של חברת אל-עין, ולהעביר בהמשך את הפיקוח ואת כל העניין של המים לרשויות המקומיות.

אני גם מודה לחברים שהצטרפו, מודה למארגנים של ההפגנות, למארגנים של המחאה הזאת, שאכן היא תצליח.

תודה לחבר הכנסת אוסאמה סעדי. זה עבדאללה אבו מערוף, אדוני. זה גם בסדר. סליחה, סליחה, עבדאללה אבו מערוף. תודה לך, תודה על ההצעה. גם חבר הכנסת שמולי ביקש קודם. חבר הכנסת אוסאמה סעדי וחברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין ביקשו להוסיף לדיון הודעה נוספת. אם יש עוד חברי כנסת, אני יכול עוד עכשיו להוסיף אותם. אם לאו, נמשיך. בבקשה, חבר הכנסת אוסאמה סעדי,

מי משיב לנו? השר איננו. אנחנו מעבירים את זה לוועדה. אדוני היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, הנושא הזה הוא מאוד חשוב ואקוטי, הייתי אומר, לאוכלוסייה בכלל ולאוכלוסייה הערבית בפרט. זה נושא שהוא ארצי, לא רק לתאגיד אל-עין באזור כפר-יאסיף, אבו-סנאן, ירכא וג'וליס. אני הייתי בכפר עראבה בסוף השבוע, והנושא הזה הוא שיחת היום בין האנשים ובין האזרחים. אנחנו מודעים לכך שתאגידי מים באו לפתור את העניין של החובות על המים שהיו רובצים, וניתוקי המים, שהיו דבר שכיח אז, שהמועצות לא הצליחו לגבות, וחוסר טיפול בתשתיות.

אבל אז לפחות האזרחים והמשפחות היו משלמים 100 שקל, 150 שקל למשפחה לחודשיים. היום משלמים מאות שקלים. משפחה רגילה, שאינה מונה יותר משלוש-ארבע נפשות, אדוני היושב-ראש, משלמת 700 שקל, 800 שקל. הדברים הגיעו עד כדי כך, אדוני היושב-ראש, שמשפחות רק מדברות על איך לשלם את חשבון המים. וזה רק לעניין התעריפים. חברי עבדאללה אבו מערוף אמר שזה מגיע ל-10 שקלים, 12 שקל, 14 שקל לקוב מים.

אנחנו מדברים היום על משאבים כמו גז טבעי ומונופול, וראינו איזו מהומה קמה על עניין הגז הטבעי, אז תארו לעצמכם שאנחנו מדברים על מוצר בסיסי, תודה. רק משפט אחרון, אדוני. לעניין התעריפים, אמרו שב-1 במאי 2015 מתחילים להעלות את התעריפים פי-שניים. באזור עראבה,

דיר-חנא התעריף היה, למ"ק מים וביוב, 70 שקל, ועכשיו זה מגיע ל-150 שקל, ל-160 שקל. מי קבע, אדוני, את התעריף הזה? רשות המים? אני בדקתי באתר של רשות המים, לא דובים ולא יער. ולכן אני מבקש להעביר את הנושא הזה באופן דחוף,

אולי לוועדת הכלכלה,

כי זה נושא גם,

אתה הצעת פנים, אולי כלכלה, אולי משולב.

זה נושא חשוב מאוד גם במישור של הכלכלה וגם של הפנים.

נחליט אחר כך. חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין, בבקשה. אני רוצה לציין שהשר לא הגיע לדיון, אז אנחנו נצטרך לסכם את הדיון הזה בלעדיו. אבל אני מציין לצורך הפרוטוקול שהוא לא הגיע לדיון. חבל שהשר לא הגיע לדיון החשוב הזה. ברור, ברור.

אני רוצה רק להגיד לפרוטוקול שאולי זאת התוצאה של שרים שמסתובבים עם יותר מדי תארים ופחות מדי סמכויות. זה בדיוק ההפך, הם לא יודעים פשוט מה התפקיד שלהם. זה פשוט, אני מזכיר לכולם, טוב, הערתך נרשמה. חסרונו של השר מורגש, נקרא לזה כך.

זו לא הצעה רגילה לסדר-היום,

נחמיאס ורבין. תודה. זו הצעה דחופה לסדר-היום,

אני אספר לכם סיפור אחד מני רבים, ואני בטוחה שכל אחד מאתנו נתקל בו בחיים הקודמים,

מגיעים יום אחד לאישה בת 89, מגיע אחד מהאנשים של אחת מחברות תאגידי המים, לא משנה באיזו עיר ולא משנה באיזה מקום, ואומר לה: גברתי הנכבדה, יש לך נזילה סמויה ואי לכך יש לך צריכה, תקשיבו טוב, חברי, אתה שומע, אדוני היושב-ראש? צריכה מופרזת של 1,500 קוב. מישהו יודע כמה זה 1,500 קוב צריכה עודפת? זה שווה בערך ל-15,000 שקלים.

שלאישה הזאת יש מזל, ויש מי שינהל את המלחמה בשבילה, אישה בת 89. אני גם התקשרתי ואמרתי להם: אני מציעה לכם שבפעם הבאה שאתם מגיעים להגיד דבר כזה לבן-אדם בגיל הזה, רצוי שתבדקו אם יש לידו מישהו, כדאי אולי פרמדיק,

לבוא עם 101. אולי כדאי פרמדיק,

תהיו על החייגן המהיר. זה פשוט לא יכול להיות. אנחנו מדברים על דבר אבסורדי מאין כמוהו. לא יכול להיות שבימים אלה אנו,

כולנו היינו רגילים לפנים המתייבשות של רננה רז, ואפילו של בר רפאלי,

באיזה שלב. אנחנו כבר לא נמצאים באותה מציאות, תודה. אפשר לדאוג לתשתיות וגם לדאוג לתעריפים. תודה. חבר הכנסת באסל גטאס ביקש את רשות הדיבור לדקה. זהו, בבקשה, ידידי. אני, בעניין הזה של התאגידים והקשר שלהם למחירי המים, דנו בזה ודשנו בזה בשנתיים הקודמות, בכנסת התשע-עשרה. ואני תמיד אמרתי, אולי נגד רוב הדעות הפופוליסטיות, שקשרו מייד בין מחיר המים, או התנהלות לקויה בכל משק המים, לבין התאגידים.

שבאוצר,

מיקי יכול להעיד, חשבו שהפתרון זה למזג את התאגידים ולהביא אותם מ-50 ומשהו ל-19, כאילו זה גם פתרון הקסם. רבותי, אין קשר בין התאגידים, בין הקמת התאגידים, לבין מחיר המים. מי שקובע את מחיר המים ואת ההיטלים זה רשות המים, ולשם אנחנו צריכים לכוון. באסל, תפסיק להגן עליהם כבר. אני לא מגן. אתה יודע מה? אסור לנו גם לשפוך את הילד עם החלב או המים. אין,

אם יש תאגיד מים, איציק,

אל, קל להפריח, אם יש תאגיד כמו עכשיו, אל-עין, תודה. שהוא, יש בו כשלים, יש בו שחיתות, אז צריך ללכת ולפרק אותו.

גם תאגידים אחרים,

למזג, הכול צריך להיות ענייני. אבל מספיק, באסל, באסל, מספיק. המדיניות והממשלה הן הכתובת, שם צריך ללכת,

אני בעד להוריד,

אני אומר לך, תלמד קצת ממני, תהיה צנוע מספיק כשאתה מדבר עם מהנדס מים שחקר את העניין.

אני אומר לך, עלות הפקת מטר קוב מים בישראל היא לא יותר, כולל,

כולל מים מומתקים, 3.2 שקל. כל גרוש מעל זה, זה רווח או גנבה. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת גטאס. אנחנו עכשיו ניגשים לסיום הדיון, בהיעדרו של השר, כאמור. היו פה שתי הצעות, ואני רוצה לשאול את המציעים לאיזו ועדה. אם יש הסכמה על הוועדה, נוכל עוד, ועדת הפנים,

פנים? כולם פנים? זה בסדר, כולם פנים? מצוין.

אז ההצבעה שלנו תהיה בעד העברה לוועדה, כשהוועדה תהיה, ומי שנגד, נגד העברה לוועדה. אנחנו ניגשים, בבקשה, השעון לרשותכם. מדובר על העברה לוועדה, לוועדת הפנים. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת הפנים והגנת הסביבה נתקבלה. 14 בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים. אנחנו נעביר את הנושא: הפגנות סוערות על תעריפי תאגיד המים אל-עין לוועדת הפנים.

אנחנו עוברים לנושא הבא: הומופוביה במערכת הבריאות, הצעות מס' 163 ו-164, של שתי חברות כנסת, חברת הכנסת יעל גרמן וחברת הכנסת מרב מיכאלי. ישיב סגן שר הבריאות, שאיננו. יעקב ליצמן.

גם הוא איננו.

אני מוכרח לציין בצער.

ששר האנרגיה לא היה קודם,

התשתיות, ועכשיו גם סגן שר הבריאות.

גברתי חברת הכנסת גרמן, שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, חברותי חברות הכנסת, חברי חברי הכנסת,

אני חושבת שזו בושה שהשר,

סגן השר ליצמן, שממונה על מערכת הבריאות, לא מצא לנכון להיות. אולי הנושא לא נוח לו. לפני שבועיים התפרסם תחקיר מדאיג מאוד בעיתון "ישראל היום", שמתאר למעשה אירועים של להט"בופוביה, להט"בים זה קיצור של לסביות, הומוסקסואלים, ביסקסואלים וטרנסג'נדר, תופעות של שנאה כלפיהם במערכת הבריאות. התחקיר מתאר מקרים מאוד מאוד חמורים. באחד המקרים פסיכולוג מקופת-חולים בתל-אביב סירב לתת למטופל טיפול משום היותו, אך ורק, הומוסקסואל. במקרה נוסף הופנה מטופל למיון בבית-חולים לאחר שהרופא שטיפל בו החליט כי יש קשר בין היותו הומוסקסואל למצבו הרפואי, מה שהתברר שלא היה ולא נברא. במקרה אחר מתאר מטופל ששם לב שרופאו ציין בהבלטה "הומוסקסואל", עם שני קווים מתחת, בדף הסיכום. הוא במקרה ראה את זה. רופא אחד הציע בדיקת איידס למטופלת לאחר שנודע לו שהיא לסבית. בנוסף, בתחקיר דווח על התבטאויות הומופוביות קיצוניות של ד"ר סודי נמיר, חבר הלשכה לאתיקה רפואית של ההסתדרות הרפואית, אשר על דבריו הנוראיים אני לא רוצה לחזור כאן. לא ראוי לחזור בכלל על דבריו הנוראיים, אבל אותו רופא, שכזכור, כמו שציינתי, הוא חבר לשכת האתיקה, מודה שהוא הפנה מטופל לטיפולי המרה, והוא מספר בגאווה גדולה על הצלחת הטיפול. מעניין אותי לדעת איך הוא יודע שזה הצליח. אני רוצה להזכיר למי שאינו זוכר, שבתקופת כהונתי כשרת הבריאות פרסם משרד הבריאות אזהרה ברורה בנוגע לטיפולי המרה שכאלה, ועל כך שהם לא רק לא יעילים אלא הם גם מזיקים. הלהט"בופוביה, שנאת הלהט"בים, במערכת הבריאות לא מסתכמת רק בהשפלה נוראית של המטופלים, היא עלולה גם לפגוע במצבם הבריאותי, מפני שחברי הקהילה הלהט"בית לעתים נמנעים מלפנות לרופא בגלל ההשפלה שהם עלולים לספוג מעצם זה שהם להט"בים. על-פי תחקיר "ישראל היום", מדובר במאות רבות של מטופלים שסובלים מיחס משפיל ומטיפול לקוי, וכל זה בגלל דעות קדומות שמקומן בימי הביניים ולא ב-2015. בתקופת כהונתי גם אני נתקלתי בפניות שונות על מקרי להט"בופוביה ואפליה. במקרה אחד אף פרסמתי גילוי דעת בעניין סירוב להעניק טיפול לנשאי HIV, ובגילוי הדעת פניתי לסגלי הרפואה במערכת הבריאות והזכרתי את שבועת הרופא, שמצווה אותם: "ועזרתם לאדם החולה באשר הוא חולה, אם גר, אם נוכרי ואם אזרח, אם נקלה ואם נכבד". אמרה זו מבטאת את המחויבות של צוותי הרפואה להעניק מזור. בשל אותם דיווחים הקמנו במשרד הבריאות צוות מיוחד שמטרתו הייתה לבחון את הדרכים להנגיש טיפול רפואי לחברי הקהילה הגאה, בדיוק כפי שיש תוכניות שמנגישות את הטיפול הרפואי לחברי הקהילה האתיופית וגם למגזר הערבי. הצוות החל לעבוד, ודיבר על הכנסת תכנים בנושאים להט"ביים בהכשרות כוח-אדם רפואי במערכת הבריאות, קידום ימי עיון, דיון משותף עם המועצות הלאומיות, השתלמויות לעובדים סוציאליים ושילוב פרק בנושא הקהילה הלהט"בית. צר לי שסגן השר לא נמצא כאן, כי אני פונה אליו, לקחת את מסקנות הצוות ממש כפי שהן וליישם אותן. הגיע הזמן שנדע: כ-10% מהציבור שייכים לקהילה הגאה. הם נורמליים ורגילים, ממש כמונו. ואם אתם פוגשים אותם ברחוב, בעבודה או בכנסת, אתם לא יודעים אם יש להם נטיות מיניות כאלה או אחרות או זהות מגדרית שונה, מראייתם. הם חכמים ומוכשרים וישרים, והכול ממש כמונו, ואין, ולא יכול להיות, שב-2015 יסבלו אנשים מאפליה רק מפני שנטייתם המינית או זהותם המינית או המגדר המיני שלהם הוא לא כפי שאנחנו חושבים שצריך להיות. תודה רבה, חברת הכנסת יעל גרמן. חברת הכנסת מרב מיכאלי, בבקשה. ביקשה מיכל רוזין. אם יש עוד מישהו מחברי הכנסת, הוא יכול להביע את רצונו עכשיו. גם איילת נחמיאס. בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. אתה ציינת בצער שסגן השר לא כאן וגם שהשר הקודם לא היה כאן. והאמת היא שאין כאן מקום לצער,

עם כל הכבוד,

ויש לנו הרבה כבוד באופן אישי לאנשים הכבודים בתפקיד ולתפקידים המכובדים שהם ממלאים, אין כאן מקום לצער, יש כאן מקום לתיקון, ומהר מאוד, של המצב, משום שאם יורשה לי, אנחנו כל פעם, כבר שבועיים, עולות ועולים לכאן, ופשוט שוב ושוב צריכים להדגיש את האופן השערורייתי, הדורסני, שממשלת נתניהו הרביעית, בהשראת ראש הממשלה, מתייחסת בו לנציגי הציבור, שנבחרו על-ידי הציבור שהרגע בחר אותם. זה דבר שהוא פשוט לא יכול להיות. יש חוקים להתנהלות הממשלה והכנסת.

ולא יכולה להיות התנהלות תקינה של הממשל בישראל, כשהממשלה מתעלמת מהכנסת, שמייצגת גם את מי שלא בחר במי שנמצא בממשלה היום. זה דבר שצריך להיות לא קביל ולא מתקבל על-ידינו בשום אופן, ואדוני היושב-ראש, ברשותך, לדעתי אנחנו צריכות וצריכים לחשוב איך להתמודד עם הדבר הזה, כי לא ייתכן שהממשלה פשוט תמשיך להתעלם מהכנסת, כאילו היא לא קיימת, לנוחותה. אולי נפנה לוועדת האתיקה, מרב. לענייננו, אדוני.

כמובן, מצטרפת לכל הדברים החשובים שאמרה חברתי חברת הכנסת יעל גרמן,

יחד עם חברת הכנסת רוזין ויחד עם חבר הכנסת יואב קיש, הזכות לעמוד בראש השדולה הגאה בכנסת הזאת, בכנסת העשרים. ואני רוצה להגיד גם לסגן שר הבריאות, גם לראש הממשלה בראש הממשלה שלו, וגם לכל הרופאות והרופאים, האחיות והאחים שמפעילים בעצם את היחס המפלה והדַכְּאני הזה כלפי אוכלוסייה כל כך גדולה, להגיד להם במילותיו של ראש הממשלה: חברות וחברים, מדובר בחיים עצמם. לא פחות מזה. אלה החיים עצמם.

לסביות, טרנסג'נדריות, טרנסג'נדרים, טרנסקסואלים, כל אלה הם בני ובנות אדם כמוני וכמוכם. בדיוק כמוני וכמוכם. אם צובטים אותם, כואב להם, יורד עליהם גשם, הם נרטבות ונרטבים, וכשהן חולות, וחולים, הן צריכות לקבל את אותו הטיפול בדיוק שכל אחד ואחד מכם היה רוצה לקבל, וגם כנראה דואג לקבל. האפליה שיש כנגד הקהילה הגאה, אגב, היא כמובן לא הקהילה היחידה שמופלית במערכת הבריאות, היא מסוכנת לא רק לדמוקרטיה הישראלית, היא מסוכנת לחיים של האנשים האלה. מערכת הבריאות, שאמונה על שמירת בריאות הציבור, מאפשרת לאנשים חולים להסתובב בחוץ, כי היא לא מוכנה לטפל בהם, או כי היא לא רוצה ללמוד איך לטפל בהם. מערכת הבריאות, שתפקידה לשמור על חיי כל אחד ואחד, מתרשלת בתפקידה באופן פושע. חברות וחברים, די לפחד. אנחנו כבר חיות וחיים מספיק שנים עם ההבנה שמין זה דבר אחד ומגדר זה דבר אחר ונטייה מינית זה דבר אחר. יש כל מיני סוגים. אף אחד מהם לא נושך. אף אחת מהן לא מדביקה. כל אחד ואחד מהם, מגיע להם יחס של בני ובנות אדם. הגיע הזמן שהם יקבלו אותו.

תודה. בבקשה, חברת הכנסת מיכל רוזין. אחר כך חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין,

לא תהיה תשובת שר,

בבקשה. אני מתעתדת להניח הצעת חוק הכשרות לאנשי מקצוע בנושא מגדר ונטייה מינית, ואני מצפה מכל חברי הכנסת לחתום על הצעת החוק הזאת ולהצטרף אליה. הצעת החוק הזאת מבקשת לעגן בחקיקה את חובת ההשתתפות בהכשרות בנושא מגדר ונטייה מינית כתנאי לקבלת רישיון לעסוק בעיסוק. אנחנו יודעים שמומחים רפואיים שיעברו הכשרה ויעושרו במידע העובדתי, מעודכן יותר, בלתי שיפוטי, בדרך דיסקרטית, ייתנו מענה הולם לכל הפונים, גם בנושא מגדר וגם בנושא נטייה מינית.

זה כולל את כל הנושאים השונים של מחלות מין, יחסי מין, בעיות התמכרות, קשיים פסיכו-חברתיים וכדומה. רופא או רופאה או כל צוות רפואי,

שיעבור הכשרה כזאת, יטמיע את מגוון הבעיות האלה, יבין את הדרך, את הצורך, ויוכל בעצם לתת את הטיפול המתאים,

הנכון בנקודת הצורך, במקרה הצורך. ללא ההכשרה לא כל רופא יכול לתת את המענה הנכון, ובכך אנחנו מראש מייעדים אנשים רבים לקבל מענה בלתי הולם, לא צודק, לא נכון. אני מקווה שכולם יצטרפו להצעת החוק הזאת.

תודה לחברת הכנסת מיכל רוזין. חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין, בבקשה. אם יש עוד חברי כנסת שרוצים עמדה נוספת, נוכל לאפשר להם. אם לא, נסכם.

הבית הזה עוסק בשבועות האחרונים הרבה מאוד בנושא של גזענות והדרה, ואני אומרת, עוסק הרבה. אבל כשאנחנו קוראים כתבות כמו זו שפורסמה, שבעקבותיה חברותי המיומנות מיהרו להגיש,

הצעה לסדר-היום, אנחנו אומרים לעצמנו: כנראה אנחנו לא מדברים בעניין הזה מספיק, כי או שאנחנו לא משמשים דוגמה, לא משמשים סמל ומופת, ואני יכולה להגיד לכם מניסיוני הקצר כאן, שכנראה יש פה יותר מדי דיונים מורכבים, יותר מדי נאומים מורכבים. וסגן השר איננו. והעובדה שסגן השר איננו היא, כמובן, לא מועילה. אבל הציבור שממנו מגיע סגן השר הוא גם ציבור שלא אחת סובל מגזענות ומהדרה מכל מיני סוגים אחרים.

בעצם יש פה המון המון ציבורים שהיו אמורים להיות, זה היה אמור להיות להם הדבר הכי טבעי בעולם, למנוע את הגזענות, את ההדרה, את הפגיעה בפרטיות, את הפגיעה בזכויות האישיות שלך לחיות את חייך כפי שאתה בוחר אותם, ובשביל זה לא צריך לא חוקה ואפילו לא את הכרזת העצמאות. אני רוצה להודות לכן על זה שהגשתן את ההצעה לסדר-היום, וגם להודות למיכל רוזין על הצעת החוק שהיא מתכוונת להניח. אשמח לחתום עליה. אני חושבת שאנחנו מוכרחים למנוע תופעות כאלה, וזאת האחריות שלנו. כנראה צריך לדבר על זה יותר.

תודה רבה. חבר הכנסת עבדאללה אבו מערוף, בבקשה. אדוני היושב-ראש, עד לפני חודשיים עבדתי במקצועי כרופא, אבל עכשיו אני כאן, ניצב בבית הזה. אני לא רק מצטרף לחברים,

שדיברו על הנושא, אני פונה לכל הקולגות שלי. דרך אגב, אני גם ממשיך לעבוד, כתרומה לקהילה, בימי שישי כרופא, תרומתי האישית.

אני פונה לכל הרופאים והאחיות שאכן יתייחסו בצורה האנושית הנכונה לכל מי שפונה אליהם, ללא שום קשר לבחינה הביולוגית-פיזיולוגית, לנטייה המינית. ומי שקשה לו,

אני מציע לו שיחשוב על מקצוע אחר. תודה.

חשובים מאוד. אין לנו דוברים נוספים. השר כאמור לא הגיע. אני רוצה לשאול את המציעים, חברות הכנסת, אנחנו נבדוק את זה עם יושב-ראש הכנסת, כי זה דיון שני ברציפות שהשר אינו. זה לא צריך לפגוע בכבודו של השר כץ, שהוא תורן כרגע במליאה, אבל הוא לא ישיב על סוגיות מהסוג הזה,

אתה לא רוצה להשיב על שאלה כמו: הומופוביה במערכת הבריאות?

הוא היה רשאי אם הוא היה בא מצויד.

אל תפיל על השר כץ. השר כץ ממלא את תפקידו. הוא תורן מליאה. ברור שהשר, אנחנו מצפים ששרים וסגני שרים יגיעו למליאה וישיבו. זה דבר טריוויאלי. איזו ועדה אתן מבקשות, חברות הכנסת? ועדת העבודה.

אז אנחנו עכשיו נצביע בעד העברה או נגד העברה לוועדה, והוועדה תהיה ועדת העבודה, אם תהיה הסכמה. בבקשה.

תשעה בעד העברה לוועדה, וזאת תהיה ועדת העבודה והרווחה, לפי הצעתן של חברות הכנסת גרמן ומרב מיכאלי.

הומופוביה במערכת הבריאות, עבר לוועדת העבודה והרווחה.

ההצעה הבאה לסדר-היום עוסקת בסכנת סגירת בתי-הספר הכנסייתיים הנוצריים, הצעה מס' 188. המציע הוא חבר הכנסת יוסף ג'בארין, וישיב עליה סגן שר החינוך מאיר פרוש, שנוכח במליאה, ואני מודה לו על כך. בבקשה. כבוד היושב-ראש, הבוקר התקיימה הפגנה של תלמידים, מורים, מנהלי בתי-ספר והנהגת העדות הנוצריות בקרב האוכלוסייה הערבית בישראל כנגד הימשכות הקיצוצים של משרד החינוך בתקציב שמועבר לבתי-ספר של העדות הנוצריות הערביות, בתי-ספר כנסייתיים. אנחנו מדברים על בתי-ספר שבהם לומדים יותר מ-30,000 תלמידים,

תלמידים מכל העדות הערביות. ובתי-הספר האלה הם אולי בתי-ספר הכי מוצלחים או מבתי-ספר הכי מוצלחים בחברה הערבית, ואפשר רק להתגאות בהישגים שלהם. הם פשוט נכס לחינוך הערבי. בשנים האחרונות אנחנו עדים לקיצוץ מאוד משמעותי. לפי הנתונים שקיבלתי בבתי-הספר, מדובר בקיצוצים שהגיעו עד ל-45% בשנים האחרונות. רק בשנה האחרונה הקיצוץ הגיע ל-9 מיליון שקל, ועוד 9 מיליון שקל בשנה שלפני כן. קיצוצים אלה, כבוד היושב-ראש, מסכנים את המשך קיומם של בתי-הספר הללו. אני רוצה להדגיש, וזו נקודה מאוד חשובה, שאומנם בתי-הספר מוגדרים בחוק כמוכרים לא רשמיים, אבל הם פשוט מקיימים את מלוא לימודי הליבה,

הם מקיימים את כל תוכנית היסוד של משרד החינוך. ולכן, במקום שמשרד החינוך יתגמל את בתי-הספר הללו ויעודד אותם, משרד החינוך היום מקצץ בתקציבים שיש להם. כשאני קורא בהסכמים הקואליציוניים הסכמות על העברת תקציבים, כנראה תקציבים משמעותיים, גם לחינוך הממלכתי-דתי וגם לחינוך החרדי, בין שזה החינוך העצמאי ובין שזה "מעיין החינוך התורני", אני לא מתלונן על העברת תקציבים לחינוך. אני רק יכול לברך, אדוני סגן השר פרוש, אני יכול רק לברך על העברת תקציבים לענייני חינוך. אבל קשה לי לחיות ולהשלים עם העובדה שמצד אחד מעבירים תקציבים לסקטורים מסוימים בתוך החברה היהודית, ומצד שני מקצצים בתקציבים שאמורים להגיע לתלמידים בחברה הערבית. הקיצוצים הללו היום באמת מאיימים על קיום בתי-הספר הללו. אני רוצה להגיד לכם שהיום נרשם גם רגע היסטורי אולי במאבק של העדות הערביות כנגד משרד החינוך. היום השתתפו בישופים, בישופים השתתפו בהפגנה נגד משרד החינוך, וזאת הפעם הראשונה שבישופים משתתפים בהפגנה, וזה כנראה בגלל הסכנה שהם רואים לעתידם של בתי-הספר הללו. ולכן, יש לנו דרישה חד-משמעית להשוות את מעמדם של בתי-הספר הללו למעמדו של החינוך הרשמי או החינוך הממלכתי או הממלכתי-דתי. אם הם מלמדים את כל לימודי הליבה, אין שום סיבה שהם לא יקבלו את כל התקציבים שמקבלים בתי-הספר הממלכתיים. ולכן, אי-אפשר לא לראות את התקציבים הללו, את הקיצוצים הללו, אלא במסגרת כוונה של משרד החינוך לחזק כנראה את השליטה שלו ואת ההתערבות שלו בבתי-ספר הללו במינויים,

של מורים, של מנהלים, ובתכנים.

צריך לדחות את הניסיונות הללו ולעמוד על כך שבתי-הספר בחינוך המוכר הלא-רשמי בחברה הערבית יקבלו את מלוא התקציבים, והתלמידים הערבים שם יקבלו את מלוא השוויון שמגיע להם. תודה. תודה רבה. אני רק רוצה לשאול אם יש חברי כנסת שרוצים להצטרף. כן, אחר כך. בסדר, תודה.

חבר הכנסת סגן שר הבריאות מאיר פרוש,

סגן שר החינוך.

אני עוד עסוק בחיפושים אחרי סגן שר הבריאות.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, חבר הכנסת המציע יוסף ג'בארין,

אני מצטער לשמוע על ההפגנה שהתקיימה היום מול משרד החינוך בירושלים, וגם בהשתתפות המכובדת של אלה שעמדו בראש. לא הייתי אומר "הפגנה" משמרת מחאה. והדברים שנאמרו שם הם בהחלט דברים שהם כואבים והם מצערים, ואני מבין שזה בא כתוצאה מהעובדה שאותו ציבור, אם המחנכים, אם ראשי העדה, רואים סכנה קיומית לבתי-הספר שבהם מתחנכים הילדים שלהם. מה שאני רוצה לומר, לגופו של עניין: משרד החינוך מייחס חשיבות רבה לתרומתם של אותם בתי-ספר, וכולנו יודעים גם, אף שהחינוך הממלכתי והממלכתי-דתי פועלים כפי שהם פועלים, שיש במשרד החינוך הכרה מלאה בכל מה שקשור למוסדות שהם מוסדות המוכש"ר, מוכר שאינו רשמי. לאורך כל השנים המשרד משתדל לתת מענה לצרכים הייחודיים של אותם בתי-ספר. נכון שאנחנו עדים לשינוי תקציבי שנערך בתקציב המוכר שאינו רשמי, והשינוי התקציבי הזה הוא בעצם ברמה הארצית, והוא חוצה את כלל המגזרים, והוא נעשה במטרה לחזק את החינוך הציבורי. פה אני אומר בסוגריים: המציע וחבריו בוודאי יודעים שחלק נכבד מאוד, או בעצם כל הציבור החרדי גם הוא לומד במה שקרוי מוכש"ר, מוכר שאינו רשמי, והתקציבים הם בהתאם. זאת אומרת, כאשר יש קיצוץ, הקיצוץ הוא לכל האוכלוסייה שמשתמשת בחינוך המוכש"ר. אנחנו יודעים לומר, אני לא אומר את זה כסגן שר, שבשנתיים האחרונות, כאשר כיהן השר הקודם, המגמה הייתה, כך נאמר, לחזק את החינוך הציבורי, דהיינו החינוך הממלכתי, וכדי לאגם משאבים קיצצו במוכר שאינו רשמי. לצורך העניין הזה נפגעו כל המוסדות, כל תלמידי המוכש"ר. למרות זאת, אני גם בטוח שכאשר יגיע לפנינו אישור התקציב לשנים 2015 2016, אני מתאר לעצמי שהשר המכהן, מר נפתלי בנט, בוודאי יטביע את חותמו על התקציבים לשנתיים האלו. אומנם זה יהיה רטרואקטיבית, אבל זה בעיקר יטביע את חותמו על תקציב 2016. אבל מכיוון שיש כאב ויש חשש והציבור לא רגוע, אני יודע גם שמנכ"לית המשרד, הגברת מיכל כהן, קיימה כמה ישיבות, אבל אני יודע להתייחס לישיבה מיוחדת לבחינת המצב של אותם בתי-הספר, והיא החליטה גם על הקמת צוות משותף משני הצדדים, גם של המשרד וגם של העדה הנוצרית, כדי לבחון את הסוגיה המרכזית או את הסוגיות המרכזיות שעלו בדיון שהתקיים בלשכתה. הדיון הזה התקיים לפני כמה חודשים. המטרה של הצוות הזה משני הצדדים הייתה להמליץ בפניה על דרכי פעולה. הצוות המקצועי מטעם המשרד היה בראשות מר אייל רם, סמנכ"ל המשרד, וגם מר עבדאללה ח'טיב שהוא מנהל אגף א' בחינוך במגזר הערבי, והוא מוכר לחלק נכבד מהחברים פה. הם קיימו סדרה של ישיבות עם נציגי בתי-הספר האלה, והם דנו גם בסוגיות שאמנה: א. הדיון היה לגבי תשלומי ההורים וגביית כספים,

הם דנו גם על לוח החופשות והחגים בבתי-הספר האלו,

היה דיון גם על לוח בחינות הבגרות, ד. נושא נוסף שנדון היה תקצוב בתי-הספר הדתיים. נדון בצוות הזה גם נושא פרופיל המורים, שאלת האחזקה, השכירות והבעלות על המבנים, מובן שנדונו בישיבות האלו גם המאפיינים והייחודיות של אותם בתי-ספר. לבסוף אני גם מונה את ההצעה, שהייתה אפשרות למעבר של אותם בתי-ספר לחינוך הרשמי. הצוות המקצועי שאני מדבר עליו הגיע להבנות וסיכומים, כפי שנמסר לי, ואני מוסר את זה כאן מעל הדוכן מטעם המשרד, הצוות המקצועי הגיע להבנות וסיכומים עם נציגי בתי-הספר לגבי מרבית הסעיפים, פרט לנושא המעבר לחינוך הרשמי. מנכ"לית המשרד, הגברת מיכל כהן, יזמה מפגש שהתקיים שלשום. המפגש הזה התקיים עם נציגי בתי-הספר, והיא הציעה להם שלוש חלופות, וסוכם שיחזרו אליה עם החלופה המתאימה להם. החלופה הראשונה הייתה: הישארו במעמד של מוכש"ר, מוכר שאינו רשמי, תוך מתן הכרה כבתי-ספר ייחודיים ושקילת אפשרויות לסיוע תקציבי, חלופה נוספת הייתה מעבר לחינוך הרשמי תוך מתן פתרונות שייתנו מענה לשמירת הייחודיות של בתי-הספר האלו,

במידה שלא יקבלו את אחת משתי ההצעות, פתוחה בפניהם האפשרות, כפי שהוצע על-ידם, לקדם מהלך חקיקתי או החלטת ממשלה שתכיר בייחודיות שלהם. מה האפשרות הראשונה?

להישאר במעמד של מוכר שאינו רשמי תוך מתן הכרה כבתי-ספר ייחודיים ושקילת אפשרויות לסיוע תקציבי. אבל ברור שלכל אחת מהחלופות יש תהליך. על החקיקה, מה זה? במסגרת תפקידי כסגן שר אני לא אמנה עכשיו מהן הדרכים ומה עושים, אבל בשיחות ודאי שאני יכול גם לייעץ לכם. לכל אחת מהחלופות יש תהליך, ולצערי בתי-הספר האלו דחו כל הצעה. אני יודע רק לומר שמאחר שאין כרגע פתרון, המשרד מבקש להודיע, ואני מתחייב בשם המשרד, שבתקופה הקרובה אנחנו נודיע על התקדמות המהלכים בדגש על הנושא התקציבי.

לא. קודם כול חבר הכנסת אוסאמה סעדי, ואחר כך ביקשה חברת הכנסת חנין זועבי. אתה רצית להעיר משהו?

נראה אחר כך. תודה רבה לך, סגן השר. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, גם אני השתתפתי עם יתר חברי מהרשימה המשותפת בהפגנה מול משרד החינוך היום. אני גם בוגר בית-ספר כנסייתי שנקרא מכללת הגליל הנוצרית, כוליית אלג'ליל אלמסיחיה, בכפר עילבון, שזה אחד מבתי-הספר, נוסף על בתי-הספר המיוחדים האלה בנצרת, בנסרה, בכפר-יאסיף ובחיפה, באמת בתי-ספר שהם מהמובילים ומהמיוחדים והבולטים בבתי-הספר במגזר הערבי. זו ההזדמנות באמת לברך ולהודות להם על אלפי בוגרים שלהם שהיום נמצאים כאן בכנסת וגם מובילים במגזר הערבי. אני סבור שהצמצומים האלה נועדו לדבר אחד ויחיד, אדוני סגן השר, הם רוצים להכריח אותם להצטרף לחינוך הרשמי, ואחרי זה להפריד את העדה הנוצרית, וזה המשך למדיניות של הממשלה להפריד את העדה הנוצרית. דוגמה: לעדה הדרוזית שלה יש מורשת דרוזית, היסטוריה דרוזית, ואולי גם רוצים לעשות, אם יצטרפו לחינוך הרשמי, גם היסטוריה נוצרית ומורשת נוצרית.

אני חושב שצריך לתת להם הכרה ותקציב שמגיע להם, כדוגמת מה שיש בחינוך החרדי ובחינוך ממלכתי אחר.

תודה רבה. חברת הכנסת חנין זועבי. אין בחינוך החרדי.

אני יכול להיות בטוח שהם יקבלו את התקציבים. אדוני היושב-ראש, קודם כול, תמוהה בעיני מאוד התשובה של סגן שר החינוך. לתת את התשובה הזאת מפיך,

שיודע עד כמה יש כוונה של החינוך הממלכתי הרשמי להשתלט על החינוך הממלכתי הלא-רשמי, לא בשביל להעלות את הרמה של החינוך הממלכתי הציבורי, אלא זה עניין של השתלטות.

השתלטות. החינוך הממלכתי הרשמי, שיש פער אדיר בין האיכות החינוכית והתרבותית שלו לבין הרמה האיכותית, המאוד-איכותית, של בתי-הספר האלה, שהם אינם, כבוד היושב-ראש, בתי-ספר נוצריים. זה לא רק אוסאמה סעדי. תבדקו עכשיו עם רוב חברי הכנסת הערבים, רובנו אולי בוגרים של בתי-הספר האלה. הם אינם בתי-ספר נוצריים. הם אינם. נקודה שנייה, האפשרות הראשונה שכבוד סגן שר החינוך הזכיר בפנינו לא הייתה קיימת על השולחן. אנחנו עקבנו אחרי הדיונים במשך השנה שעברה. לא הייתה אפשרות כזאת. הנה הוכחה: הם קיצצו בתקציבים של בתי-הספר האלה והמשיכו לקצץ בתקציבים. אז האפשרות הזאת אולי קיימת על הנייר, אבל לא הייתה אפשרות כזאת. נקודה שלישית, בתי-הספר האלה, כבוד היושב-ראש, כדאי שחברי הכנסת ידעו, אומנם פחות מ-7% מהסטודנטים הערבים לומדים שם, אבל הם אחראים ליותר מ-30% מבוגרי האוניברסיטאות. כלומר, תודה רבה. יש פער אדיר בין בתי-הספר האלה לבין בתי-הספר, כבוד היושב-ראש, של החינוך הרשמי הממלכתי. אם רוצים בכלל לחזק, אם יש טענה כזאת, אם קיימת טענה כזאת, לחזק,

את החינוך הרשמי, אז אנא להעלות, נא לסיים. את הרמה, זה משפט אחרון, להעלות את הרמה,

של הממלכתי הרשמי, ולא להוריד את הרמה של החינוך הזה, שהוא אחראי ליותר מ-30% מבוגרי האוניברסיטאות.

קיימת בעיה באיכות, ולא פלא שיש תחרות אדירה על בתי-הספר האלה,

תודה רבה. כי יש צורך בחינוך איכותי.

אין דוברים, אין עמדות נוספות.

אני חושב שאם המציע ביקש, דיון במליאה, כן. ועדת החינוך.

אתם שותפים כולכם? כן. אוקיי.

אחר כך תבוא שאילתה לשר להגנת הסביבה.

תוצאות ההצבעה: 11 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. הנושא: סכנת סגירת בתי-הספר הכנסייתיים הנוצריים, של חבר הכנסת יוסף ג'בארין, יועבר לוועדת החינוך, על דעת כולם, כולל סגן השר

אנחנו עוברים עכשיו לשאילתה, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, בבקשה, ואני קורא עכשיו לשר להגנת הסביבה,

בבקשה. שאילתה מס' 2, מספרים קטנים, של חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן לשר להגנת הסביבה. נושאה: פסולת כימית במפעל "פרוטרום". בבקשה, גברתי. בשנת 2004 נסגר מפעל "פרוטרום" ליד עכו, והפסולת הכימית נטמנה באדמת המפעל. חלק מהפסולת עדיין נמצא בתוך המפעל, במכלים שהתפוררו, והחומרים חודרים לאדמה, גורמים נזק סביבתי לאדמה ולמי התהום ומהווים סכנה ממשית לבריאות התושבים. רצוני לשאול: 1. האם נכון הדבר? 2. אם כן, מה נעשה בעניין? 3. ואם לא נעשה, מה ייעשה לטיפול בנושא? תודה רבה.

השר. מירב, אני נותנת לך, תודה רבה על השאלה. אני רוצה לברך אותך, כי אני עוד לא שמעתי אותך מדבר במליאה. בהצלחה.

מפעל "פרוטרום" אכן נסגר ב-2003, פשוט הגיע לפשיטת רגל, ואז, בצו של בית-המשפט, היה איזה תהליך של חלק מכינוס הנכסים, והמשרד לאיכות הסביבה, אז קראו לו כך, טיפל בהעברת כל החומרים המסוכנים.

כל החומרים המסוכנים שהיו במפעל פונו משם לרמת-חובב וטופלו. נותרו חומרים שנחשבים הרבה פחות מסוכנים, וגם אלה היום בתהליך של פינוי. בעוד כחודשיים אמורה להגיע חברה זרה שאמורה בעצם לתת את המודל של איך לפנות את מה שנותר, שאלה חומרים לא בריאים אבל לא מסוכנים, והם לא מטפטפים, הם לא מחלחלים כרגע למי התהום או משהו כזה. בכל מקרה, המפעל הזה סגור, כך שאף אחד לא נמצא שם. זה מתקן סגור, ולכן אין שום סכנה כרגע לציבור מהמצב הנוכחי, ובכל מקרה האזור יטופל ויגיע למצב שיטוהר, כי אחרת לא יהיה אפשר לבנות שם, לא מפעלים ולא שום דבר אחר. שאלה נוספת, בבקשה. האמת, אני יודעת שהשר להגנת הסביבה עדיין ממש חדש בתפקיד, ואני מקווה שהוא יצליח באמת להזיז דברים, ואני יודעת שהעיכובים שהיו בנושא הזה אינם באחריותך האישית. אבל כמישהי שגרה באזור, נפת עכו כולה בעצם נפגעת מזיהומים, ויש בה אחוז תחלואת סרטן מאוד גבוה. לכן בעיני הטיפול בנושא, אפילו בחומרים שמוגדרים כאילו פחות מסוכנים, אני חושבת מחייב טיפול נמרץ, במיוחד לאחר שהאנשים והתושבים כבר חוו הרבה גרירות ועיכובים. אני מאוד מקווה שזה ייעשה כמה שיותר מהר, אבל השאלה העיקרית שאני רוצה לשאול: האם ידוע לכבוד השר אם יש הזרמה כלשהי מהאזור הזה לים? מאוד חשוב לדעת, כי בעבר הייתה. אני חושבת שבעכו, כעיר שמאוד מסתמכת על תיירות וכעיר קיט, מאוד חשוב לדעת אם יש הזרמה, ואם יש, איזה סוג של חומרים, ומה נעשה בדבר. אם את שואלת אותי לגבי המפעל, אין שום הזרמה ושום דבר. זה מתקן סגור, החומרים שנותרו הם בחביות וכו'. לא עוברים שם מים, כך שאין הזרמה. אם את שואלת אותי,

אבל חביות מתפוררות בינתיים, והם מחלחלים.

החביות בשלב מסוים התחילו להתפורר. כרגע אין סכנה.

כרגע אין סכנה, אבל שוב אני אומר, המטרה היא לפנות גם את מה שנותר. את בטח מכירה את האנשים של המשרד להגנת הסביבה, הם מאוד פדנטים בדברים האלה, ואם מנהל מחוז הצפון, שאתו ישבתי ודיברתי על העניין הזה, אמר לי: אתה יכול להיות רגוע בעניין הזה, אני נוטה להיות רגוע, כי הם בדרך כלל מסמנים את הסמן הקיצוני של טיפול. בכל מקרה, אנחנו נמשיך לעקוב. אני באופן אישי אעקוב ואוודא שהדבר הזה מסתיים והמתקן הזה מפונה לטובת הכלל. תודה רבה.

העברתי לך את הפתק. הפתק אצלי, וכתוב בו כך, יש פה ברכה של חברת הכנסת מירב בן ארי, וכולנו מברכים, את הקבוצות שיושבות כרגע ביציע, שבאות מ"דרך האתגר" נתניה ו"דרך הגלים" הרצליה, שניהלה אותן לפני כן חברת הכנסת מירב בן ארי, ואנחנו מברכים אתכם: ברוכים הבאים לכנסת. מירב, את משתלטת פה על המליאה. מירב, חברת הכנסת הנמרצת. יחד עם האורחים, אנחנו נעביר לידיעתו של יושב-ראש הכנסת את